הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית) (תיקון מס' 3), התש"ע 2009, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/1856/18

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, קביעת היושב-ראש והגבלת כהונתו ותפקידו של מתכנן מחוז),

מאת חברי הכנסת רוברט אילטוב ופניה קירשנבאום, הצעת חוק מיחזור אריזות, התש”ע 2009, מאת חברי הכנסת אלי אפללו ורוברט אילטוב, הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, ייצוג

הרווחה והבריאות לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת בדבר חלוקת הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט 2008. תודה. תודה למזכיר הכנסת. אנחנו עוברים להצעות אי-אמון בממשלה, שמגישות סיעות קדימה, בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש. ראשונת ההצעות היא של סיעת קדימה. יעלה ויבוא חבר הכנסת יוחנן פלסנר להציע כנגד הממשלה: ראש הממשלה מבטיח ולא מקיים בתחום המדיני ובתחום הכלכלי. בבקשה, אדוני. מי השר המשיב, אדוני היושב-ראש? השר המשיב הוא השר המקשר. מרוב שהוא כבר קבוע כאן בכנסת, הוא כבר, גם השר ברוורמן ישיב, על הצעת האי-אמון הבאה אחריה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת,

זו הפעם הראשונה שיש במדינת ישראל ממשלה כל כך סטטית, כל כך קפואה. אין יוזמות, אין החלטות. אדוני היושב-ראש, זו ממשלה עומדת. אם אני צודק בטענה שלי שמדובר בממשלה סטטית כמעט בכל תחומי המדיניות, אני לא מדבר רק על התחום המדיני, נשאלת השאלה מדוע הציבור לא מתקומם ויוצא בהמוניו לרחובות, מדוע אנחנו לא רואים הפגנות, אלא הפגנות חלקיות בתחומים מסוימים. אני חושב, חברים, שנוצרה, משום מה, האשליה שכאשר לא נוסעים ויש קצת שקט, אז לא עולים על מהמורות. יש לנו כאן אשליית המדינה העומדת. המדינה עומדת, יש שקט, ולכן אין טעויות, או אין טעויות גדולות. חברים, כאן הטעות הגדולה. במקום שבו אנחנו נמצאים בעולם, במזרח התיכון, להישאר תקוע פירושו להיזרק לאחור. בן-גוריון הבין את זה, אדוני היושב-ראש, בגין ידע את זה, רבין הפנים את זה. כשאתה עומד וכשאתה לא זז, וזה נכון בתחום המדיני וזה נכון בעוד תחומים, האחרים לא מחכים, הם ממשיכים לדהור לפנים. למה אנחנו מתפלאים פתאום? יש איזו יוזמה אירופית שמגיעה, יוזמות מגיעות מימין, יוזמות מגיעות משמאל. כשאתה עומד ברכב ולא זז, הרי אתה התעסקת,

בתחום התחבורה, מכוניות חותכות אותך מימין, חותכות אותך משמאל. אז אומנם יש האשליה, אתה יושב ברכב, מפעיל קצת את הווישרים לנקות את החלון, אבל אתה לא מתקדם.

וזורקים לה תוכניות מדיניות מפה ומשם, כי היא לא עושה שום דבר. כי יש כאן ממשלה ויש כאן ראש ממשלה שהחליט בהגדרה שהוא לא רוצה להחליט, שהוא לא רוצה לקדם מדיניות.

יכול להיות שראש הממשלה הזה לא רוצה, אבל במדיניות אין ואקום. מה אתם חושבים, שבמקרה כל היוזמות המדיניות האלה מגיעות וניחתות עלינו? לפני שאנחנו מדברים על העניין המדיני, לא רק העניין המדיני תקוע ומבולבל. כמעט בכל אחד מתחומי החיים אנחנו מגלים ממשלה שלא רוצה למשול, לא רוצה לקבל החלטות, לא רוצה לעסוק בתכנון ארוך טווח. זו ממשלה קפואה וממשלה מקפיאה.

מה קורה כשהממשלה לא מקבלת החלטות ולא רוצה ליזום מדיניות, לאן זה מתגלגל, אדוני היושב-ראש?

ואנחנו מדי יום כמעט נתקלים בתחומים האלה. בחקלאות לא מצליחים לקבל החלטה לגבי עובדים זרים נחוצים לחקלאות, לא עומדים במכסה. אבל הממשלה לא מצליחה לגשר בין משרד הפנים למשרד החקלאות, והם באים אלינו לכנסת, כדי שאנחנו נהיה הבורר. אדוני היושב-ראש, אנחנו גורם מפקח, אנחנו לא הבורר. צריך מושל במדינת ישראל, צריך מושל בירושלים,

ומה קורה בינתיים כשאין מושל? התוצרת החקלאית נשארת, לא קוטפים אותה, הפלפלים נשארים בחממות, לא מייצאים אותם,

בסוף מיליארדים אובדים, ענפים קורסים.

יש לנו ראש ממשלה מרוצה, הוא מקבל ציונים לשבח על ההתנהלות הפוליטית שלו, על היכולת שלו לשבת במכונית, לא לזוז, להזיז את הווישרים ולהיות מרוצה.

אותו הדבר בתחום הביטחון האישי ובתחום התקשורת. מביאים לכנסת רפורמה, קוראים לזה רפורמה, ואז פעם אחת, חוק אחד רק להארכת זיכיון ערוץ-10, עוד פעם אחת מביאים חוק למעבר מזיכיונות לרשיונות. במקביל אומרים שאולי יביאו חוק שיטפל בעניין הרגולציה. הרי ברור שהכול קשור, אדוני השר. אתה מתמצא בנושא הזה. ברור שהכול קשור. אבל לא מסוגלים להפעיל את הממשלה, לא רוצים לשלם לא את המחיר הפוליטי מול הגורם הזה ולא את המחיר הפוליטי מול הגורם הפוליטי והמפלגה הזאת, ולכן מעבירים טלאי על טלאי.

אז תהיה תקשורת שמידרדרת, או תהיה קריסה של אחד מספקי הטלוויזיה המסחרית. את מי זה מעניין? נוח לנו כאן בממשלה, נוח לנו כאן ברכב שלנו, אנחנו יושבים, מסתכלים החוצה, מנקים עם הווישרים את החלון והכול נראה מצוין. אותו הדבר, אדוני היושב-ראש, ברשויות המקומיות. הממשלה משאירה רשויות מקומיות שלא יכולות לפנות אשפה, לא יכולות לשלם משכורות, לעתים לא יכולות להזרים מים. ואנחנו שומעים על דיבורים בין פקידים והתמהמהות, וכרגיל זה מתגלגל למגרש של הכנסת.

הכנסת היא גורם מפקח, הכנסת יכולה להעלות נושאים על סדר-היום הציבורי, אבל אם הממשלה לא רוצה לתכנן, אם הממשלה לא רוצה לקבל החלטות, הכנסת לא יכולה לפתור את זה. היא יכולה לפתור את זה רק בדרך אחת, חברי חברי הכנסת, להזיז את הממשלה הזאת. אם הממשלה הזאת לא תחליט להזיז את עצמה, ליזום מדיניות, אז הכנסת הזו תצטרך להזיז אותה. אין כמעט בשום תחום מדיניות כוללת. דיברנו על החקלאות, התקשורת, הרשויות המקומיות. מה עם התעסוקה בפריפריה? אנחנו שומעים עכשיו שנסגרים מפעלים באזור הצפון, ומה עולה עכשיו לדיון? אולי תהיה, אדוני היושב-ראש, איזו קרן ממשלתית.

בין המשרדים עוד לא החליטו איך להפעיל אותה ואיך בדיוק לתקצב אותה, ובינתיים אנשים מאבדים את הפרנסה. אז מאבדים את הפרנסה ומאבדים את התקשורת ומאבדים את התוצרת החקלאית, אבל לממשלה,

לממשלה נוח. הממשלה, יושבים כאן בתוך המכונית הממשלתית, מפעילים את הווישרים, כולם מרוצים, לכולם טוב. חברים, אותו דבר, אותה הבעיה של ממשלה נטולת יוזמה, נטולת רצון, ללא יכולת אפילו, נטולת רצון לקבל החלטות ולמשול, אנחנו רואים גם בתחום המדיני. שמענו היום מראש הממשלה בוועדת החוץ והביטחון מה המטרה, תגיד מה אתה רוצה, אל תצטט מוועדת החוץ והביטחון.

של התהליך המדיני, תצטט את מה שהיה ב-Ynet על מה שהיה בחוץ וביטחון. מה המטרה, אליבא ד-Ynet, שמציג ראש הממשלה בתהליך המדיני? הוא רוצה לגייס את תמיכת העולם, הוא רוצה לגיטימציה. אנחנו רואים שיש משבר לגיטימציה בין-לאומי שלא היה כמותו. אני לא מדבר על כך שרעיון שתי המדינות בסכנה, כבר מדברים היום על מדינה אחת. הזכות שלנו להגן על עצמנו, אם חס וחלילה יהיה לנו עימות עוד פעם בצפון או עימות מול עזה, הזכות שלנו, הלגיטימציה שלנו להגן על עצמנו והזמן המספיק כדי לעשות את זה, מוטלת בספק. הלגיטימציה של הזכות לבנות בגושים כבר נעלמת ומתפוגגת לחלוטין. לא מדובר בעקרונות מופשטים כלשהם. לפני כמה חודשים מדינת ישראל עשתה את כל הדברים האלה, היא נתפסה כמדינה שמקדמת יוזמה מדינית, יוזמה מדינית לגיטימית, ולכן מדינת ישראל היתה לגיטימית. חברים, לא מדובר בגזירת גורל, אין איזו גזירת גורל של משבר הלגיטימציה. השחיקה של האינטרסים של מדינת ישראל זו לא גזירת גורל, זו תוצאה של מדיניות, זו תוצאה של ראש ממשלה שגם כשהוא כבר מכיר בעקרון שתי המדינות, הוא עושה את זה באיחור, וכבר אף אחד לא מאמין לו, כי מתוך השביעייה שלו המשנה שלו אומר, לפחות כך הוא צוטט בעיתונות, שאף אחד לא מאמין בעיקרון הזה. אז אם השרים שלך לא מאמינים לך, אם חברי המפלגה שלך לא מאמינים לך, איך אתה רוצה שזה ייצור לגיטימציה בין-לאומית? וזה באמת לא יוצר. התכלית השנייה,

של המהלכים המדיניים היא שינויים בשטח.

או לפחות מי שעיניו בראשו, שהשינויים בשטח היום הם לא לטובתנו. השינויים בשטח הם לרעת מדינת ישראל, וראש הממשלה לכאורה רוצה ליזום תהליך כדי להקל את המצב הזה, אבל מה קורה בשטח בפועל? בעזה ה"חמאס" מתעצם, ה"חמאס" מתחזק, הוא מקבל יותר לגיטימציה בין-לאומית, ונוסף על כך אין שום מדיניות כוללת שאומרת איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, מייצרים לגיטימציה, מייצרים מנופים של סיוע בין-לאומי שיחזקו את הרשות, אין שום תוכנית כזאת. לא שמענו ולא נשמע כי היא לא קיימת.

גם במצב השינויים בשטח, גם בעזה פועלים לרעתנו, גם בגדה, כשכבר אין שום הבחנה בין אורנית, מעלה-אדומים ובין יצהר ואיתמר. לשם הובילה אותנו הממשלה שלך, אדוני ראש הממשלה, בכמה חודשים. זה פשוט לא ייאמן.

כולם אומרים: שקט, לא יורים.

לא יורים כי יצרנו הרתעה בשתי החזיתות הרלוונטיות. אבל האם המצב שלנו יותר טוב? המצב שלנו גרוע. ומי מחבל במדיניות וביוזמה המדינית של ראש הממשלה יותר מאשר ראש הממשלה עצמו?

הוא בא עם היוזמה כדי לייצר לגיטימציה, ויום אחר כך הוא קורץ ומספר לחברים: בעצם זה לא, ומי שכבר קיבל אישורים יבנה, ומה שנבנה ימשיך להיבנות, וזה חד-פעמי, וזה נגמר עוד רגע. אז מה המשמעות של כל הדברים האלה? כולם מבינים, זה כלום, אז מדוע שאני אתרגש מזה, אני כמישהו בקהילה הבין-לאומית? והם באמת לא מתרגשים מזה. ובאים האירופים עם יוזמות שמפתיעות אותנו ואחרים באים עם יוזמות.

הוא משאיר ואקום, כי היוזמה המדינית שלו משכנעת אולי כמה חברים במפלגת העבודה להישאר ולהידבק לכורסאות הנוחות שלהם. זאת המטרה של היוזמה המדינית, מטרה פוליטית. היא אולי משכנעת חברים במפלגת העבודה, היא אולי משכנעת שרים במפלגת העבודה. אתם היעד, אין שום יעד בין-לאומי אחר לתוכנית כזאת.

זאת התוצאה של אשליית המכונית העומדת. המכונית עומדת, המכונית תקועה, ראש הממשלה לא רוצה ולא מתכוון להזיז אותה לשום מקום, כי נוח לו, כי השיקול שלו הוא שיקול פוליטי, ולכן הוא לא רוצה לקדם מדיניות כמעט באף אחד מתחומי המדיניות העיקריים. מדינת ישראל תקועה. ודרך אגב, אני לא מאשים את ראש הממשלה בכוונות רעות, כנראה הוא באיזו טראומה פוליטית מהקדנציה הקודמת שלו. היה לו קשה מאוד פוליטית והוא הגיע למסקנה שכנראה טוב לו לשרוד פוליטית, ואולי הוא חושב שזה גם טוב למדינת ישראל. אבל, חברים, אדוני ראש הממשלה, אתה נכנסת לתפקיד, דיברת על כך שיש לך רעיונות מדיניים חדשים כלשהם. מהר מאוד הבנת שהעולם הוא לא כפי שהבנת. ואנחנו בעניין הזה אמרנו: נתמוך בך. נכנסת לרכב הובלת המדינה, נתנו לך את המפה, וגמגמת משהו על שתי המדינות, אימצת את הרעיון, אמרנו לך שאפשר גם לעתים ליזום צעדים חד-צדדיים כדי לייצר לגיטימציה, או הצגנו את זה לפחות בעבר, ואתה אימצת את הרעיון הזה, אבל עוד פעם בגמגום, ולא ייצרת שום לגיטימציה.

יש דרך, אם צריך, אנחנו גם ניתן את המפתחות לסוויץ'. אדוני ראש הממשלה: תתחיל לנוע, תתחיל לנסוע. זוז, ראש הממשלה, זוז. תניע את הרכב המדיני, תניע את רכב הממשלה, כי אם אתה לא תניע את הרכב הזה, ייכנסו לתוכו ויחליפו את הנהג, ירצו נהג אחר, או מדינת ישראל תבחר ברכב אחר שיוביל אותה. אדוני ראש הממשלה, זוז, ראש הממשלה, זוז. תודה לחבר הכנסת פלסנר. אדוני השר גלעד ארדן ישיב על הצעת האי-אמון.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, פעם היו נוהגים משמיציו של ראש הממשלה להאשים אותו בזה שהוא רק מחפש לעשות בטלוויזיה כל מיני דברים. אני חייב לומר שהאופוזיציה, כנראה בהנחייתם של יועצי התקשורת ומשרדי הפרסום שמייעצים לה בכספו של הציבור, משכללת בקדנציה הזאת את העניין הזה של ניסוח נאום רק כדי לבנות ממנו איזו אמירה שתצוטט בתקשורת לרמות שאותי ברמה האישית די מזעזעות, אני מניח שגם את הציבור. בכל שבוע האופוזיציה באה לכאן, לוקחת את השדה המדיני והופכת אותו, פעם אחת חבר הכנסת בר-און דומני, סליחה אם אני עושה לו עוול, אולי זה חבר אחר מקדימה, עושה השוואה למגרש כדורגל, אבל במקום להגיד "בעט,

אז אמרו משהו אחר. אני מבין שהמשפט שצריך להיות מצוטט היום זה "זוז, ראש הממשלה, זוז" מהשוואה לרכבים, ואם אין יועץ תקשורת ואין כסף ציבורי מאחורי זה,

או שיואל חסון יבוא ויגיד: "ביביבלוף", או "ביבישוק", או כמיטב מה שנכתב לכם בתדריך השבועי.

אם לא הבנתם עד היום באופוזיציה כי היו לכם כמה שנים טובות לנסות ולנהל את המדינה, ויכול להיות שכן הבנתם את זה, אני מציע שתנצל את ההזדמנות לחזור בך. זה לא נכון, וחבל.

הכנסת פלסנר, הוא עונה לך. הוא משיב לך עכשיו.

הוא אומר דברים שהם לא נכונים. אתה תבחר לו את הנאום שלו? הוא חושב שמה שאתה אמרת לא נכון. שיתווכח עם מה שאמרתי, לא עם המקור, כי המקור,

חבר הכנסת,

הדבר הנכון, דרך אגב, הוא לעצור בצד. אם אתה רוצה, תפעיל וישרים, אבל אני ממליץ לך לעצור בצד ולחשוב, כי אם תמשיך לנסוע בכיוון שאתם הסעתם אותנו, לפני כן הסיעו אותנו אחרים, אבל אתם לקחתם את זה והקצנתם את אותו מסלול, לא נראה לי שהבאתם אותנו לחוף מבטחים או שהשלום שוכן כאן וראש הממשלה נתניהו קלקל את גזירת הסרטים וחגיגות השלום שיושבת-ראש האופוזיציה הביאה לכולנו בשיחות שלה יחד עם ראש הממשלה לשעבר אולמרט. העובדות הן שאתם לא מונעים עכשיו, גם אתה משתתף

אתה מסכים שזה מירוץ מכוניות.

האופוזיציה ואתכם מקוננים על מה שגם אני מקונן, דרך אגב, על הקפאת הבנייה ביישובים.

עשינו תהליך מדיני ובנינו. כן וכן. בגושים. סיעת קדימה, עכשיו זה תור הממשלה להשיב. חבר הכנסת מולה, הטילו על חברך פלסנר לנמק. בשבוע הבא יטילו עליך, אז אתה תבוא. עכשיו הוא עונה. כלומר, אותם חברי כנסת בדיוק, שראש הממשלה לשעבר אולמרט הציע להם מקום ברשימתו, וראו איך קמפיין הבחירות של קדימה מדבר על כך שנמנף את ההצלחה הפנומנלית של הנסיגה והגירוש החד-צדדי מגוש-קטיף ונלך לתהליך של התכנסות, קרי עקירתם החד-צדדית של היישובים החוקיים ביהודה ושומרון, אותם חברי כנסת בדיוק תוקפים אותנו היום בהנהגתה של הגברת לבני על כך שראש הממשלה, כדי להציע ג'סטה, להראות שהוא מוכן ללכת רחוק כדי להחזיר את אבו מאזן הסרבן לשולחן המשא-ומתן, אתם באים ותוקפים אותו כשאתם בעצמכם הלכתם לבחירות הקודמות עם אג'נדה, לא להקפיא את הבנייה ביישובים האלו, לפרק אותם חד-צדדית ולמסור את השטח בלי שום התחייבות לידי הפלסטינים.

ואתם באמת חושבים שהציבור יקנה את המתקפה הזאת,

חבר הכנסת פלסנר, שתשאל את השר: ואתה בחרת בעדנו על המצע הזה? אבל את זה לא שאלת אותו. אז אני מבקש מכם גם לחשוב כשאתם באוטו עם הווישרים, מהן קריאות הביניים המתאימות. תאמינו לי, הוא ידע לקרוא קריאות ביניים. הייעוץ לסיעת קדימה מסור לאנשים מסוימים שהם מהמובחרים שיש בתחום שלהם. הם כולם מובחרים. חבר הכנסת פלסנר, אף שתהום רובצת בין דעותיו לבין דעותי הוא ציוני דגול ועושה למען המדינה בכל אתר ואתר שהוא משמש כנציגנו לתפארת מדינת ישראל, ואפילו ממשלת ישראל הנוכחית. אני לא מתווכח עם צדקת העמדה כרגע, ואני לא טוען מי בחר בקדימה או מי לא בחר בקדימה. אני רק אומר שלשמוע טענות פוליטיות נגד הקפאה מאותם אנשים שהציעו במקום הקפאה לפרק לגמרי את אותם יישובים ולמסור את השטח לרשות הפלסטינית ועוד בדבריך דיברת על כך, רחמנא ליצלן, בואו תקשיבו במה מאשים אותנו חבר הכנסת פלסנר, שה"חמאס" מתחזק בעזה עוד פעם. חבר הכנסת פלסנר, בשם יושבת-ראש האופוזיציה שהיתה זו שסייעה אולי הכי הרבה לראש הממשלה לשעבר שרון להעביר את תוכנית ההתנתקות ולפנות חד-צדדית את רצועת-עזה, ובכך הביאה לעלייתו של ה"חמאס" בבחירות ולהשתלטותו על רצועת-עזה, מאשים אותנו שה"חמאס" מתחזק בעזה.

אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. אני לא צריך פשוט להגיב, כי כזה חוסר אמינות וכזו דמגוגיה פוליטית בוודאי לא ישכנעו איש בציבור, ולכן במקום להתמודד עם כל אחת מהטענות האלו שאין בהן גרם אחד של אמינות, אני במקום זה אתייחס ברצינות לכותרת של האי-אמון, ואני אפרט בפני חברי הכנסת,

ובפני הציבור את הפעולות שהממשלה עושה גם בתחום המדיני וגם בתחום הכלכלי, ואילו מטרות היא רוצה לקדם בכך בשונה לחלוטין ממה שאתה ייחסת לראש הממשלה. בתחום המדיני ממשלת ישראל פועלת ופעלה באופן אינטנסיבי בשמונת החודשים שחלפו מאז הקמתה לבנות בסיס תמיכה ציבורי רחב למדיניות שתאפשר השגתו של הסכם שלום עם הצד הפלסטיני על בסיס החזון שהציג ראש הממשלה בנאום בר-אילן. זאת תוך שמירה על האינטרסים החיוניים של ישראל ועל ההכרה בזהותה כמגלמת את זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי. הממשלה פעלה ליצור את התנאים הנדרשים שיקלו את חידוש המשא-ומתן תוך מגעים אינטנסיביים עם מדינות האזור והמערכת הבין-לאומית, ועל כך העידה לפני שבועות מספר מזכירת המדינה הגברת הילרי קלינטון בדבריה כאן בישראל. הממשלה פעלה להגיע להבנות עם ידידתנו ארצות-הברית על יסודות תהליך ההסדרים, מהלך שתוצאותיו משתקפות בתגובה האמריקנית להודעת הקבינט בסוגיית הקפאת הבנייה. הממשלה פעלה כדי למלא תפקיד שקול ומחושב במאמץ הבין-לאומי הרחב למנוע את הגעתה של אירן לנשק הגרעיני, זאת מבלי להתבלט כמוליכה, אך תוך נכונות לפעול מול מגוון גורמים, להתריע מפני הסכנה ולהצביע על דרכי פעולה אפשריים. הממשלה פעלה להדק את קשריה הבילטרליים של ישראל עם רוסיה, גרמניה,

איטליה וגורמי השפעה רבים נוספים. הממשלה פועלת להגן על שלומם וביטחונם של אזרחי ישראל, לחזק את ההרתעה ולשמר את המצב השורר זה חודשים מספר, בלי עין רעה, של דעיכה ברורה ברמת האלימות המופעלת כלפי ישראל ואזרחיה. אומנם, וצריך לשמור תמיד על צניעות, לא כל המאמצים הוכתרו בהצלחה מול עמדות נוקשות וקרעים פוליטיים וסיעתיים בצד הערבי, חלקם עדיין בעיצומם של המאמצים ורישומם יורגש בהמשך הדרך. אולם הפעילות המדינית נמשכת ורושמת תוצאות הן בתחום האירני והן בהיבטים הנוגעים לתהליך המדיני. לקראת השלבים הרגישים שעוד לפנינו בנושאים בעלי משמעות מרחיקת לכת נדרשת, כמובן, גם לכידות השורות בכנסת ובחברה הישראלית. לפיכך הייתי מצפה גם מהאופוזיציה, שאם היא באמת מתכוונת להיות אופוזיציה אחראית, לנסות ולגבש גם קווים אדומים או אמירות ולא תמיד לומר את הססמה שאם הממשלה תעשה צעדים נכונים אנחנו נגבה אותה. אנחנו לא זקוקים לגיבוי שלכם כי יש לנו רוב ברור בכנסת, אנחנו כן זקוקים לגיבוי שלכם בזירה הבין-לאומית. זה בהחלט חשוב שגם הזירה הבין-לאומית תראה שלגבי עקרונות מסוימים יש כאן לכידות וקווים אדומים, וקשה לומר שאתם טורחים להביע את הלכידות הזאת ככל שהיא קיימת אצלכם, גם בזירה הבין-לאומית מעבר להצהרות ריקות מתוכן כאן. למה אתה אומר את זה עכשיו? כי זאת התחושה שלי, והיא סובייקטיבית. היתה בפריס. בפגישה עם סרקוזי היא אמרה בדיוק את דעתה התומכת בממשלת ישראל בעניין היוזמה של, תגיד דברים כהווייתם, חבר הכנסת בוים, תודה רבה. עד כאן קריאת הביניים. לגבי הנושא הכלכלי, כי האי-אמון, לפחות בכותרת, דיבר גם לגביו, לאחר חמש שנים של צמיחה מהירה נרשמה החל ממחצית 2008 האטה חדה, זאת בהשפעת המשבר הפיננסי העולמי. במסגרת זו נרשמה במשק הישראלי התכווצות ברבעון האחרון של 2008, שנמשכה בקצב מואץ גם ברבעון הראשון של 2009, ולשמחתנו נבלמה ברבעון השני של השנה. ברבעון השלישי של 2009, אני משאיר לכם להיזכר מי מוביל כרגע את כלכלת ישראל, נרשמה עלייה נוספת בקצב הצמיחה. הממשלה נקטה כמה צעדים מהותיים בתגובה למשבר: הממשלה העבירה תקציב דו-שנתי שתרם רבות להורדת האי-ודאות הקיצונית ששררה במשק וליכולתה של הממשלה להתמודד עם השלכות המשבר. בתקציב הדו-שנתי נמנעה פריצה של המסגרות התקציביות והוגדר תוואי גירעון יורד עד שנת 2014. פעולה זו שומרת על אמינות המדיניות התקציבית, אמצעי חיוני להתמודדות עם השלכות המשבר ולתמיכה ביציאה ממנו, שמי כמוך, אדוני היושב-ראש, מודע לכך בפעילותך רבת השנים בוועדת הכספים. מניעת פריצת המסגרות התקציביות הביאה לכך שהגידול בחוב הציבורי בישראל כתוצאה מהמשבר מצומצם יחסית, זאת בניגוד לעלייה החדה שנרשמה במרבית המדינות המפותחות. עדות לתרומת מדיניות זו היא החלטתן של חברות דירוג האשראי הבין-לאומיות להותיר את דירוגה של ישראל ללא שינוי, פעולה המונעת עלייה בעלויות מימון החוב למגזר הציבורי והפרטי. העמדת ערבויות למערכת הבנקאית והקמת קרנות המינוף לסיוע לענף האג"ח הקונצרני, עוד פעולות שהממשלה נקטה ונוקטת, הפחיתו באופן משמעותי את החששות בנוגע ליציבות המערכת הבנקאית בשיאו של המשבר וסייעו להתייצבות שנרשמה בשוק האג"ח הקונצרני בחודשים האחרונים. כמו כן הקימה הממשלה פורום משותף של הממשלה עם נציגי המעסיקים והעובדים, הידוע כשולחן העגול. צעד זה תורם להגברת שיתוף הפעולה והיציבות במשק ולתמיכה ביציאה מהמשבר. כל הצעדים האלו תרמו לכך שמדינת ישראל נפגעה אך באופן מתון בלבד מהמשבר הכלכלי העולמי בהשוואה למשקים המפותחים. לא אלאה את הכנסת בנתונים, אבל כפי שאמרתי, גם ברבעון השלישי של השנה נרשם גידול נוסף בקצב הצמיחה בישראל, והוא גדול באופן משמעותי לעומת מדינות מתקדמות רבות בעולם. ניתן לראות את הצמיחה הזו גם במדדים נוספים, כמו צמיחת התוצר הגולמי והתוצר העסקי ברבעונים השני והשלישי לעומת שני הרבעונים הקודמים, שבהם נרשמה צמיחה שלילית. כפי שאמרתי, ברבעון השלישי אף נרשמה צמיחה חיובית לנפש ובשני הרבעונים נרשמה עלייה חדה בצריכה הפרטית. החל מחודש מאי נרשם גידול ניכר ביצוא הסחורות במונחים דולריים, ללא אוניות, מטוסים ויהלומים, בשביל לדייק. במקביל, החל מיוני נרשם גידול ניכר ביבוא הסחורות. החל מהרבעון השני נרשמה התייצבות ואף התאוששות בגביית המסים. ברבעון השלישי של 2009 נרשמו התייצבות ואף שיפור מסוים בשוק העבודה. במהלך 2009 נרשם שיפור משמעותי בשוק ההון, שהתאפיין בעליות שערים בשוקי המניות. שיפור זה הינו בשיעור גבוה באופן משמעותי מזה שנרשם במרבית המדינות המפותחות. וכן הלאה וכן הלאה. לסיכום, אדוני היושב-ראש, כפי שפתחתי, גם בנושא המדיני, גם בנושא הכלכלי ראש הממשלה והממשלה מקבלים החלטות חשובות,

כמיטב יכולתנו גם את התהליך המדיני וגם את התחזקותה הכלכלית של ישראל, מקדמים רפורמות חשובות לעתיד חוסנה של מדינת ישראל וכלכלתה, ומכל הסיבות הללו, אדוני, אני מבקש מחברי הכנסת לדחות את הצעת האי-אמון. תודה רבה. תודה לשר המקשר, השר גלעד ארדן, והוא גם השר לשמירה על הסביבה. הוא יוצא בסוף שבוע זה לקופנהגן על מנת לייצג את מדינתנו בוועידה חשובה ביותר. אני מזמין את חבר הכנסת נפאע לבוא ולעלות על מנת לנמק את הצעת סיעות בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש להביע אי-אמון בממשלה בשל הנצחת האפליה נגד השכבות החלשות באוכלוסייה. בבקשה, חבר הכנסת סעיד נפאע. ישיב כבוד השר אבישי ברוורמן. כבוד היושב-ראש,

עמיתי חברי הכנסת, לאחרונה פורסם הדוח השנתי של האגודה לזכויות האזרח בישראל, 2009,

כותרת המשנה: זכויות אדם על-תנאי ודמוקרטיה על-תנאי. בכותרות הפרקים מצאה לה האגודה כותרות כל כך קולעות, לדוגמה: ערבים פלסטינים אזרחי ישראל, זכויות בתנאי שיהיו נאמנים. בדואים, זכויות בתנאי שתגורו איפה שאומרים לכם. הזכות לדיור, בתנאי שתהיו משלנו. זקנים, זכויות בתנאי שאתם צעירים, ועוד כהנה וכהנה. גם אנו, חברי כנסת, וגם בוחרינו, לא אחת מושמעות כלפינו אמירות כגון: לו אמרתם דברים שאתם אומרים פה בפרלמנטים ערביים הייתם הולכים לחבל התלייה, ו/או: נראה אתכם נוהגים כך בפרלמנטים או במדינות ערביות. אמירות גזעניות אלה, לפני שהן פוגעות בנו, הן פוגעות באומריהן, ולו מן הטעם שהן מצביעות על חוסר הבנה בסיסי בדמוקרטיה, ומכאן ההוכחה, ומפיהם, שהמדינה הזו רחוקה מלהיות דמוקרטית. כי הרי שתי תפיסות או שני היבטים יש לדמוקרטיה,

או תפיסה פורמלית, והיבט מהותי. אמירות אלה, שמשקפות לא רק דעה אלא גם מדיניות של ממשלות ישראל כנגד כל החלשים, ובעיקר נגד הערבים, הן תעודה על העדר דמוקרטיה מהותית במדינה זו, וליתר דיוק, העדר דמוקרטיה בכלל ובגלל אופיין. לא מיותר לציין, כבוד השר, כבוד היושב-ראש, עמיתי דמוקרטיה מהותית מתגבשת מהערך שהמדינה קיימת למען האנשים

מתוך הכרה בערך האדם ובכבודו, ובעיקר

בין בני-האדם, ומן הכללי לפרטי: אין צורך היום להתאמץ כדי להוכיח את האפליה והאי-שוויון שהם מנת חלקם של החלשים במדינה זו, לרבות הערבים. ורק לתזכורת, ילדי שדרות לא מקבלים כמו ילדי תל-אביב, וילדי אום-אל-פחם לא מקבלים כילדי שדרות, ומשרד החינוך משקיע בתלמיד הערבי בממוצע 25% ממה שהוא משקיע בתלמיד היהודי. והתוצאות,

מתלמידי תל-אביב זוכים לבגרות איכותית, 46% מתלמידי שדרות זוכים לבגרות איכותית, ו-38% מתלמידי אום-אל-פחם

לבגרות איכותית. האם אלה האחרונים, גם ילדי שדרות וגם הערבים, דפוקים בגנים?

על-פי דוח מינהל מקרקעי ישראל שלפני האחרון, במשך השנים 2002 2004 הוקצו ל-100,000 תושבים ערבים 1,278 מגרשים, ול-50,000 תושבים יהודים בכפר-ורדים ובכרמיאל ובשנה אחת בלבד, 2006, 8,030 יחידות דיור. ובהיות הערבים גם קורבן וגם צריכים לשלם, אדוני השר, את מחיר היותם קורבנות, מואצת הריסת הבתים בתקופה האחרונה, ולא פחות מ-30 בתים נהרסו רק בחודשיים, שלושת החודשים האחרונים. ודי בשני תחומים אלה כדוגמה. דוח האגודה מכתיר, כאמור, את אחד מפרקיו: זכויות

לא צר לי לחלוק על הכותרת הזו של האגודה לזכויות האזרח, והרי יש לנו הדוגמה הקלאסית, הדרוזים במדינה הזו, המוגדרים בלקסיקון השלטוני כנאמנים.

שיעורי הבגרות האיכותית בקרבם הינם בממוצע 26%, ואם אנחנו נוריד את כל אלה שבכלל לא מגיעים לסיים את התיכון ונושרים, אז השיעור יורד בכפרים מסוימים ל-17%. ובדיור, אדוני כבוד היושב-ראש, אם ל-50,000 תושבי כרמיאל וכפר-ורדים חילקו בשנה אחת 8,030 יחידות דיור, ל-100,000 הדרוזים במדינה הזו חילקו החל משנת 2000 עד 2008, וזה על-פי הנתונים של דוח מינהל מקרקעי ישראל, בכל השנים האלה חילקו 1,116 מגרשים. מהי האוכלוסייה מול אוכלוסייה? כמה אוכלוסייה,

50,000. כלומר שווה, 50,000 לעומת 100,000. לעומת 100,000. שם 8,030 בשנה אחת, ושם בתשע שנים 1,116 מגרשים. אני רק רוצה לתקן: כשאני הייתי חבר בממשלה, לא אמרו "נאמנים". אמרו שהם שותפים לכל החובות במדינה הזו.

גם על ברית דם. אני אומר: קודם כול, הם משתתפים בכל החובות של המדינה. אני מנסה לרדת לסוף דעתו. הוא מתכוון שיש גם נאמנים אחרים.

רואה שאתה נאמן לדמוקרטיה. אני מאוד נאמן לדמוקרטיה. נו, אז יש לנו שותפות רבה, אתה רואה? האוכלוסייה הזאת, של 100,000 תושבים, "מייצרת" בתשע שנים 6,300 זוגות. זאת אומרת, ל-5,000 זוגות אין איפה לבנות, ולכן יש בבית-ג'ן 400 דירות ללא היתר בנייה. כל מדיניות שתנקוט הממשלה להקטנת פערים הינה אחיזת עיניים, כי לטענתנו, שעליה משלמים אנו מחיר, בגלל המהות של המדינה הזאת, כמדינה יהודית, ולא מדינת כל אזרחיה. וכל אימת שתישאר כזאת לא ייסגרו הפערים ותימשך האפליה. התפיסה הזאת נעוצה בקביעה שהמכון לדמוקרטיה ציונית ביטא לאחרונה בנייר עמדה הנקרא "מגמות דמוגרפיות בארץ-ישראל", בכותבו: "התקדמות טכנולוגית ותרבותית המתבטאת בשיפור באיכות החיים וברמת החינוך והבריאות יוצרת תהליך המוכר כמעבר דמוגרפי. בתחילתו של תהליך זה מתרחשת ירידה בתמותה, בעוד רמת הילודה שומרת על גובהה, מה שמוביל לריבוי טבעי מואץ ולפיצוץ דמוגרפי". כאן נעוצה עמוק מדיניות האפליה. חלק ניכר מהבית הזה, וחלק עוד יותר ניכר מממשלתו של הבית הזה, ויותר חמור, רוב היהודים במדינה, סבורים שהערבים במדינה, על כל עדותיהם, הינם פצצה דמוגרפית. הדוח אומר: "ביחס כלפי האזרחים הערבים משמשות רשויות המדינה מודל לחיקוי חברתי". על-פי מדד הדמוקרטיה,

של המכון הישראלי לדמוקרטיה, 53% מהציבור היהודי תומכים בעידוד הגירת ערבים. כדי שזה יתממש, יש צורך בחנק. 54% מסכימים כי לנאמנים צריך לתת זכויות, קרי לא לערבים. ראינו לעיל שגם המסונפים כנאמנים לא מקבלים, נהפוך הוא, הם בתחתית הסולם.

האם פצצה זו, כבוד היושב-ראש, כבוד השר, מתקתקת, או עדיין לא? אפשר להניח שהרוב עדיין חושב שהיא אינה מתקתקת.

האם אין במדיניות האפליה והחנק

משום טעינה של פצצה זו? זו שאלת השאלות, וממשלה שאינה רוצה לענות על שאלה זו ואינה מסוגלת לענות על שאלה הזאת היא ממשלה שאינה ראויה לאמון, יהיה הרקע אשר יהיה.

פצצה זו תתפוצץ, אזי לא תהיה מדינה, גם לא יהודית. תודה, כבוד היושב-ראש. אנחנו נקווה שהיא תהיה גם יהודית וגם דמוקרטית, בלי הנחות, לא כאן ולא שם. ולא תתפוצץ הפצצה.

אם נפרק אותה היא לא תתפוצץ.

השר אבישי ברוורמן, יעלה ויבוא וישיב על הצעת האי-אמון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת סעיד נפאע, אני רוצה להתייחס לשלוש נקודות. אני רוצה לפתוח דווקא, באמת, בנושא הכלכלי-חברתי, המדיניות הכוללת של ממשלות ישראל לדורותיהן, גם מה שהעלה חבר הכנסת פלסנר, שלא נמצא פה, לגבי המשבר בתעסוקה, סגירת מפעל "תפרון" ונקודות אחרות. מלה אחת כלכלית: אני מזהיר גם היום, שישראל היא לא נס כלכלי,

יש בה הפוטנציאל של ההון האנושי, יהודי וערבי, הטוב ביותר בעולם,

היא לא מנצלת אותו כשורה, ולצערי הפוטנציאל הזה מתממש בעיקר

הוא לא מתממש במדינת ירושלים, שלא בדיוק מוגדרת, ולא מתממש ברוב מדינת ישראל, בנגב ובגליל, ולכן ישראל נמצאת היום במצב שלגבי המדיניות שלה, ואני פונה פה, על שלושה חטאי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, לכל הממשלות, גם אלה שישבו כאן ומבקרים כאן. ישראל הצליחה לייצב את עצמה מבחינה פיננסית משתי סיבות. סיבה אחת, היא לא עברה להפקרות האדירה שבארצות-הברית ובחלק מאירופה בנושא המשכנתאות, שם אפשר לקחת משכנתה ראשונה, שנייה, שלישית ורביעית. כמו שאמרתי, 75% מהתוצר הלאומי האמריקני זה משכנתאות.

זה רק 25%. דבר שני, לשמחתי, הרפורמה של ועדת-בכר, שאותה אבקר, נעצרה על-ידי הביורוקרטיה הישראלית. כי לו חס וחלילה הצליחה פה הרפורמה של ועדת-בכר, והיינו מעתיקים את כל הבנקים להשקעות, את הגופים הפיננסיים, את "מרקסטון" כבר הזכרנו, כי היו לנו פה כבר 20 "מרקסטונים" כאלה, היינו במשבר פיננסי

כמו בארצות-הברית ובכל המקומות האלה.

תודה לאל שהרפורמה של שר האוצר לשעבר בנימין נתניהו והמועמד ליושב-ראש בנק דיסקונט יוסי בכר ידידי, תודה לאל שהביורוקרטיה עצרה אותם, שהבנקים כאן, עם כל הבעייתיות שלהם, הם יציבים, ולא פתחנו את כל הנגזרות ואת כל ה"מרקסטונים". אתם יודעים איך לקחו את כספי הציבור גם באמצעות קרנות הפנסיה, ולכן ישראל לא היתה נס כלכלי, אלא לא הלכה להפקרות של אותן הטפות של הניאו-ליברליזם והקפיטליזם ללא גבולות שנשכח ב-10 15 השנים האחרונות. אבל הבעיה של ישראל היום, וזה האתגר של הממשלה הזאת, כיוון שהממשלות הקודמות לא פעלו בנושא הזה, האם היא מסוגלת ליצור צמיחה בת-קיימא, שתהיה מבוססת בפריפריה על האוכלוסיות החלשות, עם דגש על האוכלוסייה הערבית וגם על החרדית, כדי שישראל תמצא את עצמה בעוד עשר שנים עם,

תוצר לאומי בין עשר המובילות בעולם, אבל במצב שבו זוהי צמיחה עם שוויון, שמתקנת את העוולות שהיו פה. אני רוצה להתייחס לנושא הממשלה הזאת. הממשלה הזאת, בתקציב שעשתה, פעלה בנושא האי-שוויון קצת יותר,

מהממשלה הקודמת, משום שאדוני היושב-ראש זוכר, כשהיינו חברים יחדיו בוועדת הכספים, גם כשהייתי היושב-ראש, שר האוצר הקודם התנגד, כי הבעיה של ישראל לא היתה היציבות הפיננסית, הבעיה של ישראל היא שהאבטלה והאי-שוויון מסכנים את קיומה, ולכן, כאשר אמרנו להרחיב תקציב, ולמספרים מאוד מאוד קטנים, כשיש עודפי הכנסות, הממשלה הקודמת חסמה זאת, דווקא אותה ממשלה שמבקרת, כמו שאמר חבר הכנסת, את נושא "תפרון", ודווקא הממשלה הזאת שמעה סוף-סוף גם למאבק שלי ושל אחרים, והרחיבה את התקציב הרחבה שנתנה ביטוי מסוים, אבל כמובן לא פותרת את כל הבעיות. ולכן אני אומר, קודם כול, יש משחק בכנסת, שמי שיושב כאן אומר את הדבר ההפוך, הוא מתחלף מכאן וחוזרים על המנטרה, שעלי לא מקובלת, שלעתים שומעים מהאוצר, כאילו אנחנו נמשיך לבנות מדינה שיש לה דירוג אשראי טוב. אני חוזר שוב: במקרו, חברות יכולות להצליח, לארגנטינה לפני 15 שנה היה דירוג טוב, היא שינתה במקרו. היא התרסקה, כי היא לא שינתה את האי-שוויון ולא בנתה את הדברים האחרים. וכאן אני מגיע למדיניות של הממשלה הזאת. אכן, הממשלה הזאת הוסיפה מיליארד ש"ח לקצבאות הזיקנה, ועוד כמה מאות מיליונים לקצבאות הילדים. בשוליים יש שיפור מסוים באינדיקטורים על מצבם של אזרחי ישראל הערבים. תוכניות במשרד הרווחה, שמנוהל מאוד מאוד יפה בידי עמיתי השר בוז'י הרצוג, אכן יש שיפור לגבי תוכניות לאזרחים עם מוגבלויות ועוני, קשישים וילדים, ואומנם יש פה איזה שיפור קל, אבל אני מסכים לחלוטין עם חבר הכנסת סעיד נפאע, שהבעיה האמיתית של ישראל היא אכן בפריצת דרך.

וזה יחזור מדי שבוע, כי כמו קאטו הזקן, יבוא חבר כנסת זה או אחר ויזכיר כי הממשלה הזאת, כמו הממשלה הקודמת, כמו ממשלה שלפניה, להוציא ממשלה אחת, ממשלתו של יצחק רבין, שרק בדרכו, לדעתי, ראש הממשלה הזה יהפוך מנהיג היסטורי, גם לשתי מדינות לשני עמים, וגם לשוויון ולשותפות עם אזרחי ישראל הערבים.

הנושא הזה הוא כבר לא עניין של מי שמשרת בצבא או מי שלא משרת בצבא. הוא אומר לך, אדוני, הם יזכירו לכולם, גם לי, שאני נאבק בתוך

שהרסו למשל בטייבה,

שני בתים ביום חמישי שעבר, של אזרחים בדואים. אני לא יודע אם מישהו שם שירת בצבא או לא שירת בצבא, בכל מקרה, העסק הזה היה בליטיגציה, מכיוון שעשר שנים מדינת ישראל לא מתקדמת לא בתוכניות המיתאר ולא בתכנון, וכמו שאמר חבר הכנסת נפאע, בונים דירות בכל מקום בסקטור היהודי, ושם אין בנייה.

חלק דרוזים, חלק בדואים, גם אלו ששירתו בצבא, ומוסיפים משהו. ואז בבוקר מגיעים מאות שוטרים, לפתע, בהפתעה, לאחר שהיה סיכום, מכיוון שהוציאו צו מינהלי, והורסים את הדברים האלה, כי אומרים שהורסים. אני למדתי קצת גם חוכמה יהודית. אומרים: אין גוזרים גזירה על הציבור, שרוב הציבור אינו יכול לעמוד בה. תשאל את השר,

ולכן, אחד הדברים שאני חושש לגבי תבונתנו, הוא שאנחנו לוקחים אזרחים, שהם נאמנים, חלק משרתים וחלק לא, והם פשוט מסתכלים, הילדים, זורקים אותם לבית-הסוהר. מה אנחנו עושים? האם אנחנו לא חכמים? לכן הייתי מציע שחלק מהתקנות המינהליות האלה,

לשקול שברגע שיש ליטיגציה בבית-משפט לא תופעל תקנה מינהלית כאשר מישהו מצפה לצו בית-משפט, ואומר: אני נמצא באזור שיש בו כבר תוכניות, והתוכניות האלה נתקעות בגלל פקידות או דברים כאלה.

בנושא הזה,

אם אתה צריך ייעוץ, גם ייתנו לך קפה.

גם בנושא הזה אנחנו נאבקים, כי כמו שאמרתי, זה לא נושא של ימין ושמאל, יש אנשים גזענים בישראל, כאלה ואחרים וכו', אבל אני מכיר את הימין הדמוקרטי, ואני מצטט את סילבן שלום,

הם אתי במאבק הזה, וברור שאני בטוח שגם יושב-ראש הכנסת, ידידי הדמוקרט,שאנחנו חלוקים על חלוקת הארץ.

גם הממשלה הקודמת לא עשתה, ולכן המבחן בשבילי הוא בשנה הבאה, וזה המבחן שלי ושל מפלגת העבודה, האם באמת ממשלת ישראל, כי כפי שסיכמתי גם עם ראש הממשלה, הוא מבין לחלוטין שיש פה עוול היסטורי, וזה לא רק צודק, זה במגילת העצמאות, אם אתה ז'בוטינסקאי או בן-גוריוניסט, זה גם טוב ליהודים, כי בכל הסקרים, והציבור היהודי לא יודע, 98% 99% מאזרחי ישראל הערבים הם נאמנים לישראל, אבל הם מבקשים: תנו לנו קצת דיור, קצת תשתיות, קצת חינוך. כשאתה רואה את הסטטיסטיקות,

לכן, רבותי, אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד: בחודש הזה אנחנו עובדים על כל מיני תוכניות להקים מפעלים, להוציא קרנות, אבל המבחן של הממשלה הזאת הוא בסופו של דבר, אם תשרת שנתיים, אם תשרת שלוש שנים, עד תקציב 2010 התקציב סגור, אבל למרות הכול, בתוך התקציב הזה אפשר להוריד החלטות לגבי הדיור, להעביר כספים לתכנון מפורט, ועל זה אני איאבק ותהיה ישיבת ממשלה בנושא הערבי, שלא היתה כבר שנים, עד 15 בינואר. אני מבין את אזרחי ישראל הערבים, כמו שאני מבין גם את אותם אזרחי ישראל היהודים שיושבים בפריפריה ומבינים לחלוטין שמדינת ישראל הצליחה להציג לאלה שמדרגים אשראי, רבותי, אלה שמדרגים אשראי לא מסתכלים על האי-שוויון. זה לא מעניין אותם. כשאני עבדתי בבנק העולמי שינינו את הדירוג הזה, שלא השתנה. לא התוצר הלאומי קובע. אתה יכול לעבוד במדינה שהיתה פעם בעבר, ניקרגואה,

היה שם אדם אחד שהיה לו הכול. היה עוני מרוד, אבל התוצר הלאומי לנפש היה מאוד מאוד גבוה. היית שואל על ההתפלגות, היא היתה גרועה. וישראל, כאשר יבוא מנכ"ל ה-OECD אנחל גוריו, ב-19 20 בינואר, הביקורת על ישראל היא לא על זה שיש לה בעיה, יש בה יותר סטארט-אפים מבכל אירופה, יש לה הון אנושי נהדר, אפילו התוצר הלאומי שלה הוא 27,000 דולר, שהוא לא הפוטנציאל שלה, אבל מספיק כדי להיות ב-OECD. הביקורת היא בדיוק בנושא הזה, שהיא לא נקטה מדיניות אגרסיבית כלפי האי-שוויון שממוקד בערבים ובחרדים, כאן זאת מדיניות לגמרי שונה בדברים האלה, שלא התמקדה בפריפריה. ולכן אני יודע שעכשיו יש המבחן המדיני של שתי מדינות לשני עמים, ואני יודע שיש עוד מבחנים, אבל לצערי, המבחן של מנהיג אמיתי במדינת ישראל זה להרים שלושה דגלים יחד, וזה קשה: זה גם שתי מדינות לשני עמים, זה גם שוויון ושותפות לאזרחי ישראל הערבים, וגם שינוי הפריפריה, ליהודים בפריפריה, והדבר הקשה מכול, שעליו כל חברי הכנסת שיושבים כאן יודעים, וכל השרים המנוסים, שבמשטר הישראלי, גם כשראש הממשלה מחליט, הדברים לא זזים. משום שאנחנו חייבים היום, וזה לא משנה לימין ולשמאל, לשנות את השיטה פה, כדי שנוכל להזיז פרויקטים. אפשר להרים פרויקטים לאומיים; ספיר העביר אותם, ביקרו אותו, אשכול העביר אותם, בן-גוריון העביר אותם. אתם ראיתם פרויקט לאומי אחד במדינת ישראל? פרויקט לאומי אחד שיצא לדרך? עכשיו יוצאים לקופנהגן, אנרגיה חלופית אז אני ישבתי אתמול עם אחד הממציאים הגדולים בארץ,

שפיתח את ה"חץ" ודברים אחרים. רבותי, יש היום המצאות שיכולות להביא לכך שבעוד 20 30 שנה 50% מצריכת האנרגיה בישראל תהיה סולרית.

כשבאים השרים, אומרים להם: תשמעו, אני לא יכול, כי זה יהיה ככה וזה יהיה ככה. אין דרך לפרוץ דרך בלי שיהיו כאן שינויים. עכשיו, אני שר בממשלת ישראל. אני שר בממשלת ישראל שנאבק גם בתוך הממשלה, עם המגבלות שלי. אני מבין את כל חברי הכנסת, אבל הם מכירים את השיטה. לכן הביקורת שלי היא גם לכל חברי הכנסת, אדוני שר האוצר, אני פונה אליך, ואני אומר לך את זה, וגם לראש הממשלה: אם לא תבין שבתקציב הזה, לא רק ב-2011, בשינויים, אם לא תהיה בשורה לפריפריה ולאזרחי ישראל הערבים, אני אומר לך שכל הנס הכלכלי, וזה לא חשוב כמה זה יופיע ב"דה-מרקר" וכמה זה יופיע ב"גלובס" וכמה זה יופיע ב"הארץ", ישראל על תוואי לא בריא. ישראל לא שינתה את מסד האי-שוויון שלה, היא לא עושה את הפעולות הנדרשות, ולא משנה אם אתה שר האוצר, או היה רוני בר-און או מחר יהיה רובי ריבלין, כי ההדגשה הזאת שמספיק להסתכל על דירוג האשראי ולהסתכל שהדברים האלה קרו. ומלה אחרונה, אם נכנסת, לגבי "תפרון" "תפרון" וחברות אחרות, צריך לסגור את הבעיה, ואני מסכים לחלוטין, ואמרת זאת: מצד אחד נותנים פה לאנשים עשירים, שמקבלים ב"מרקסטון" ובדברים אחרים דמי ניהול אדירים, ואומרים לנו שזה הקפיטליזם המצליח, ומצד אחר לא דורשים מהם.

גם בנושא של "תפרון" וגם בנושא של אחרים, צריך לדרוש מהבעלי-בתים שיכניסו את הכסף מהכיס, אבל המדינה צריכה גם להתערב, כי אם המדינה לא תתערב עכשיו, היא בונה את מדינת תל-אביב. גם הציונים הגדולים, ופה אני אומר לחברי הערבים: אני ציוני, בעד מדינה יהודית דמוקרטית עם שוויון טוטלי לכל אזרחיה. מדינת ישראל לא פעלה, חוץ מרבין, בנושאים האלה במידה מספקת, אבל זה המאבק האמיתי. לכן אני אומר לכם, אתם תעלו את זה מדי שבוע, אני יכול להוסיף לכם עוד פרויקטים שיוצאים, אבל אני מקווה שבחודש הבא נצא עם כמה יוזמות. עדיין, הדבר הבסיסי,

לא שמעת את חבר הכנסת סעיד נפאע, כי הוא ציין את כל המספרים האלה, גם לגבי מספר הדירות שבחמש-שש שנים נבנו לדרוזים, שמשרתים בצבא, 1,000 דירות, כאשר באזור מסביב, לאוכלוסייה יותר קטנה, 10,000 דירות.

אני אומר את זה, ואני בעד הפיזור לפריפריה. אם אנחנו לא נבין שזה לא רק צודק, אלא שזה טוב ליהודים, אנחנו לוקחים את האזרחים הצעירים, ואני רואה עכשיו את בוגרי האוניברסיטאות הערבים והדרוזים, והם רוצים להיות חלק מאתנו,

הפרספציה של התקשורת, התקשורת מציגה אותם לא נכון. זה מאבק שבו, אדוני שר האוצר, אם אתה וראש הממשלה לא תבינו שכמה מאות מיליוני שקלים בכיוון הזה יש להם payoff פי-עשרה מאשר לאיזו הצגה לגבי התקציבים, ויש מקומות אחרים לקצץ, ולא תבינו את זה, אנחנו נחטא בסופו של דבר, ולא משנה אם הממשלה הזאת תציג שיש לה דירוג אשראי יפה. הופעתי הרבה מאוד בכנסי ה-World Bank וה-IMF. זה מאוד קל. יש שם תמיד אותה מקהלה ואותו דבר. גם חלק מאלה שעשו את דירוג האשראי נתנו את דירוג האשראי ל"גולדמן סאקס" ול"מריל לינץ'", והם גם הביאו את המשבר הגדול. הבעיה האמיתית שלנו היא אזרחי ישראל, ואם לא נבין שכלכלה בנויה על כך שהאי-שוויון הוא אחד המדדים החשובים ביותר, והפריפריה זה יותר, אנחנו לא בונים כלכלה נכונה. לכן אמרתי שישראל היא לא נס כלכלי, ישראל לא נפלה בפיתוי שאמרתי, לא במשכנתאות ולא בפיתוי שוועדת-בכר דחפה אותנו אליו, לגבי מכשירים פיננסיים תחרותיים,

אבל ישראל, אם לא תחתוך ביורוקרטיה ולא תבנה מדיניות מוטת פריפריה, מוטת האוכלוסייה הערבית, והמבחן,

וגם בשבילי בממשלה הזאת, המבחן שלי הוא עכשיו, גם בתקציב שיהיה עכשיו וגם במדיניות שתהיה בחודש הבא. תודה רבה. מכל הדברים האלה, השר מבקש כמובן לדחות את הצעת האי-אמון של חבר הכנסת. אני אמרתי שבשבילי המבחן בממשלה הזאת, כולל, אני חושב, מבחן של 2010. החודשים הקרובים יבחנו את ממשלת ישראל גם לגבי ההתקדמות בתהליך השלום, גם לגבי המדיניות הכלכלית, אנחנו גם באים לקראת התקציב הבא. 2010 היא שנת מבחן לכולנו, ובמיוחד לאזרחי ישראל. תודה רבה לשר אבישי ברוורמן. אנחנו מתחילים בדיון הסיעתי, על-פי החלטת ועדת הכנסת. ראשונת המתדיינים, חברת הכנסת מרינה סולודקין מסיעת קדימה, לה שלוש דקות. אחריה, חברת הכנסת פניה

מסיעת ישראל ביתנו, ומהעבודה, חבר הכנסת בן-סימון. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים הנמצאים במליאה,

בדרך כלל אני לא חסידה של הצעות אי-אמון כל שבוע. אני חושבת שזה חלק ממשבר של ממשל ומשבר פרלמנטרי, כי זה לא הגיוני כל שבוע להצביע אי-אמון בממשלה. אבל הדיון היום, אני רואה אותו במסגרת של מדינת ישראל שיש לה הרבה בעיות, בתחום הדיפלומטי, בתחום המדיני ובתחום הכלכלי. המצב שבו נמצאת מדינת ישראל היום הוא מצב די קשה. חברי הממשלה, נא לא לקיים ויכוח פה. הסתמן קרע ביחסינו עם ארצות-הברית, וזה מאוד מסוכן. היום ומחר יקיים האיחוד האירופי דיון בנושא הכרה במזרח-ירושלים כבירת המדינה הפלסטינית. יוזם הדיון הוא שר החוץ השבדי, ולמרות החלטת הממשלה להקפיא את הבנייה בהתנחלויות, מנהיגי הפלסטינים לא התלהבו מהרעיון של חידוש משא-ומתן עם ישראל. מה שמדאיג הוא שזה כולל הן את המנהיגות של "חמאס" והן את המנהיגות הרשמית של האוטונומיה. עמדת ה"חמאס" היתה צפויה, אבל התנגדותם של אבו מאזן, של סלאם פיאד ושל צמרת "פתח" כולה, חייבת להטריד אותנו. בשמונת החודשים האחרונים, מאז הקמת הממשלה הנוכחית, מנהיגות "פתח" מנסה באופן קבוע ועקבי לעשות דה-לגיטימציה למדינת ישראל ולממשלתה בכל המוסדות והארגונים הבין-לאומיים: באו"ם, באיחוד האירופי. נשאלת השאלה איך הגענו למצב הזה. הרי לאחר סיום מבצע "עופרת יצוקה", לפני קצת פחות משנה, רוב מנהיגי העולם, כולל מנהיגי אירופה, הגיעו למדינת ישראל על מנת להביע הזדהות אתה. חלק מההסבר למצב הדיפלומטי הקשה של המדינה טמון במה שקרה כאן במהלך החודשים האחרונים, תעמולה פרועה בעת מערכת הבחירות הן כנגד ערביי ישראל והן כנגד הרעיון של התהליך המדיני, תעמולה שקרית ומסוכנת, והבטחות שווא לחלק מהבוחרים, שהשפיעו לא רק על אזרחי מדינת ישראל אלא גם על יחסי מדינת ישראל בחוץ-לארץ. דווקא בגלל זה, חלק מבוחרי הליכוד והמחנה הימני, שהאמינו כאילו אפשר להמשיך ולשמור על המצב הקיים ולא לנהל משא-ומתן עם הפלסטינים, הסורים ומדינות ערביות מתונות, מרגישים מרומים. לכן, ההחלטה על הקפאת הבנייה עוררה התנגדות כה עזה וסערה פוליטית גדולה. ראש הממשלה, שהביע עמדות צודקות ונכונות בנאום בר-אילן וגם קיבל החלטה צודקת להקפיא את הבנייה, עשה טעות מרה מאוד כשהחליט להעדיף את מפלגות הימין והמפלגות הדתיות על פני קדימה, בעת הרכבת הממשלה. לדעתי, ממשלות ישראל חייבות להיות ממשלות המרכז הפוליטי והלאומי. רק במצב זה לא ידרשו מאתנו להקפיא את הבנייה בירושלים ולמנוע את הרחבת גושי ההתיישבות הנמצאים בקונסנזוס הלאומי, הרחבה הנדרשת עקב הגידול הטבעי. אזכיר לכם, עמיתי חברי הכנסת, שעד לא מזמן גם הממשל האמריקני הסכים להרחבה הזאת. היום, ראש הממשלה בנימין נתניהו וצמרת הליכוד משלמים מחיר פוליטי גבוה על התנהגותם ועל הטעויות שהם עשו במהלך מערכת הבחירות ומייד אחריה. וכמה מלים על כלכלה, לא, לא. אני מאוד סבלני, אבל לא עוד כמה מלים אלא משפט סיום עכשיו. אני חושבת שהצדדים החזקים של הדמוקרטיה הישראלית, שהיא תמיד מתקנת את טעויותיה. ואנחנו רואים שאם התקציב הדו-שנתי היה מוקדם והמדינה לא בשלה לתקציב דו-שנתי, אז מתקנים אותו, אם העם לא רצה את העלאת המסים על המים, אז הוא מבטל ומקפיא את החוקים האלה. לכן סבורה אני שחייבים לשנות את שיטת הממשל בישראל, כולל שינוי יסודי של כל הליכי קבלת ההחלטות בתחום המדיני, בתחום הפוליטי ובתחום הכלכלי. תודה רבה לך. תודה רבה לחברת הכנסת מרינה סולודקין. חברת הכנסת פניה קירשנבאום, בשם סיעת ישראל ביתנו. אחריה, חבר הכנסת דניאל בן-סימון. כבוד יושב-ראש הכנסת, כבוד השר, חברי חברי הכנסת, נדמה לי כי חברי האופוזיציה שוכחים בכל יום שני בשעה 16:00 מונח אחד, אחריות לאומית. אחריות לאומית מדברת על כך שכולנו נבחרי ציבור, שאכפת לנו מהמדינה, אחריות לאומית מסתכלת על כלל האתגרים שמולם ניצבת מדינת ישראל, לא רק על הבחירות הבאות או תאוות השלטון, אחריות לאומית מכתיבה לכולנו איחוד הכוחות בזמנים הקשים אל מול המציאות. אני שואלת את חברי האופוזיציה איפה האחריות הלאומית שלכם בתקופה שבה אירן קרובה מתמיד ליכולת הגרעינית המסוכנת שלה, שבה אירופה מנסה בכל כוחה להכתיב שינויים במעמדה הבין-לאומי של ירושלים, והמאבק הדיפלומטי של משרד החוץ לשינוי המגמה הוא מאבק של מדינת ישראל כולה, בתקופה שבה המצב הכלכלי מתאושש, אך עדיין הנסיגה יכולה להתרחש בכל רגע.

ליברמן תומך בחלוקת ירושלים.

ליברמן לא תומך. תקראי את המצע של ישראל ביתנו, העברת שכונות ערביות בירושלים לרשות הפלסטינית. חבר הכנסת אלדד. חלוקת ירושלים,

נדמה לי שאתה היית גם חלק, בתקופה מסוימת, לכתיבת המצע הזה. לא זה.

ממש לא זה.

אתה תוכל להציג את שלך אחרי. אני אספר לכם על האחריות הלאומית שלי. הייתי ממקימי היישוב ניל"י, אני חיה בו עד היום, אשת התיישבות בכל רמ"ח איברי. אני הייתי חלק מקול הצעקה על הפסקת הבנייה בהתנחלויות, והנה אני חלק מממשלה שמקפיאה כהחלטה רשמית את הבנייה במפעל שהינו חלק כה גדול מחיי. הציפייה ממני, כאשת התיישבות, היא להילחם בכל כוחי נגד ההחלטה. אני אומנם מתנגדת להקפאת הבנייה, אך בד בבד אני מבינה כי הקיפאון המדיני מזיק לישראל. אני מבינה שיש לנו מחויבות גם כלפי חוץ, כלפי אותן המדינות שתמכו בנו לאורך כל הדרך בדוח גולדסטון. אני מקווה שההקפאה היא זמנית ונחוצה על מנת להעביר את הכדור לצד הפלסטיני. זאת האחריות הלאומית שלי. תאמינו לי, זה לא פשוט. יחד עם זאת, אני שואלת: הקבינט החליט לגבי הקפאת הבנייה הפרטית. הוא דיבר על כך שהבנייה הציבורית תימשך, הבנייה הביטחונית תימשך. לא ברור לי למה הצווים שיוצאים היום ממשרד הביטחון נוגדים את ההחלטה של הקבינט, ועל כך אני דורשת את הבדיקה. ואני אעמוד על כך שאחרי עשרה חודשים נוכל לחזור ולבנות בהתיישבות, ולא בהיחבא כמו שעשינו עד היום, אלא באישור ובתמיכה ממשלתית. הבנייה בהתיישבות היא צורך בסיסי, חובה של המדינה כלפי אזרחיה. אני מסכימה, אפשר להתאפק, אבל אי-אפשר להתכחש לצרכים שלנו כחברה, כמדינה לאזרחיה. אני מזכירה שההתיישבות מעולם לא היתה מכשול לשלום, או גורם לטרור.

אני מבקשת מהאופוזיציה למשוך את הצעת האי-אמון שלה. זה הזמן לאחד כוחות ולהצעיד את מדינת ישראל קדימה, ולא להשאיר את הדיון הציבורי בפוליטיקה הקטנה שבה הוא מצוי כיום.

תודה רבה לחברת הכנסת פניה קירשנבאום. הדובר הבא, חבר הכנסת דניאל בן-סימון, בשם סיעת העבודה. שלוש דקות לרשותך. זה בשם סיעת העבודה הרשמית. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מאוד מעריך את העובדה שאתה שומר עלינו כסיעה. אנחנו עושים את מיטב המאמצים

אנחנו לא קיבלנו הודעת פילוג מכם. יש סימני מרידה ואני מאחל לליכוד שגם זה יגיע אליו בקרוב. נכון. אנחנו מאחלים לכם איזה מרד פנימי, קצת בליכוד, קצת בקדימה,

וגם באיחוד הלאומי לא יזיק. אני רוצה לומר, פרופסור אלדד: צר לי שאני חייב כל הצעת אי-אמון לומר כמה דברים שלא ינעמו לאוזניך, אבל אני חייב לומר, אדוני היושב-ראש, אני יודע שקשה לך ההקפאה הזאת. באופן אישי ומפלגתי, וקשה אולי להרבה מאוד אנשים. אבל לא ייתכן, פרופסור אלדד, חבר הכנסת אלדד, לא ייתכן שכל פעם שיש פתח כלשהו, מדיני, לתקווה כלשהי, אתם תשתוללו ופשוט תנסו לשתק את המדינה ותגלו סימני מרידה, כמעט מרד, במקור הסמכות.

אני זוכר, כשיצא אוסלו, התחילו סימני מרידה אין-סופיים. ראש הממשלה נתניהו בא מהסכם-וואי, ותראה לאן אוסלו הביאה אותנו, כמה אנשים נרצחו.

הרי הקפאת הבנייה הזאת ואוסלו יגיעו לאותן תוצאות, אבל אני אומר לך, תשמע, שוב חוזר הניגון, שוב חוזרים הרבנים, שוב חוזרים האיומים,

כאילו אנחנו חוזרים לסרט ההוא.

זה מספיק.

ולכן אני מאחל, לא יודע מה יהיה עם ההקפאה הזאת, אבל אם היא תביא את הפרטנר הפלסטיני, אנחנו נצעד קדימה צעד מאוד משמעותי, ותצטרכו, חבר הכנסת אלדד, למתן את הטון הזה. אני חושב שהחברה הישראלית קצת חוששת מסימני המרידה, מאנשים שיוצאים מפגישה עם ראש הממשלה ואומרים: אנחנו נפר את הצווים האלה, אנחנו לא נשמע לכם.

הרי זה המגזר שקיבל הכי הרבה במדינה, מאז מלחמת ששת הימים, מאז 1967. יושב פה שר האוצר, אולי זה הנתון הכי סודי במדינה. כמה המתנחלים מקבלים. אני פעם רוצה לדעת ממה הם חיים,

אבל כשמתקבלת החלטה, שיצייתו לה. לא ייתכן שגם רצחת וגם ירשת. גם אתה נהנה מכספי המדינה, בונה מאחזים כיד המלך ובונה התנחלויות ונהנה וכל מיני משתחלים למפת אזור העדיפויות הלאומי, אבל כשמתקבלת החלטה, דווקא של ממשלת הליכוד, עם ספיחים מכמה מפלגות אחרות, פתאום הרבנים שוב יוצאים. הרבנים האלה צריכים להתוות דרך רוחנית, לא פוליטית. וכל הססמאות הריקות האלה שלהם הזכירו לי פשוט משפט,

מהנביא ישעיהו,

הוא אמר משהו מאוד יפה: "גם כי תרבו תפלה אינני שומע.

דמים מלאו". תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת דניאל בן-סימון. הדובר הבא, בשם סיעת ש"ס, רשום לי אברהם מיכאלי, אבל לפי צעדיו הקלילים, אני מבין שזה נסים זאב. חבר הכנסת בן-סימון, חשבתי שאתה אומר את הפסוק על הטרוריסטים שרצחו פה אנשים, נשים וטף.

אני שומע אותך, אני לא מאמין שאתה מדבר בצורה הזאת. מיהם הרוצחים? גם אם תרבו תפילה, אלה אותם שהולכים למסגדים וצועקים "אללה אכבר" ושמים חגורת נפץ ומתפוצצים על אזרחים חפים מפשע. אל תיתן לנו מוסר, אתה לא יודע אפילו מה שאתה מדבר. לא אתה ולא השר שלך, ברוורמן, שעמד פה על הבמה. אם יש לו חשבון עם ברק הוא מחסל את זה פה בהצעת אי-אמון בממשלה? זה מה שאני מצפה משר? תראו איך אתם מתנהלים פה. אני מנסה קצת לדבר על לבכם מדי פעם.

כמעט כל יום אני מדבר עם מישהו ממפלגת העבודה, להסביר כמה שאתם טועים ואתם קוברים את עצמכם. אם החלטתם על קבורת התנועה, תעשו את זה. אבל לא צריך לעשות את זה דרך הרס וחורבן כזה.

מיהם האחראים למצב, אולי תגיד לנו פעם אחת שנדע.

אני אגיד לך מי. חבר הכנסת אלסאנע. תגיד לנו פעם אחת שנדע. חבר הכנסת אלסאנע.

אני, אז תן לו להמשיך לדבר. מי כובש?

אני רוצה לדעת: כאשר השר ברוורמן עומד פה וצועק על עוול היסטורי, הופך פה את כולם למסכנים, וכל פעם הוא חוזר על אותן מלים, הלוואי שהיתה לי הקלטה, הייתי משמיע לכם את זה, על העוולות שהממשלה, ממשלות ישראל, עושות. מה הן עושות? תגיד לי, לחרדים יש דיור? החרדים בירושלים לא גרים במרתפים? מה, בשביל זה נחוץ, לא רק החרדים. יש בכלל דיור במדינת ישראל? איפה בונים, תגיד לי? העלויות פה בשמים, כולנו יודעים. אז מה פתאום אתם לוקחים סוגיה שהיא כלל-ארצית,

והופכים אותה, כאילו היא כבר קשורה למגזר הערבי? יש בעיה לאומית בכל הנושא שקשור לדיור במדינת ישראל. עכשיו, כאשר מדבר פה

על 30 בתים שנהרסו בשנה האחרונה, מתוך כמה? מתוך כמה אלפי יחידות דיור שנבנו בלא רשיון? כמה רק בירושלים יש לך? 5,000? 6,000? אבל דבר אחד הוא שוכח לומר: הבתים האלה נבנים על אדמות מדינה. גוזלים קרקעות. מי גוזל? מי גוזל?

אותם שכבר, לגזול פה, הם ממשיכים לגזול. זו לא תוספת על דירה חוקית, שאדם בא ואומר: יש לי צפיפות דיור, הוספתי עוד חדר. פשוט לוקחים

רק התחלתי. ואתה גם סיימת. אבל לא דיברתי לנושא.

אתה סיימת. אדוני היושב-ראש, אני לא רגיל לדברים האלה. אני יכול לומר רק משפט אחד בנושא השני, אה.

רגע, יש לך תנאים מיוחדים?

אין לי תנאים מיוחדים, אבל חשבתי, זה, אגב,

תגידו כן, מה? תגידו את האמת. אני רוצה לומר משהו על ההקפאה, כי באמת נכנסתי להקפאה כרגע. מאז החליטה הממשלה על הקפאה לעשרה חודשים, שוררים חוסר אמון, חוסר בהירות ומרירות. היום אחר הצהריים שאלתי את השר שלנו, שר השיכון, האם הוא אמר, ואני פונה אליך, חבר הכנסת אלדד, האם הוא אמר שלא בנו ביהודה ושומרון? לא זה מה שהוא אמר. הוא אמר שאין תוכניות חדשות. אבל בנייה כן יש ביהודה ושומרון, מימי אולמרט. אני רק רוצה לומר: מאוד חשובה ההבהרה הזאת, כי היום שאלתי את ראש הממשלה: האם החלטת הממשלה, ואתה שמעת את זה, האם החלטת הממשלה היא גם על תוכניות שאושרו אבל לא הונחו עדיין, ולא נבנו, או לא בשלבי בנייה או יסודות? הוא אמר לי: לא. גם אותם אלה שהיו להם אישורים, אנחנו לא נעצור בעדם. אל תאמין לאף מלה שלו. אני לא מאמין. אבן אחת הוא לא, אני חושב שהוא טעה, הוא הטעה אותנו. אני לא רוצה לומר שהטעה אותנו בכוונה, אבל לא זאת החלטת הממשלה. החלטת הממשלה אכן אומרת, גם אם ייתנו אישורים, ולא היתה תחילת בנייה, ואת זה צריך להבהיר, אדוני השר, כי אנשים ממש מבולבלים בקטע הזה, אז לפחות להבהיר ולומר: כל אלה שהתחילו בבנייה יכולים להמשיך, כי זאת היתה החלטת הממשלה, ואלה שעדיין היו רק בשלב של אישורים, גם אם הסתיימו ההיתרים לגבי אותן תוכניות, הממשלה החליטה להקפיא את זה לעשרה חודשים בלבד. אבל צריך יותר מזה, אדוני השר, אתה למעשה האיש שנמצא פה, זה ללא הגבלה של זמן? אתם אמרתם שיש לו תנאים מיוחדים. אני הערתי לו בתום שלוש דקות. אם זה נאום חופשי, זה בסדר.

חבר הכנסת נסים זאב, נא לסיים. טוב, אני אסיים. אני אומר: אם הפלסטינים חפצים בשלום, הם צריכים להוכיח, כמו שאנחנו פה, בתוך "הקו הירוק", חיים מיליון ו-400,000 ערבים לצד 6 מיליוני יהודים, יכולים לחיות אותם יהודים, 300,000, באותם יישובים. חבר הכנסת זאב. ואם אנחנו, הורי חיו בבגדד, חבר הכנסת זאב.

זה כבר עשר דקות. אני ממש מסיים. ואם ההורים שלי חיו בארצות ערב, זה לצד זה,

דו-קיום בשלום הוא ההוכחה הכי נכונה להראות את זה הלכה למעשה שיכולים לחיות יחד. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת נסים זאב. אני מתנצל אם באמת עברתי את הזמן. תודה על הדברים המתומצתים והקצרים. הדובר הבא, חבר הכנסת אורי מקלב, לא נמצא.

היה פעם סידור שאחרי שלוש דקות נותנים לו לדבר בחדר אחר. הדובר לאחר חבר הכנסת מקלב, שלא נמצא, הוא חבר הכנסת טלב אלסאנע, שיוותר על מעט מזמנו לטובת הזמן שלקח לנו חבר הכנסת זאב.

אני דורש שוויון מלא. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת נסים זאב אמר דבר חשוב מעל הדוכן הזה על מצבם של יהודים בבגדד, שחיו בצורה מצוינת בדו-קיום, בכבוד, וזה מה שצריך להטיף לו, את הכבוד ההדדי ואת ההיסטוריה המשותפת. אבל לעשות את המקבילית הזאת, בין התושבים והאזרחים הערבים, מיליון ו-400,000, למתנחלים, אתה עושה עוול. המתנחלים אינם נושאים, אינם כפופים לרשות הפלסטינית, אינם מקבלים את המרות הזאת. המתנחלים נמאסו על הישראלים, קל וחומר על הפלסטינים. אתה יודע למה, חבר הכנסת זאב? כי ההתנחלויות הפכו מזמן

מיגאל עמיר ועד האחרונים, יצאו משם. הם הפכו להיות אנשים ששלטון החוק זר להם. כל תפקידם זה לפרוע את החוק, להתעלל ולתקוף את הפלסטינים.

לאחר שהיתה ההחלטה הזאת, שלדעתי היא בגדר אשליה של הקפאה, יוצאים מתנחלים בשעה 02:00, יורים, שורפים, ואחר כך אין מי שיגן על האזרחים הפלסטינים. לכן צריך לומר את האמת: לא רק הקפאה צריך שם. צריך לייבש את ההתנחלויות, וצריך לפרק את כל ההתנחלויות, כי הן בלתי חוקתיות. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לציין, כשאנחנו מדברים על הקפאה, אני לא אתפלא אם בסוף יתברר שזה ה"חמאס".

שלדעתי צריך להפנים שהם יותר גרועים מכל גורם אחר שנוצר במזרח התיכון.

אני חושב שהמתנחלים נמצאים שם בצורה לא חוקית. יש הבדל.

לא את החלטות הממשלה ולא את זכות האחר לחיות. ולכן אתם אי-אפשר לדבר על שלום. אתם אי-אפשר לדבר על דו-קיום. ולכן, הוא באופן אישי?

אני מכבד את זכותך לחיות כאן כאזרח, כאשר אתה מכבד גם את זכותו של אחר לחיות, גם בשוויון, אבל גם לעם אחר, בעצמאות ובחירות. איזה זכויות אתה מכבד?

גם זה שייך לך. אי-אפשר, פשוט, להמשיך לחיות בתפיסת העולם הזאת. אני רוצה לדבר, אדוני היושב-ראש,

מונחים על שולחן הכנסת שני נושאים שהם מאוד חשובים:

ועדת היישום של המלצות ועדת-גולדברג, ומצד שני, גם עניין של תוכנית מטרופולין באר-שבע,

בגישה חיובית, יכולה לפתור את הבעיה של תושבי הנגב. לא יכול להיות שאנחנו, בוועדת הכלכלה, רבותי חברי הכנסת, ועדת הכלכלה דנה בהכשרה של 59 התיישבויות של מתיישבים יהודים בודדים, חבר הכנסת ישראל חסון, חוק בשביל 59 מתיישבים בודדים, שתופסים 81,000 דונם, ומצד שני אין יוזמה לפתור את בעייתם של 30 יישובים שיש בהם 80,000 תושבים. ההבדל והסיבה שם, זה שבחוות של המתיישבים הבודדים מתגוררים יהודים. כאן, ביישובים האלה, מתגוררים ערבים. אם לא תהיה גישה שוויונית, אי-אפשר לדבר על דמוקרטיה. אי-אפשר לדבר על שוויון. אפשר לדבר על דין אחר. אם אתה יהודי, דין אחד לך, ואם אתה ערבי, דין אחר. אי-אפשר להמשיך להשתמש בחוק התכנון והבנייה במגזר היהודי כדי לתכנן ולבנות, ובמגזר הערבי כדי להרוס ולעקור. המדיניות הזאת לא יכולה להימשך. מי שחושב שהוא יכול להרוס לתושבים הערבים את הבתים שלהם, ולהותיר את הילדים ללא קורת גג, יושבים בחורף הזה על עיי החורבות של בתיהם, ומזה תצמח טובה למדינת ישראל, הוא טועה. אדוני היושב-ראש, מאחר שהוא פנה אלי אני מבקש להשיב, ברשותך. אפשר לשאול אותך שאלה? כן, בבקשה. אני חושב שמן הראוי להגיד על הבמה הזאת, שהעובדה שלא היה בסדר במקום אחד לא עושה את זה לא בסדר במקום אחר, ואם נשים את הכול במקום אחד, זה לא על חשבון. אני חושב שאתה יכול לומר, אנחנו מנסים בימים אלה לפתור גם את הבעיה הזאת של הבדואים. יחד. אבל תאר לעצמך, כדי שחברי הכנסת ידעו: אנחנו מדברים על חוות של מתיישבים בודדים, שתפסו שטח לפני שלוש שנים ומנסים לפתור להם את הבעיה.

אנחנו מדברים על תושבים שקיימים כבר 60 שנה,

ההערה הובנה. חבר הכנסת טלב אלסאנע. ואני רוצה, לסיום, אדוני היושב-ראש, מי שמשלה את עצמו שאפשר לשנות את המזרח התיכון, ואפשר שיקום מחר בבוקר ואין פלסטינים, אין סיכוי. המזרח התיכון הזה

מרחב ערבי, מרחב פלסטיני עם אזרחים ערבים.

ועם יהודים.

מי שרוצה להגיד, אנחנו לא רוצים לראות את הערבי, בסופו של דבר הוא לדעתי עושה טעות. יש משורר ערבי שקוראים לו תופיק זיאד, והוא אמר משפט מפורסם, שהערבים נשארים פה. כפי שאמר: (נושא דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם לעברית: על לבבותיהם נשארים כגדר, ובעיניכם סערה של אש.

דור קוצף ומתקומם ועוד דור בנגב,

לא ייתכן בשום פנים.) מה זאת אומרת? האזור הזה, המרחב הזה, יישאר לנצח מרחב ערבי. הגיע הזמן לחשוב על זה,

תודה רבה.

הדובר הבא, חבר הכנסת

אינני מבין את קדימה. מדוע הם מגישים הצעת אי-אמון על כך שראש הממשלה מבטיח ולא מקיים? הלוא ראש הממשלה חס על בריאותנו. הלוא ביום שראש הממשלה הזה, ביבי, יבטיח ויקיים, נקבל התקף לב מחמת ההתרגשות. על בריאותנו הוא מרחם, שלא תבוא עלינו פתאום איזו הפתעה נוראה. אם יבטיח ויקיים, ישתנו סדרי בראשית. יש ויכוח גדול איזה ראש ממשלה בעבר אמר: הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים.

ואמרו זאת על שמיר, ואמרו את זה על בגין.

הצטרף ראש הממשלה בנימין נתניהו למועדון הלא-מכובד של אלה שהבטיחו, אבל לא הבטיחו לקיים. לפני חמש שנים בא ראש ממשלת ישראל אריאל שרון ואמר: אם ניסוג מגוש-קטיף, מחבל-עזה, מצפון השומרון, ישתפר מצבה הביטחוני של ישראל, וגם מצבה הבין-לאומי. והבית הזה אשם, וגם בתקשורת יש אשמה רבה, וגם הציבור הישראלי לא שאל אותו:

איך אם ניסוג מחבל-עזה ישתפר מצבנו הביטחוני? איך אם נעקור יישובים ישתפר מצבנו הבין-לאומי? והעונש בא מייד: ה"חמאס" השתלט על עזה, אלפי רקטות נורו עלינו.

הכול כי לא שאלנו איך ולמה. והיום בא אלינו ראש הממשלה ואומר, להקפיא את הבנייה ביהודה ושומרון. כמובן ההיפך מכל מה שהוא הבטיח במערכת הבחירות וגם במהלך המשא-ומתן הקואליציוני. והוא אומר לנו: זה קשור באינטרסים כלליים של מדינת ישראל.

זורים לכם חול בעיניים בהבטחות עמומות כלשהן שזה יעזור לנו. אומרים ככה בחצי קריצה: יש עניינים גדולים שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם, ויש כאלה שאומרים שזה יעזור לנו מול הקהילה הבין-לאומית. אז ראינו מה רוצות שבדיה ואירופה לעשות לנו מייד כשהובלנו את תוכנית ההקפאה הזאת הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית, הכרה בירושלים כבירתה. זה השכר המיידי על התוכנית ש"משפרת את מעמדנו בקהילה הבין-לאומית". חברי הכנסת, אל תחזרו על השגיאה מימי שרון, אל תסכימו לקבל אמירות עמומות כמו: "זה ישפר את מצבנו". תשאלו איך, תשאלו למה. אני שאלתי היום את ראש הממשלה בוועדת החוץ והביטחון, והוא אפילו לא טרח לענות. אולי לאחרים הוא כן יענה. ואם לא, שהתקשורת תשאל אותו, שהציבור ישאל אותו, שחברי הליכוד ישאלו אותו, שחברי הבית היהודי וש"ס וישראל ביתנו ישאלו אותו איך ההקפאה עוזרת לישראל. כי עד היום הוא לא נתן שום תשובה עניינית. תודה רבה לחבר הכנסת אלדד.

חבר הכנסת חנא סוייד מסיעת חד"ש, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני באמת רוצה לברך את הממשלה על מה שעשתה ועדת השרים לענייני חקיקה אתמול. ועדת השרים לענייני חקיקה אתמול נתנה את תמיכתה לשני חוקים שהציעו כמה חברי כנסת, שמדברים על ועדות קבלה ביישובים קהילתיים, כאשר המשמעות האמיתית והשורה התחתונה בשתי הצעות החוק שאני מדבר עליהן היא לאפשר אך ורק ליהודים שהם נושאים באידיאולוגיה ציונית ומוכנים לעבוד ולפעול על-פי האידיאולוגיה הציונית, להיכנס לגור ביישובים קהילתיים. אין מה לעשות, זוהי מדינה יהודית וציונית. לא יעזור לכם.

יהודית ודמוקרטית, לא ציונית ודמוקרטית. חבר הכנסת סוייד, זה לא נכון. ולכן, אני אומר, למה אני רוצה לברך את הממשלה? כי בעצם זו המדיניות הנוהגת זה זמן רב. רק משפחה אחת בישראל, משפחה ערבית אחת, הצליחה להיכנס ליישוב קהילתי, משפחת קעדאן, ובעקבות בג"ץ. אחרי המשפחה הזו והבג"ץ הזה אף משפחה ערבית לא הצליחה להיכנס, להסתנן, להתקבל לשום יישוב קהילתי בנגב ובגליל, אף שהיישובים האלה הוקמו על אדמות של יישובים ערביים. אז לכן, מה שוועדת השרים,

שהממשלה עושה במקרה הזה הוא חשיפה של הפנים האמיתיות של המדיניות הנוהגת במדינת ישראל, כמובן בחסות מינהל מקרקעי ישראל ומשרד המשפטים ורשויות החוק. הרי אפשר לחשוב שהיה צריך חוק כזה כי התקבלו בינתיים אלפי משפחות, ורוצים למנוע מהמבול הזה של משפחות להיכנס ליישובים קהילתיים, כאשר מציעי החוק יודעים שמערכת הבקרה הקיימת היא כבר לא מאפשרת בשום פנים ואופן. ולכן, אני רוצה לברך אתכם, חברי הכנסת. אני אומר לכם, אני נגד החוק הזה. אני לא איאבק עם החוק הזה. אני אשתמש בו. אני אשתמש בו בכל במה מקומית ובין-לאומית על מנת לחשוף את המדיניות האמיתית של ממשלת ישראל הנוכחית והממשלות הקודמות, שהן בעצם מפעילות כאן חוקי גזע. אלו חוקי גזע שאי-אפשר להתכחש אליהם, אלו חוקים מפלים, גזעניים, שאי-אפשר לקבל אותם בשום פנים ואופן. תבורכו, לכו קדימה, תביאו עוד חוקי גזע כאלו. ככל שתרבו כך יהיה יותר גרוע לכם. ואני גם רוצה בהזדמנות זו להעלות על נס את התגובה של הממשלה על סגירת מפעלים שנסגרים אחד אחרי השני, "תפרון" ועוד מפעלים אחרים. זו בעצם ההתגלמות של מדיניות חברתית של הממשלה שהיא בעצם תומכת בשכבות חלשות ומגינה עליהן.

יש הצעה לסדר-היום ביום רביעי.

תודה רבה, חבר הכנסת סוייד. הדובר הבא, חבר הכנסת

אני יודע שיש הצעה לסדר-היום ביום רביעי על מפעל "תפרון".

מחר זה בוועדת הכספים, וביום רביעי במליאת הכנסת,

ג'ומס תמיד מעודכן, זה נכון. הוא צודק. אדוני היושב-ראש, אבל היות ששר האוצר הוא השר שאנוס על-פי הפרוטוקול לשבת ולשמוע, אז אני החלטתי לדבר על המפעל הזה, ולא על ההקפאה. כי בנושא ההקפאה אני יודע שאתה מתנגד, ככה התפרסם בתקשורת, ומה אני אריב את הריב של הקואליציה? בסוף אני יודע איך נראית ההקפאה הזאת. אבל אני רוצה לדבר על המפעל באזור התעשייה משגב שמעסיק באופן ישיר 1,000, 1,100 עובדים, ובאופן עקיף אולי זה מגיע ל-1,300, 1,400 עובדים באזור שממוצע האבטלה בו גבוה באופן משמעותי מהממוצע בארץ כולה. רוב רובם של העובדים בו הם תושבים מהכפרים או מהערים הדרוזיות, הערביות, בגליל, וגם עולים חדשים וכו' וכו'. והמפעל נקלע לקשיים, ומחר יתקיים דיון בוועדת הכספים. אני לא מכיר מספיק את הפרטים העסקיים של המפעל. אבל אני דווקא אומר את הדברים שאני רוצה לומר כאן היום מעבר לבדיקה העסקית של המפעל. אני שמעתי היום הודעה

שנאמר: האוצר לא מתערב, כך נאמר ברדיו. אז קודם כול, אני מתחנן, מתחנן, מבקש ממך, תגיד שהאוצר מתערב. יכול להיות שאחרי שתתערבו תגידו שאין לזה סיכוי, תגידו שהמחיר של מציאת מקומות עבודה ל-1,000, 1,200 איש בגליל הוא יותר זול מאשר עזרה מסוימת למפעל. תגידו דברים נוראיים, אני אפילו לא יודע מה שתגידו. אבל אני שואל בכל זאת, איפה הממשלה במקרה כזה? זה לא עכשיו לתת פיצוי. בוועדת הכספים היתה היום תחרות

100 מיליון למיליארד. אמרו מיליארד זה מעט מדי להקפאה בשטחים. מה פתאום מיליארד? אנחנו ישר: מה פתאום מיליארד? בכל מקרה, מדובר בסכומים הרבה יותר קטנים, הרבה הרבה יותר קטנים. ובעיקר, מדובר במאמץ להציל מקום עבודה.

שלכאורה קיימת קרן שהעובדים תרמו אליה יום חופשה. חברו את הדברים האלה ביחד, האמן לי, אדוני השר, יימצאו האנשים שיגידו איך לחבר את זה, ותצילו את מקום העבודה הזה. אתה יודע טוב כמוני כמה קשה ליצור מקומות עבודה בפריפריה. אני קורא מחקרים כאלה או מחקרים אחרים שמסבירים שהשיטה הזאת לא עבדה, והשיטה הזאת לא עבדה, והשיטה הזאת לא עבדה. אני חי כל חיי הבוגרים בפריפריה, ואני יודע כמה קשה ליצור מקום עבודה, וכמה המצוקה גדולה אצל מי שחי באזורים הללו,

שנכרתה פת לחמו ואין לו מקום עבודה. אבל פה מדובר על מעל 1,000 איש, 1,000 משפחות. אז קודם כול תודיע לכנסת: אנחנו נכנסים לתמונה.

משרדי ממשלה אחרים. תודיע לכנסת שאנחנו נעשה הכול שהמפעל לא ייסגר ו-1,000 איש לא ייזרקו לרחוב. באיזה תהליך, איך בדיוק זה יהיה, האם זו תהיה תמיכה כזאת, האם זו תהיה עזרה כזאת, האם זו תהיה הלוואה שייתנו עליה תשובה, אני מודה, כשאני רואה את המספרים בעיתון, על 3 מיליוני שקלים, קשה לי להאמין שזה הסיפור.

עכשיו אומר משהו כאילו נגד הטיעון שלי. זה כנראה יותר מ-3 מיליוני שקלים. אבל זה גם לא מיליארדים. וזו דוגמה נקודתית אחת, שהיא מבחן נקודתי, שאם מהדיון הזה יצא משהו,

תודה רבה. חבר הכנסת אורי אורבך בשם סיעת הבית היהודי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, גם אדוני שר האוצר, בכסף שיבוזבז על ההקפאה המיותרת, על הפיצוי לאנשים שלא יצליחו לבנות את בתיהם בזמן, אפשר להציל כמה וכמה מפעלי "תפרון". נאמר פה בהצעת האי-אמון שראש הממשלה לא מקיים הבטחות בתחום המדיני. זה כמובן לא נכון, שקר וכזב. ראש הממשלה מקיים הבטחות בתחום המדיני, רק הוא מקיים את ההבטחות שאנחנו הבטחנו, בבית היהודי,

אני, במלוא שפמי, הופעתי בתשדירי הבחירות ואמרתי, לציבור הדתי בעיקר, שאם אתם תצביעו לנתניהו אתם תעמדו על הגג ברמת-הגולן. ואני עצמי אמרתי לפני הבחירות, שאם נתניהו יהיה בממשלה ולידו לא תהיה מפלגה כשלנו שהיא חזקה, יותר ממה שבסופו של דבר נהיה, אז ראש הממשלה יתקפל וייסוג וימצמץ ויקפיא. אז להגיד שראש הממשלה לא מקיים הבטחות? ראש הממשלה מקיים הבטחות, רק לא את ההבטחות שלו, אלא את ההבטחות שלנו, של השותפים שלו לממשלה. ומה יצא מהפרת ההבטחות לבוחרי הליכוד? מה יצא מזה שלא בונים עכשיו ביהודה ושומרון, שמחלקים צווים באופן הפגנתי להראות שעושים משהו, שמקדמים את השלום? ההקפאה הזאת לא תחזיר שום פלסטיני לשום משא-ומתן, ההקפאה הזו לא תסיר את הלחץ המדיני מישראל, כמו שהקפאות אחרות לא הסירו את הלחץ המדיני מישראל. ההקפאה הזאת, יש לה ערך מסוים. היא מחזקת את הקשרים בין מפלגת העבודה לליכוד בתוך הקואליציה, יותר נכון לאהוד ברק ומעט תומכיו במפלגת העבודה, כדי שיישארו עוד תקופה כמפלגה בקואליציה, שדניאל בן-סימון לא יפרוש. ואני חושב שפה יש משהו גם ביחסים האישיים. תרשו לי להיות פסיכולוג לרגע, אבל אין אחריות, ולא לתבוע אותי אם ייגרמו נזקים. בנימין נתניהו מאוד רוצה את אהוד ברק בתור שר ביטחון, לא רק משום שהוא סומך על כישוריו המקצועיים, אלא משום שהם היו ביחד בצבא. לא באותן דרגות, אבל אהוד ברק היה מפקד שלו, ועכשיו כנראה לנתניהו, זה מאוד מדבר אליו שאהוד ברק,

היה חייל שלו, עכשיו עובד אצלו. זה נותן לו איזו תחושה של לגיטימציה, שאהוד ברק, הרמטכ"ל, ההוא מסיירת מטכ"ל, הוא עכשיו שר הביטחון שלי, עליו אפשר לסמוך, אותו אני לא רוצה לאבד בכל מחיר. והמחיר הזה שלא לאבד את אהוד ברק בממשלה, והמחיר הזה להשאיר את מפלגת העבודה שלמה, ולו למראית עין, הוא מחיר יקר מאוד. חבר הכנסת אורבך. נראה לי שאתה רומז לי, אף אחד מכם לא מסתכל על השעון? לא, לא, אנחנו מחכים לאמירה הזאת "חבר הכנסת". אנחנו אוהבים לשמוע את התואר, חבר הכנסת זה וזה, ואז אנחנו יודעים שצריך לסיים, וכך אני גם אעשה. המחיר הזה שמדינת ישראל משלמת כדי שאהוד ברק לא יפרוש ולא יתרגז ומפלגת העבודה לא תתפלג הוא מחיר יקר מאוד. זה כסף שיישפך לשווא, כי זה לא יביא את הפלסטינים למשא-ומתן, זה לא יפסיק בסופו של דבר, לשמחתי, את ההתיישבות, רק יגרום כעס וצער ועוגמת נפש מיותרים. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה מסיעת בל"ד. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, כבוד השר, בשנות ה-90, במיוחד בעקבות הסכמי אוסלו, נסגרו מפעלים רבים, מפעלי טקסטיל רבים בעיקר, והועברו לאזורים אחרים בעולם, בהם ירדן ומקומות אחרים. אלפי נשים ערביות נשארו ללא עבודה. אין לי המספרים המדויקים, אבל המספר נע בין 7,000 ל-10,000 נשים עובדות. הן יצאו ממעגל העבודה, כלומר הפכו למובטלות, אבל בסופו של דבר לא מצאו עבודה אחרת ויצאו מהרישום של מובטלים והפכו ללא מועסקות. כלומר, האבטלה וחוסר העבודה הפכו למשהו קשיח, והפסיקו לחפש עבודה. הממשלה אז, וצריך להגיד גם ההסתדרות, צפו מהצד. לא רק שלא סייעו למפעלים או הביאו פתרון כלשהו לבעיה, אלא גם לא דאגו לכך שיהיו מקורות תעסוקה אחרים שנשים יכולות לעבוד בהם. סגירת מפעל "תפרון" תביא לפיטורים של 1,000 עובדות ועובדים, בעיקר עובדות, ובעיקר עובדות ערביות, ו-500 עובדים אחרים שנותנים שירותים למפעל הזה. מפעלים רבים עומדים בפני סכנת סגירה. הממשלה באה ואומרת: אנחנו לא אשמים במה שהם קוראים ניהול כושל. אבל הממשלה אחראית למדיניות הכלכלית בכלל. היא לפחות אחראית לכך שאם נסגר מפעל, אין מקומות תעסוקה אחרים. הממשלה יכולה לכוון את בניית המפעלים, יכולה לכוון באמצעים שונים, יש לה האמצעים שלה, והיא לא עושה זאת. העובדים והעובדות האלה שיצאו, חס וחלילה, ממעגל העבודה, המפעל ייסגר, לא ימצאו עבודה אחרת. יחכו חודש,

יקבלו דמי אבטלה, בסוף זה מסתיים. תעבור שנה, לא ימצאו עבודה, יפסיקו לחפש עבודה,

1,500 אנשים יצאו בכלל ממעגל העבודה. ועוד הממשלה אומרת, ולא רק הממשלה הנוכחית ולא רק שר האוצר הנוכחי, שמטרת-העל, המטרה הכלכלית הראשונה, היא להגביר את שיעור המועסקים במשק. זו המטרה הראשונה. בכל דוח של האוצר שראיתי, מס' 1: להגביר את מספר המועסקים במשק.

אם זו מטרה ראשונה, צריך לתרגם את זה. אני רוצה לסיים בהמלצה לשר האוצר. אני עשיתי חישוב קטן, שעלות דמי האבטלה של העובדים האלה היא 5 מיליוני שקלים. תכפיל במספר החודשים ואחר כך הבטחת הכנסה, תאמין לי, יותר זול לעזור למפעל הזה. כפי שאני הבנתי, ניתן להציל את המפעל הזה. וללכת עכשיו לבדוק את מצב המפעלי, כי מדברים על כך שיש צמיחה כלכלית במרכז, אנשים בפריפריה לא שמעו על זה ונשים לא שמעו על זה.

חבר הכנסת אורי מקלב בשם סיעת יהדות התורה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שני נושאים על סדר-היום בהצעת האי-אמון: הנושא הראשון, ראש הממשלה עומד בהבטחות. על זה אני מבין שיש הרבה שחולקים, יש כאלה שאומרים שלא שהוא לא מבטיח, אלא אולי הוא מבטיח יותר מדי. אבל הנושא השני, הנצחת האפליה נגד השכבות החלשות אני חושב שבבית הזה יש הקונסנזוס הכי גדול שאני בכל אופן נתקלתי בו, בנושאים האלה, של רוב-רוב-רוב חברי הבית, בנושא הפגיעה בשכבות החלשות. לא רק של חברי הכנסת, אני חושב שגם שרים בממשלה מתבטאים על הפגיעה המתמשכת בשכבות החלשות. וזה נכון גם בנושאים הרבים, היינו עכשיו בנושא התקציב,

אם בנושא המע"מ על פירות וירקות, אם על ביטוח אופנועים,

וההסכמה שהיו מסביב מהרבה חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה היו בגלל הפגיעה בשכבות החלשות. הפגיעה בשכבות החלשות היא במהותה הרבה יותר חזקה, לא רק משום ש-200 שקל למשפחה שהיא משפחה חלשה יותר הם הרבה יותר משמעותיים מאשר למשפחה שההכנסה שלה גבוהה, אלא באופן אמיתי, באופן נומינלי, במספרים אבסולוטיים, הם נפגעים הרבה יותר משכבות אחרות. אם ניקח למשל מה שדיברנו עליו לאחרונה,

הוכחנו שהמשפחות החלשות נפגעו יותר, כי הן שילמו מס בצורת לא מכיוון שהן צרכו יותר, אלא מכיוון שהן חיות במקומות שיש בהם תשתיות לקויות, ולכן הצריכה המשותפת שלהן יותר גדולה. אנחנו מדברים עכשיו על הרפורמה במים, מי יהיו הקורבנות הכי גדולים? שוב השכבות החלשות, שהן אלה שצורכות הכי הרבה מים, מכיוון שהן משתמשות במים הכי הרבה, הפעילות במשפחות ברוכות ילדים היא הרבה הרבה יותר בבית מאשר במשפחה עובדת, שהיא מרוויחה יותר, ואת רוב הפעילויות היא עושה מחוץ לבית. אם את כל ההיטלים שהטלנו פעם על קבלנים אנחנו רוצים היום להטיל על כל צריכה של קוב מים, משפחה חלשה תשלם הרבה יותר ממשפחה חזקה, ואין מקום להאריך, בגלל הזמן הקצר. והפגיעה הנוספת עכשיו, דווקא ובעיקר בשכבות החלשות, היא בהקפאת הבנייה. מי צריך להתמודד עם הקפאת הבנייה עכשיו? שוב יתמודדו אלה שלקחו משכנתה ולא יוכלו לשלם. הקפיאו את הבנייה, אבל לא מקפיאים את הבנקים. יחד עם זה שהקפיאו את הבנייה, למה לא מקפיאים את התשלומים של האנשים? למה אנשים צריכים להמשיך לשלם? איפה החשיבה על אותה משפחה, על אותו אזרח פשוט? אתה הממשלה, תגישו הצעה ותעשו את זה. יואל,

הוא עומד לסיים בעוד כמה שניות. גם הגשנו הצעת חוק, חבר הכנסת חסון. למה הצעת חוק?

ואתה מתכבד לחתום על פיצוי. אני חושב שאי-אפשר, אין זכות קיום, אין זכות קיום לממשלה שרוצה להודיע, ואני מבין שהיא רוצה להודיע, על הפסקת בנייה, על הקפאת בנייה, והיא רוצה דווקא כשיש יסודות להראות לאמריקנים,

צריך לחשוב מה קורה בשלב שאדם הוציא היתר בנייה, עבר את כל התהליך הארוך הזה עד שהוא מוציא יסודות, והיום הוא צריך להתמודד עם קשיים שהוא לא יכול להתמודד אתם. זה ימוטט מאות, מאות משפחות. צריך לחשוב על זה. יש זכות קיום לממשלה אם היא גם תחשוב על השכבות החלשות.

תודה רבה לחבר הכנסת מקלב. הדובר הבא, בשם סיעת הליכוד, חבר הכנסת אופיר אקוניס.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כל ישראלי שנפש ציונית פועמת בו רואה ביהודה ושומרון את ערש המולדת של העם היהודי. בגבעות השומרון ובהרי יהודה נולד העם היהודי. זו עובדה שאיש בעולם כבר לא יוכל לשנות. היינו פה לפני הפלסטינים, וירושלים היתה בירת ישראל לפני שבשטוקהולם חשבו להכריז עליה בירה של עם אחר.

מה ישראל לא עשתה ב-40 השנה האחרונות כדי לרצות את הפלסטינים וללכת לקראתם? לא רק שהושטנו יד, כל הממשלות רצו שלום, המחלוקת היתה על הדרך, אבל לא על המטרה הסופית, של שלום, והפלסטינים השאירו את ידנו המושטת באוויר. הסיבה שהם עושים זאת,

היא לא כי יש ויכוח על ההתיישבות ביהודה ושומרון, הפלסטינים עושים זאת משום שהם מתווכחים עם עצם הקיום שלנו כמדינת הלאום של העם היהודי.

לכן אני אומר, חבר הכנסת מולה, למה אתם מקפיאים? לא ההתנחלויות הן מכשול לשלום. נוכחנו בזה עשרות פעמים, ואני מעריך בזהירות שהפלסטינים לא יחמיצו הזדמנות להראות לעולם שהם סרבני השלום. גם הפעם הם לא יחמיצו. ואנחנו ודאי, כולנו, עוד נעסוק כאן בהרחבה בכינוס של מועצת אש"ף בשבוע הבא. ואני אומר מכאן, מכנסת ישראל, גם לידידנו האמריקנים: הפלסטינים הם מכשול לשלום. אדוני היושב-ראש, הוויכוח הוא בעיצומו. אני מציע שאיש לא יטיף לליכוד, לי, או לחברי, או לעומד בראש הממשלה, מהי אהבת ארץ-ישראל או מהו המעשה הציוני. 300,000 הישראלים החיים היום ברחבי יהודה ושומרון הגיעו לשם, רובם הגדול, המוחץ, הייתי אומר, תחת ממשלות הליכוד מאז 1977 ועד היום. בנינו ערים מפוארות ויישובים שהם מסמליה המהדהדים של ההתיישבות,

מעלה-אדומים, יישובי גוש-עציון, גבעת-זאב, פסגת-זאב, בית-אריה, אורנית, אלפי-מנשה, אלון-מורה, קרני-שומרון, עלי, פסגות, ואנחנו גם נשמור עליהם. נאפשר לישראלים החיים ביהודה ושומרון חיים נורמליים,

בדיוק כפי שמגיעים לתושבי תל-אביב וגוש-דן, ירושלים וחיפה, הקריות, באר-שבע, אשקלון ואשדוד. צוות מיוחד מגבש שורה של צעדים שיקלו את תשעה החודשים וחצי הקרובים, שבסופם, תגיד את האמת: הקפאתם את הבנייה בגושי ההתיישבות. ממשלת הליכוד עצרה

נבחר על-ידי הציבור והביא את הסכמי אוסלו.

חבר הכנסת בן-ארי, לא מספיק, ב-1999 חזרתם על המשגה. הפלתם את ממשלתו הלאומית של בנימין

האופוזיציה. אגב, אם אינני טועה, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת בן-ארי הוא חלק מהאופוזיציה.

שמעתי קודם את חבר הכנסת פלסנר מספר בלהט שה"חמאס" וה"חיזבאללה" מתחזקים. אז אני שואל אותך, חבר הכנסת פלסנר, זה באשמת הממשלה? הרי הממשלה שלכם אפשרה ל"חמאס" להשתתף ב-2006 בבחירות ברשות הפלסטינית, והתוצאות ידועות. אתם חתמתם על הסכם מוזר, 1701, שהגברת לבני מתפארת בו כהישג הכי חשוב בחייה הפוליטיים. 1701 זה ההסכם שמאפשר, לדאבון הלב, חבר הכנסת חסון, התחמשות מסיבית של "חיזבאללה" בצפון. חברי, אתם נכשלתם, לא הצלחתם לנהל את ענייני המדינה, נשלחתם לאופוזיציה, תשבו באופוזיציה עוד ארבע שנים או שמונה שנים כדי ללמוד איך להיות אופוזיציה לאומית

כפי שהתחייבתם להיות.

האם שר האוצר מבקש? רשום אצלי שהוא ביקש. אדוני ראש הממשלה, רבותי השרים, חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעות על הצעות האי-אמון. ובכן, נא לשבת, השר הרשקוביץ, שאחר כך לא תאמר לי, כן הצבעתי, לא הצבעתי. נא לשבת. רבותי, האם צלצלנו?

הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 25 בעד, 48 נגד ואין נמנעים. אני קובע שהצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה לא קיבלה רוב דרוש. לא קיבלה רוב בכלל. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת סיעות בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש להביע אי-אמון בממשלה בנושא: הנצחת האפליה נגד השכבות החלשות באוכלוסייה. רבותי חברי הכנסת, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. הצעת סיעת בל"ד רע"ם-תע"ל חד"ש להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 24 בעד, 48 נגד

אני קובע שהצעת האי-אמון של בל"ד לא נתקבלה. אדוני ראש הממשלה, חברי הממשלה, גבירותי ורבותי חברי הכנסת, לפני זמן לא רב הלך לעולמו חבר הכנסת לשעבר נפתלי פדר, זיכרונו לברכה. אנחנו נכבד את זכרו בדקת דומייה.

(חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרו של המנוח.) הרעיה מרילה, הבת ורד, הבן שי והכלה אורנה, הנכדים נועה, אמיר, עופר,

מכובדי חברי הכנסת, נפתלי פדר, עליו השלום, שהיה המזכיר המדיני של מפ"ם וחבר סיעת המערך, היה אדם עתיר זכויות. הוא נולד בפולין והגיע לארץ לאחר מלחמת העולם השנייה כשהוא נושא עמו את זיכרון מוראות השואה וחורבן יהדות אירופה, שהיה עד להן. נפתלי השתתף בקרבות נגד הגרמנים

ואת זיכרונותיו העלה על הכתב

"מול האויב הנאצי". לאחר המלחמה עסק בטיפול בילדי הפליטים היהודים באירופה מטעם ארגון הסעד של האו"ם, אונר"א. נפתלי פדר השתייך מנעוריו לתנועת "השומר הצעיר", שתכניה וערכיה היו קרובים ללבו.

היה חבר ההנהגה הארצית שלה, ולימים התמנה, כאמור, לתפקיד המזכיר המדיני של מפ"ם. הוא היה חבר בכנסת התשיעית

שבה כיהן גם כסגן יושב-ראש הבית. במרכז פעילותו הפרלמנטרית עמדה הדאגה לשכבות האוכלוסייה שחיו במצוקה חומרית. התייקרות מחירי הדירות, מעל ומעבר לשיעור האינפלציה, הרחיקה רבים ממימוש התקווה להשיג דירה בעיה אקוטית שעד היום לא בטוח שהשכלנו להתמודד אתה כראוי. נפתלי פעל ככל יכולתו כדי לאפשר לחסרי הדיור להגיע לקורת גג משלהם. בתנועתו הקדיש מאמץ רב לטיפוח השותפות בין הגרעין העירוני במפ"ם לבין הקיבוץ הארצי. בקיבוץ ראה את חוט השדרה של תנועת העבודה, ואילו בעיר ובפרבריה, טען, נמצאות רוב שכבות הפועלים, שהן "הכוח המאזן". לאחר פרישתו מהכנסת היה, בין השאר, חבר מועצת "יד ושם", וזכה באות "יקיר העיר תל-אביב". נפתלי פדר היה אדם בעל מטען מוסרי, שהליכותיו הצטיינו בענווה ובפשטות. "רכוש לא צברתי", כך כתב בספרו, "אך נותרו לי האנשים שפגשתי". יהי זכרו ברוך. אני מזמין את חבר הכנסת אילן גילאון לשאת דברים

חברנו המנוח, חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני ראש הממשלה, השרים, חברי וחברותי חברי הכנסת, לפני קרוב לארבעה שבועות נפרדנו מחברנו נפתלי פדר.

רק בשביל הקוריקולום, כדי להשלים אולי משהו שאדוני החמיץ, אקריא כמה דברים מן הכתב, ואחרי זה אומר דברים לזכרו של נפתלי. נפתלי פדר נולד ב-4 בינואר 1920, ונפרד מאתנו ב-11 בנובמבר 2009. נפתלי פדר נולד ב-1920 באולקוש שבפולין, עלה בשנת 1949, לאחר ששירת בצבא האדום בתקופת מלחמת העולם השנייה, ופעל כחבר ההנהגה הראשית של תנועת "השומר הצעיר" בשנים 1946 1949. לאחר המלחמה עמד פדר בראש מחנה אונר"א של ילדים פליטים, ומשנת 1947 שימש כעורך העיתון "אויף דער וואק" במחנות העקורים בגרמניה. מייד עם עלייתו ארצה החל פדר בפעילות ציבורית, נבחר למזכיר מועצת תנועות הנוער, ובשנים 1950 1953 שימש כמזכיר מועצת נשר. לאחר מכן מונה לגזבר עיריית באר-שבע, ובין השנים 1963 ו-1965 היה שליח הסוכנות היהודית בברזיל. בשנים 1968 1976 כיהן כמזכיר המדיני של מפ"ם, ובשנת 1977 נבחר מטעמה במסגרת המערך לכנסת, ושימש כחבר כנסת בכנסות התשיעית והעשירית. היה חבר ועדת הכספים וכן חבר ועדת הכנסת, וכמו כן גם סגן יושב-ראש הכנסת, ומעבר לכל דבר אחר הוא היה שליח ציבור במובן שאנחנו מבינים שליח ציבור, זה שעובר לפני התיבה.

מושג כזה, שהאדם צריך לעשות בשתי הקדנציות שאצלנו הוקצבו במפ"ם, גם אם היית מצטיין ויוצא מן הכלל, לא יכולת לעשות יותר משתי קדנציות, אגב, זה רעיון בכלל לא רע לאמץ אותו בכמה מקומות, ולאחר מכן אתה צריך לשרת את הציבור במערכות אחרות. הגעגוע לנפתלי, שהיה גם מדריך וגם מורה דרך, מסוג האנשים שאמרתי: שליח ציבור לפני התיבה. הוא כאילו לקוח ממה שאצלנו במפ"ם קראו, מתוך ספרי הפועלים. היו פעם ספרי "מקראות ישראל", והיפה במקראות ישראל,

היה שהדבר הטוב הבא הולך לקרות, ואנחנו כל פעם לוחמים לתיקון החברה שלנו. כך היה נפתלי, איש אמיץ, ישר, הגון, צנוע, כמו שאמר ז'אן ז'ורס, אנחנו השמאלנים, אדוני, אנחנו שמחים לקום כל בוקר כדי לתקן את העולם,

ולימים הלכה אצלנו איזו אמירה, אני שמעתי אותה דווקא מנפתלי עצמו, כשהוא אמר לי פעם מהו הסוציאליזם, הוא אמר: הסוציאליזם הוא הדרך הכי קשה לקפיטליזם,

מסתבר שזה בדיוק הפוך. כנראה שהקפיטליזם היום, שכל כך שורר על פני העולם,

הדרך הכי קשה לסופו של העניין, וזה הסוציאליזם, משום שנפתלי האמין כפי שאנחנו מאמינים היום בחברה ביטוחית, אדוני. אני לא יודע אם נפתלי חשב שהאדם הוא טוב מנעוריו או רע מנעוריו, אבל נפתלי ידע שהאדם הוא ביטוחי מנעוריו, והוא מעדיף לשלם פרמיה גבוהה לביטוח שהוא רוצה לקיים כדי לקבל את השירות בצדק ולא בחסד, ולכן היתה באותה תקופה שאנחנו מדברים עליה, בשנות ה-70 המאוחרות, עוד כשנתנו, אדוני ראש הממשלה, ארוחה חמה בבית-ספר, ואמא שלי עוד אמרה לי שאדון לוי אשכול בעצמו נותן לי את הארוחה החמה הזאת, היתה איזו תפיסה שלא התפתחה לכלל תפיסה מעמדית,

להתפתח מחדש.

יודע שהמחנה שלנו שרוי באווירה של "איבדנו כל אשר יקר היה ולא ישוב עוד לעולם" זה שיר ששרנו ב"השומר הצעיר" לא איבדנו כול, ולא בטוח שכל מה שיקר היה, והתפיסה,

אתה מכיר את המחרוזת כולה,

עוד נגיע לילדים שכאלה צריכים כבר להיות בין כותלי בית-הכלא ובבית-הקברות. כן, אנחנו שרנו את השירים האלה בהרבה מאוד תום לב, וגם הסתכלנו על החברה שלנו, אדוני ראש הממשלה, כרשת ביטחון ענקית. זו היתה התפיסה של נפתלי וחבריו, רשת ביטחון ענקית שבסוף הנפילה היא באה ואוחזת בך. היה מין ביטחון כזה. אולי זה היה ביטחון של תום לב, אבל זה תמיד נתן אצלנו תחושה של בית, שאתה מוכן בשבילו לעשות הכול ולהקריב הכול, ונדמה לי שאם אנחנו צריכים לעשות משהו למורשת נפתלי,

אומרים שחיילים ותיקים לא מתים, הם רק נעלמים, אבל באיזה מקום הם נמצאים בממד אחר והם צופים במה שמתרחש כאן, אז זה הניחומים שאני יכול גם להגיד למשפחת פדר ולמשפחה הרחבה של נפתלי. עוד יבואו ימים כקדם ושוב "פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב פונה מזרחה" לא לברית-המועצות, זה מפלגה אחרת לגמרי,

אבל אנחנו עוד נעשה את הדברים הללו, כפי שנפתלי חלם עליהם, ואני בטוח שהיו לו הרבה מאוד רגעי אושר, והוא בנה, הוא עסק בבניין הארץ, בציונות הזאת, שאין לנו פוסט ואין לנו טרום, אלא היא נמשכת ונמשכת, לצד העמים השכנים לנו. ונפתלי דגל בשלום ובביטחון, והוא היה שמאלן מהסוג שמאמין שהכול חברתי, והתפיסה המדינית היא הזרוע של התפיסה החברתית. כך גם אנחנו דוגלים בזה היום. לכן אני הייתי מעדיף לדבר לא על שלום כלכלי אלא על כלכלה של שלום. תנסה את זה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון.

משתתפים בצערה של המשפחה. יהי זכרו של חבר הכנסת פדר ברוך. עד כאן. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. רבותי חברי הכנסת, אני מזמין את יושב-ראש ועדת המדע על מנת להציג את הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 2009, לקריאה שנייה ושלישית, ואחריו יעלו המסתייגים, שלוש קבוצות שכל אחת מהן תדבר בהתאם לקבוע בתקנון ולמוסכם. אדוני, בבקשה. כמובן, אני לא מגביל אותך בזמן. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת החוק המובאת בפניכם היום הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית כבר ב-28 ביולי 2009, סוף מושב הקיץ. ההצעה הונחה על שולחנה של הכנסת השבע-עשרה ואושרה בקריאה ראשונה, אולם הכנסת הקודמת לא הספיקה לדון בה טרם הבחירות, ולכן היא לא הובאה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, כי זה היה ממש ערב בחירות. בכנסת הנוכחית בחרה ועדת הכנסת להעביר את ההצעה לדיון משותף בוועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה בראשות ועדת המדע והטכנולוגיה. הוועדה הניחה את הצעת החוק על שולחן הכנסת בסוף מושב הקיץ הקודם, ביולי 2009. ב-23 בנובמבר 2009 קיימה הוועדה דיון מחדש בהצעת החוק לפי סעיף 124 לתקנון הכנסת והנוסח שונה, כך שנכנסה אליו הצעת פשרה שתפורט בהמשך, וההצעה הונחה בשנית על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. הוועדה ישבה על המדוכה שעות רבות, הוזמנו אליה עשרות אנשים, מטובי המומחים הקיימים בארץ, ולכולם ניתנה שעתם בחדר הוועדה. אוכל לומר כי אין מומחה בארץ אשר לא הוזמן לוועדה, או הגיע אליה מיוזמתו, שדעתו לא נדונה בוועדה. הצעת החוק יוצרת מהפכה בכל הקשור למסמכי זיהוי ודרכונים, ומציבה אותנו בשורה אחת עם המדינות המתקדמות בעולם בנושא זה ועם התקנים הנדרשים מאתנו מבחינה בין-לאומית בכל הקשור לדרכונים ולמסמכי מסע. ההצעה תיתן מענה חד-משמעי לתופעת זיוף תעודות הזהות והדרכונים בישראל וזיוף זהויות, תופעה שכבר הרמנו ידיים לגביה. אומר בסוגריים, אדוני היושב-ראש, שעל-פי נתוני המשטרה שהיו בידי בעת כהונתי כשר הפנים, יש בישראל כ-350,000 אנשים שחיים בארץ בתעודות זהות מזויפות, וההשלכה של זה על הפשיעה בארץ היא איומה. ודאי שההשלכה על ביטחון ישראל היא איומה, כיוון שביניהם ודאי שיש,

גם מחבלים בפוטנציה, אם לא גם הלכה למעשה. כמו כן, "תעודת הזהות החכמה", באמצעות כרטיס חכם, שהחוק הזה יוצר, מניחה את התשתית להתקדמות מטאורית בשירותים שהמדינה נותנת לאזרח. כרטיס כזה יוכל לשמש בעתיד לקבלת שירותים מקוונים מכלל רשויות השלטון, ולהפוך את הביורוקרטיה של הטיפול באזרח לנחלת העבר. התעודה תאפשר גם חתימה אלקטרונית למי שיחפוץ בכך, ותהיה כמעט בלתי אפשרית לזיוף. על כך אין מחלוקת בקרב מי מהמומחים.

לחששות הכבדים בתחום הגנת הפרטיות ומפנה את כל חברי הכנסת למטרות החוק. המטרה המרכזית של החוק היא מניעת זיופי זהות. מטרה נוספת היא הקמת המאגר לצורך הנפקת המסמכים וסיוע לכוחות הביטחון. מטרה נוספת היא בפירוש קביעת הסדרים להגנה על הפרטיות, כולל כל נושא האבטחה ודרכי הגישה למאגר. הנוסח המובא היום להצבעה הוא נוסח שנדון מחדש בוועדה, אחרי שההצעה כבר הונחה על שולחן הכנסת. הדיון מחדש הכניס לחוק פשרה שגובשה בתיאום עם הממשלה ויתר סיעות הקואליציה. הפשרה הזו נותנת מענה נוסף לחששות שנוצרו בעקבות הקמת המאגר. על-פי הפשרה, תהיה תקופת מבחן שבה הוראות החוק יוחלו, בכל הקשור להנפקת תעודות זהות חכמות, באופן וולונטרי. מי שירצה תעודת זהות חכמה או דרכון יוכנס למאגר. מי שיהיה חייב מסמך נסיעה עם מאפיינים ביומטריים על מנת להיכנס למדינה אחרת, ולא ירצה להיכנס למאגר, יונפק לו מסמך נסיעה לעניין זה מבלי להיכלל במאגר. יש לזכור כי תעודות זהות חכמות מאפשרות שימושים ושירותים יעילים ומתקדמים שלא ניתן יהיה לספק לבעלי תעודות זהות רגילות. לכן תמיד יהיה יתרון, מבחינת יעילות במתן השירותים, למי שישתמש בתעודת זהות חכמה. מובן שבמידת האפשר לא תהיה פגיעה במי שלא בחר בתעודה הביומטרית. החוק המונח לפניכם, אדוני, איננו החוק שהונח על שולחן הוועדה, הוועדה בחנה לעומק את נושא אבטחת המאגר והשימושים בו, והוכנסו שינויים רבים, שיקשו מאוד את השימוש במאגר ויאפשרו פיקוח מקיף עליו. כמו כן קבענו חד-משמעית כי לאיש אין גישה למאגר,

עובדי הרשות שתוקם במיוחד לנושא זה במשרד הפנים. נוסף על כך ביטלנו את העבירה הפלילית על אי-מתן אמצעי זיהוי ביומטריים לצורך הנפקת תעודת זהות. העונש בהצעה המקורית על העבירה,

היה שנת מאסר, והוועדה החליטה כי מיותר להחמיר בנושא זה, והסנקציה הקיימת כיום על אי-נשיאת תעודת זהות תמלא תפקיד זה. כמו כן, נקבע קטגורית כי הנתונים והאמצעים העוברים בתחנות השונות בדרך ליצירה או לחידוש מסמך זיהוי או דרכון, או בשימוש במאגר, יימחקו אוטומטית לאחר תום השימוש בהם, ולא ייאגרו בשום אופן. אגירה בניגוד לסעיף זה תהיה עבירה פלילית. הוספנו פיקוח הדוק יותר של ועדות הכנסת, הן באמצעות אישור תקנות והנחיות והן באמצעות קבלת דיווחים מכל הרשויות הנוגעות בדבר, על השימושים במאגר ועל אבטחתו, דברים שכלל לא היו קיימים בהצעה המקורית, וכמובן, אפשרנו לשר הפנים להפריד את המאגר עד כדי הרחקתו והוצאתו ממשרד הפנים, אם הגיע למסקנה שדבר זה נדרש כדי לשמור על אבטחתו. חוק זה, אדוני, יוחל בהדרגה, ולא מייד עם פרסומו. החוק יתחיל בתקופת מבחן של שנתיים. תקופת המבחן תיקבע בצו על-ידי שר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר ועם שר המשפטים. הצו יצטרך להיות מאושר על-ידי ועדה משותפת של ועדת החוקה, ועדת הפנים וועדת המדע של הכנסת. השרים יקבעו מדדים להצלחה של תקופת המבחן. המדדים, כל אחת מהוועדות בנפרד תצטרך לאשר את,

לא, זאת ועדה משותפת. ועדה משותפת, אדוני. השרים יקבעו מדדים להצלחה של תקופת המבחן, והמדדים ייבחנו גם בוועדות הכנסת וגם בוועדת שרים מיוחדת לעניין זה.

ייקבע בצו כיצד תתקבל הסכמה בכתב של תושב לקבל תעודה ביומטרית, וכן תיבחן בתקופה זו נחיצותו של המאגר. התחלת תקופת המבחן תתאפשר בכל מקרה רק לאחר שיאושרו תקנות בנושאים כמו נטילת אמצעי זהות מקטינים, מקשישים ומאנשים עם מוגבלות, כללים לגבי נטילה מאנשים דתיים וממי שלא ניתן ליטול מהם מסיבות בריאותיות וכיוצא בזה.

השר יצטרך להתקין קודם, או לאשר בכנסת, תקנות הנוגעות לשימוש במאגר, הפעלתו ואבטחת המידע שלו, כך שהחוק לא ייכנס לתוקף מלא עד שיוכנסו כל התקנות ויאושרו בכנסת ועד שיהיה אישור כי תקופת המבחן הסתיימה בהצלחה, והשר משוכנע כי ננקטו כל האמצעים להגנת הפרטיות של התושבים. הדיווח על תקופת המבחן יובא 90 ימים לפני סיומה, על-ידי ראש הממשלה ושר הפנים לכנסת, לוועדה המשותפת ולוועדת הכנסת ליישומים ביומטריים, שבה יש דגש על ענייני אבטחת המידע במאגר. לאחר הדיווח יוכל השר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובהסכמת שר האוצר, להביא לכנסת צו שיאושר בוועדת הכנסת, שהזכרתי, וכן במליאת הכנסת עצמה. רק אחרי כל האישורים והדיונים האלה אפשר יהיה להחיל את החוק על יתר תושבי מדינת ישראל, או לחלופין, להיערך לתקופת ניסיון בשנתיים נוספות. אם יוחלט על הארכה בשנתיים נוספות, ובסופן לא יהיה צו המחיל את החוק על יתר אזרחי המדינה, יימחק המאגר הביומטרי. במצב כזה יהיה צורך לתקן את החוק כדי להמשיך להחילו. אמצעי זיהוי ביומטריים בחוק זה הם טביעות שתי האצבעות המורות, שתי האצבעות האלה, ותמונת תווי הפנים, שיצולמו באופן ביומטרי, היינו באופן שיהיה אפשר להפיק מהם נתון ממוחשב שיהיה ייחודי לאותו אדם. עובדי משרד הפנים יתחילו בנטילת אמצעי זיהוי כדי להכניסם לתעודות זהות ולדרכונים. הנטילה לא תתבצע בכל אוכלוסיית המדינה מייד, אלא באופן הדרגתי, לפי תקופת המבחן שדיברתי עליה קודם. לאחר שהנתונים יילקחו על-ידי משרד הפנים הם יוצפנו מייד, באופן שלא יהיה אפשר לפענח אותם אלא על-ידי הרשות ומרכז ההנפקה שבו יונפקו המסמכים. לאחר שהאמצעים יינטלו מאדם, וייווצר מהם נתון זיהוי ביומטרי שיוצפן, המידע יועבר למרכז ההנפקה, שיחל בהכנת התעודות, וכן למאגר הביומטרי. מרכז ההנפקה ייצר את מסמכי הזיהוי תוך וידוא מול המאגר שאין כפילות ואפשר להפיק את התעודה או את הדרכון. בשלב הראשוני של ההנפקה אין אפשרות להעביר נתון כלשהו מן המאגר, אלא רק בעניין ספציפי שרשויות אכיפת החוק או בתי-משפט נדרשים לו לגבי עצם הפקת התעודה, וכאן מנסים למנוע זיוף בשלב הראשוני. נוסף על עובדי משרד הפנים, אני רוצה לומר שהמאגר המוקם הוא מאגר טביעות אצבע,

אני מדגיש את זה, אין ויכוח בין כל המומחים, וגם כל המתנגדים, על הצורך בהפקת תעודות ביומטריות, הוויכוח שקיים הוא רק על המאגר, אם צריך מאגר או לא צריך, ועד כמה המאגר בטוח. לכן אני מתמקד דווקא במאגר. המאגר המוקם הוא מאגר טביעות האצבע ותווי הפנים שניטלו על-ידי עובדי משרד הפנים. החוק קובע במפורש כי מאגר הנתונים הביומטריים יישמר באופן מוצפן ומופרד מכל מידע אחר. כמו כן הדגשנו בחוק כי במאגר לא ייכללו שום פרטי רישום או פרט מזהה אחר של תושב, כך שגם אם חס וחלילה ייפרץ המאגר, לא יהיה אפשר לקשר בין המידע שנמצא בו לשמו או לזהותו של התושב שלו הוא שייך. המאגר יהיה חסוי. הגישה אליו תהיה רק של עובדי הרשות המיוחדת שתוקם במשרד הפנים, והם לא יועסקו בשום תפקיד אחר. אנשים אלה יעברו בדיקת התאמה ביטחונית ויהיו מסווגים ביטחונית. המשמעות של זה,

היא שעובדי המאגר הזה יצטרכו לעבור בדיקת פוליגרף כל שנה, כדי לוודא שאיש מהם לא מדליף ולא משתמש בזה לרעה, וחלות עליהם חובות עונשיות כבדות ביותר אם יחרגו מהשימוש המותר במאגר. לגביהם, אפרט בהמשך. כמה אנשים יהיו, להערכתי, כמה עשרות. מחולקים לשניים, חלק אחד שיש לו הנתונים הביומטריים,

במידת הצורך יהיה אפשר לקשר בין המידע שבמאגר לבין מספר זהות של תושב, בדרך שתיקבע בתקנות, וזה יהיה שימוש מיוחד של רשויות הביטחון, או לצורך וידוא זהות, כפי שאפרט בהמשך. החוק מאפשר לשר הפנים לקבוע בתקנות, אם ימצא לנכון ויחליט שהדבר עדיף מבחינת אבטחת מידע, לקבוע כי המאגר יחולק לשני חלקים, שיכולים להיות גם בשני משרדים ממשלתיים נפרדים, אם הוא יחליט שזה נחוץ לעניין או נכון.

את כל ההוראות לגבי ההרשאות לעובדי הרשות ולעובדים חיוניים אחרים, יקבע ראש הרשות בהנחיות, ואלה יאושרו הן על-ידי שר הפנים, הן על-ידי ראש הממשלה. קבענו במפורש כי יש לצמצם ככל האפשר את מספר מורשי הגישה ואת היקף החומר הנגיש. העברה מהמאגר יכולה להיות לגבי תוצאות זיהוי, או אימות זיהוי, או גילוי של זהות. מה זה תוצאות זיהוי, אדוני? כאשר יש טביעת אצבע, או פנים להשוואה עם אדם, ואלה יינתנו לגורמי אכיפת החוק, ובהם המשטרה, רשויות התביעה, הפרקליטות ובית-משפט, ורק אם המידע חיוני לצורך ביצוע תפקיד. מה זה אימות זיהוי? שוטרים יוכלו לבקש תוצאת זיהוי לגבי אנשים שלא נושאים תעודות זיהוי ונדרש לברר או לאמת את זהותם, או אם שוטר מוצא אי-התאמה בין אמצעי זיהוי ביומטרי שנטל מאדם לבין הנתון שהופיע לאותו אדם במסמך.

שאני מציג מסמך שאני רובי ריבלין,

שבתעודה שלי טביעת האצבע לא מתאימה למסמך. זאת אומרת שאני מזייף את התעודה שלך. במקרה כזה השוטר יהיה רשאי לבקש אימות של טביעת האצבע שלי, לוודא אם אומנם אני רובי ריבלין. אני נותן לך ייפוי כוח בלתי חוזר בכל פעם להשתמש בשמי. תודה רבה, אדוני. לגבי גילוי זהות, המשטרה תוכל להיעזר במאגר הביומטרי לצורך חקירת פשעים, וכן לצורך מניעת עבירות ולצורך זיהוי גופות, מה שיקל מאוד זיהוי של חללים, ולשם העברת מידע כאמור לרשויות אכיפה מחוץ לישראל. אני מבקש להדגיש כי ההצעה הוגשה במקור עם בקשה לקבל מידע מהמאגר גם לגבי עבירות מסוג עוון. אנחנו לא התרנו, והסכמנו רק לגבי פשיעה ורק לגבי עבירות עוון חמורות, שיוגדרו בתוספת. מובן שלשימושים כאלה המשטרה תצטרך לקבל צו של בית-משפט, לפי בקשת קצין מוסמך. סמכויות דומות החוק נותן גם למשטרה הצבאית.

ראש אח"ק,

במשטרה ומפקד מצ"ח,

ימסרו דוח מפורט ליועץ המשפטי לממשלה מדי שישה חודשים. נוסף על כך, השר לביטחון פנים ושר הביטחון ימסרו מדי שנה דוח לוועדה המשותפת לוועדת החוקה, לוועדת המדע ולוועדת הפנים על כל הבקשות כאמור, על סוגי העבירות, ואם הוגשו כתבי אישום בגינן, וכן על מספר הצווים שניתנו על-ידי בתי-משפט, כך שנקבל תמונה אמיתית על השימוש במאגר. לכל נושא האבטחה יש היערכות מיוחדת בהצעת החוק, שהוועדה הרחיבה אותה מאוד. קבענו כללים שלפיהם כל הנתונים יישמרו במאגר באופן שלא יאפשר דליפה, פריצה,

חשיפה,

שימוש או העתקה בלי רשות כדין.

קבענו גם שכל פעולה שמתבצעת במאגר תתועד באופן שנוכל לדעת מי ביצע אותה, באיזה מועד מדויק, וכן לאפשר פיקוח ובקרה עליה. מובן שחלה חובת סודיות חמורה על כל מי שיש לו גישה ובמקרה הגיע אליו מידע מהמאגר, ואיסור חמור לאגור מידע כאמור.

יש כמה בעלי תפקידים מיוחדים שימונו במיוחד לנושא: במשרד ראש הממשלה ימונה ממונה על יישומים ביומטריים שימליץ על מדיניות כוללת בנושא המאגר, הגישה אליו ואבטחתו, פיתוח יישומים ביומטריים ובקרה עליהם, וכן יפקח על יישום הוראות החוק ופעולות ראש הרשות. בנוסף, ימונה, בהסכמת שר המשפטים, ממונה על הפרטיות, שיפקח על שמירת פרטיותם של תושבים שפרטיהם נתונים במאגר. תוקם ועדת שרים מיוחדת ליישומים ביומטריים שראש הממשלה עומד בראשה, ויהיו חברים בה שר הפנים, שר המשפטים והשר לביטחון הפנים.

גם בכנסת תוקם ועדה ליישומים ביומטריים, שבראשה יעמוד יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון וחבר של הוועדה המשותפת. ראש הרשות ידווח גם לגורמים שלעיל על השימושים במאגר וכן על אירועים חריגים באבטחתו, בכתב,

הוספנו דיווח גם של רשויות הביטחון המיוחדות,

לראש הממשלה ולוועדת הכנסת ליישומים ביומטריים, וכן דיווח של הממונה על הפרטיות. קבענו, אדוני, הוראות עונשין מרחיקות לכת, הרבה מעבר למה שהיה בהצעת החוק המקורית, שירתיעו את העוסקים בדבר, ובראש ובראשונה את העובדים האמונים על שמירת המאגר. החוק קובע ומוסר מסר חד-משמעי כי מדובר בנושא שאין עליו פשרות. מדובר, אדוני, במאסר של שבע שנים על מי שמשיג מידע, גם באופן עקיף, מהמאגר ומשתמש בו שלא כדין, חמש שנים מאסר למי שלא נקט אמצעים סבירים לשמירה על המאגר, שלוש שנים למי שיערוך השוואה של נתונים במאגר מבלי שהיה מוסמך לך, כן קבענו הוראות עונשין של שנת מאסר גם למי מהעובדים שעשה כן ברשלנות,

כמו כן, נקבעה הוראה עונשית המטילה אחריות אישית מיוחדת על ראש הרשות, גם על פעולות שעשו עובדיו, מה שיחייב אותו לפקח ולעשות כל מה שניתן למנוע עבירות,

מתוך הרשות.

אדוני, כי הכללנו בחוק סימן מיוחד הנוגע לשמירה על כבוד האדם ופרטיותו. כל הפעולות שיבוצעו לפי חוק זה יש חובה לעשותן בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה על כבוד האדם ועל פרטיותו. היתה הסתייגות של השר לביטחון פנים. לא, לא, היא שולבה.

שילבנו הכול.

קבענו כי כל העוסקים בדבר,

עובדי משרד הפנים וכיוצא בזה, יעברו הכשרה מיוחדת הן לעניין האבטחתי החשוב והן לעניין השמירה על כבוד האדם ופרטיותו. אני מאמין, אדוני, שהחוק שהוצאנו מתחת ידינו, אולי בניגוד להצעת החוק שהונחה על שולחן הכנסת מלכתחילה, הוא חוק מאוזן וטוב. אני מאמין שגם הפשרה שהושגה צריכה להפיס דעתם של כל החוששים מהקמת המאגר. אני מקווה שהפחד משינוי ומקדמה לא ירתיעו את חברי הכנסת מלתמוך בחוק שהוא צו השעה וכורח המציאות, ואשר ישפר מאוד את איכות חייהם של אזרחי מדינת ישראל, חוק אשר יצעיד אותנו עמוק יותר למאה ה-21 ויעשה שימוש בטכנולוגיה על מנת לשפר את איכות החיים ואת הביטחון האישי והלאומי. אני סמוך ובטוח, אדוני, שכשהחוק ייכנס לתוקפו ונתחיל לעשות שימוש בתעודות הזהות החכמות,

שהיו סביב ההצעה יישכחו ויהיו נחלת העבר. אני רוצה להוסיף, אדוני היושב-ראש, ברשותך, עוד כמה מלים שלא כתובות בדברים שלי. אני יודע שקמה מהומת אלוהים על-ידי חלק מהאנשים שפמפמו כל הזמן בתקשורת והפחידו את הציבור מפני המאגר הביומטרי.

אדוני היושב-ראש, לצערי, אין אמת ברוב הפרסומים שהיו.

האמירה שאין אף מדינה שיש בה מאגר ביומטרי, היא שקר גס. היום ברוב המדינות בעולם שהכינו דרכונים ביומטריים, הוקמו מאגרים ביומטריים לכלל האנשים שהוציאו דרכונים. נכון שאצלם אין תעודות זהות בכלל ולכן אין להם מאגרים של תעודות זהות. זה מיוחד למדינת ישראל ואולי יש עוד כמה מדינות שיש להן תעודות זהות. אצלנו יהיה מאגר של תעודות זהות וגם של דרכונים,

אבל בכל המדינות שהוציאו דרכונים ביומטריים, בכולן יש מאגר ביומטרי.

מה הבדל בין תעודת זהות וגרין-קארד, תגיד לי? יבוא יום שאולי לא יהיו תעודות זהות, לא נצטרך, הלוואי, שיהיה שלום. הלוואי.

לא יישא גוי אל גוי חרב ולא נדע עוד מלחמה. הלוואי, אדוני, כשיהיה שלום, אני מסכים אתך. אינשאללה. אבל היום, לצערי, אנחנו כן צריכים תעודות זהות. במצב שאנחנו חיים במדינה אנחנו צריכים תעודות זהות. שנית, אדוני היושב-ראש, הרי אחד הדברים שמפחידים את הציבור הוא

אני רוצה לתאר, לא בצבעים ולא במלים גבוהות, אלא בשפה פשוטה. אמרתי כמה פעמים בוועדה ואני אחזור על זה, אדוני, שהרי במדינה המאגר הזה פחות רגיש מהרבה מאגרים אחרים שרגישים פי-אלף ממאגר של טביעות אצבעות, כמו מאגר משרד ראש הממשלה, מאגר המוסד, מאגר השב"כ, מאגר הוועדה לאנרגיה אטומית. הרי ממך נפשך? אם אי-אפשר להגן על מאגר נתונים, אז אי-אפשר להגן על שום מאגר, אבל עובדה היא שהמאגרים האלה מוגנים היטב. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, שאם מאגרים במדינה ממוגנים ברמה של 10, המאגר הזה יהיה מוגן ברמה 11, משלוש סיבות, אדוני היושב-ראש, אם אתה כל כך בטוח בעצמך, למה לא התייצב אף איש מדע בתחום הזה ותמך בדעתך, למעט אלה שעבדו עם הפרויקט? כולם אמרו שיש סכנה שייפרץ, מה שאתה אומר לא נכון. אתה לא מכיר את כל אנשי המדע.

שחתמו על העצומה,

שאין לו מושג על מה מדובר. אני אחתום על עצומה שמחר לילה, הם יחתמו. עם כל הכבוד לך, אני לא מקבל את דבריך. מה לעשות, אני לא מקבל את דבריך.

ברמה האישית וברמת הידע שלך, אם תרצה להתערב בדיון, אני אאפשר לך.

ברמה האישית שום דבר.

המאגר מוגן ברמה הגבוהה ביותר האפשרית בעולם, וזה משלוש סיבות: 1. המאגר מחולק לשני חלקים, באחד נשמרים הנתונים הביומטריים ובשני נשמרים נתוני הזהות. שני המאגרים מוצפנים ומקודדים. המאגר מופרד לשני חלקים נפרדים ועובדי כל חלק נפרדים מהחלק השני, 2. אין למאגר שום גישה חיצונית. אין אליו כניסה של אינטרנט או יציאה של אינטרנט.

נעול בפני עצמו, 3. אין לאף אחד גישה פיזית למאגר. כשהמשטרה רוצה לזהות בן-אדם, הפרוצדורה היא שהיא צריכה לפנות לבית-משפט, לקבל אישור של בית-משפט שזה נחוץ. היא שולחת את טביעת האצבע לחלק אחד של המאגר לבדוק האומנם יש טביעה כזאת. אם מצאו בטביעות האצבע את הטביעה הזאת, אז פונים לחלק השני של המאגר הזה, אנשים אחרים, שלאף אחד מהם אין מידע איך לקשור אחד לשני והם בודקים מה הזהות של האדם והמשטרה מקבלת תשובה שהאדם הוא פלוני אלמוני. חוץ מזה אין גישה לאף אחד. ברור שיכולה לבוא מדינה זרה, לכבוש את ירושלים,

להרוג את השומרים, לקחת את שני המחשבים האלה אתה ולנסות לפרק אותם, וגם אז המעשה לא יהיה קל. אני מבטיח לך שזה לא יהיה קל. מה עוד, אדוני, שאחד הדברים שנשקלים במסגרת האבטחה זה האפשרות לעשות ערבול. מה זה ערבול? בעצם העובדים לא יעבדו מול מאגר אמת. המאגר יהיה נעול

נתונים שהם מעורבבים, שאין שום קשר ביניהם. אני לא רוצה להיכנס לפרטים טכניים של האבטחה, אבל ננקטו על-ידי מיטב המומחים בישראל, שמאבטחים את כל המאגרים האחרים, הכי רגישים, כל האמצעים כדי להבטיח שהמאגר הזה אכן יהיה מוגן. זה קצת מצחיק שאנשים מתנגדים למאגר, כאשר בישראל של היום יש, אדוני, בצה"ל מאגר של מיליון טביעות אצבעות, במשטרה מאגר של 700,000 טביעות אצבעות, בשירות התעסוקה,

יש מאגר של 600,000 טביעות אצבעות של המובטלים. הרי כולם באים מרצון, 99.9% נתנו זיהוי ביומטרי בשירות התעסוקה. בשדות התעופה. בשדה התעופה 700,000, של כל גב היד. בארצות-הברית,

כל ישראלי, כל המתנגדים הגדולים האלה, כשהם נכנסים לארצות-הברית הם עומדים כמו ילדים טובים, גם בשגרירות האמריקנית, ונותנים עשר טביעות אצבעות וצילומי פנים, וגם בכניסה לארצות-הברית,

עשר טביעות אצבעות וצילומי פנים. שם יש להם מאגר של כמעט מיליון איש. אז בארצות-הברית זה בסדר, לישראלים שם אין בעיה, רק למדינת ישראל יש בעיה, ממשלת ישראל חשודה, חשודה לעומת ממשלת ארצות-הברית. איזה הגנות יש על המאגרים האלה? דרך אגב, אדוני, המאגרים האלה הוקמו לא על-פי חוק, לא כדין, אין עליהם שום הגנה, בכלל לא מסוג ההגנות שמדובר בהן פה. בצו נשיאותי. המאגרים האלה קיימים עשרות שנים. מי ניסה לפרוץ אליהם עד היום? אף אחד לא ניסה, את מי מעניינות טביעות האצבע של מישהו? לכן ההפחדות של הציבור אינן במקומן,

שמחתי לפשרה שגיבש השר מיכאל איתן בממשלה ולכן גם תמכתי בה בשתי ידיים.

אני אומנם לא יכול להחליט במקום הממשלה,

זכותה להחליט, אני קיבלתי את החלטת הממשלה, שאני לא אוהב אותה, אבל תמכתי בה גם מסיבה אחרת, ואמרתי את זה בישיבה עם נציגי הממשלה. דווקא עם הפעלת המאגר הביומטרי מרצון, אחרי שהמאגר יופעל שנתיים, אחרי שהפיילוט יופעל שנתיים, אני בטוח שכל החששות האלה ייעלמו לחלוטין, כי הציבור ייווכח, ואני בטוח שהוא ייווכח בזה, שאין שום סכנה, והשימוש בתעודות הביומטריות הוא בטוח לאין ערוך מהשימוש בתעודות שנעשה היום, ולא יכולים לזייף את התעודות שלהם יותר, ויכולים לפעול בהרבה פחות ביורוקרטיה מול הממשלה, וכל הפחדים באמת יהיו נחלת העבר. ואני שמח, אדוני היושב-ראש, שיהיה וולונטרי. אמרתי: יהיה וולונטרי.

אבל אמרתי, אמרתי בתחילת הדרך. יהיה וולונטרי, יהיה גם וולונטרי וגם מרצון.

לא רק וולונטרי. גם מרצון, גם מרצון. יהיה ברור אז שגם אם יוקם מאגר וולונטרי כזה, חבר הכנסת רותם, של אנשים שירצו בכך, לא יהיה שום חשש, לא יפגעו בהם, ולא יפרצו לשם, ולא ישתמשו, ניווכח בזה במציאות. לכן, אדוני היושב-ראש, שמחתי על הפשרה, ואני מקווה באמת, אני מצטער,

אם אני צריך להתנצל, תסלחו לי שאני מתנצל על זה שהאינטרס של המדינה חשוב לי. אחרת תסביר לי,

אני יכול להיות שיא הפופוליזם, לעמוד בכנסת ולהגיד: תשמעו, מאגר זה לא טוב, בואו נחסל, נלך נגד הממשלה. חברים, האינטרס של המדינה,

איש לא בא וחושד בך, אני מציע, אדוני היושב-ראש,

רק יש כאלה שחושבים שאתה טועה,

אדוני היושב-ראש, אני מציע שתיכנס לאינטרנט ותראה את ההתקפות האישיות והאחרות, וההשמצות והניסיונות לפגיעה. אני לא מפחד מאף אחד מהם. אתה יודע למה אני לא מפחד מאף אחד מהם? כי אני לא מפחד מכלום, מאף אחד, מכיוון שאין לי מה להסתיר אף פעם.

אני לא חושש גם לעמוד מול כולם לבדי, כי בעיני זה אינטרס ראשון במעלה של המדינה, ותפקידי פה הוא לשרת את המדינה,

אתה תמיד מדגיש: אני לא מפחד מאף אחד,

לא שמעתי, אני מצטער. לא שמעתי מה אמרת.

בדרך כלל אתה אומר: אני לא פוחד מאף אחד, רק מאלוהים. חוץ מאלוהים.

ריבונו של עולם.

זה ברור. מזה כל הזמן אני מפחד. לכן, אדוני היושב-ראש, אני אומר לך שאם אני עומד בשער לבדי, ואני מצטער, בעניין הזה, שהממשלה עדיין שותקת, אני נשארתי עם עצמי לבד בשער מול כל המתנגדים למיניהם, אף שזה חוק ממשלתי. הרי יכולתי להיות שיא הפופוליזם, לתמוך בכל המתנגדים ולהגיד: בואו נעשה תעודות זהות ודרכונים, רק בלי מאגר. שיא הפופוליזם, יכולתי לקבל, אבל אני חושב, אדוני, שזה האינטרס של המדינה, ראשון במעלה,

כמי שהיה שר הפנים וכמי שהיה אחראי לכניסות לישראל ולבקרה על מי נכנס לארץ ומי גר פה, שהמצב הנוכחי היום הוא סכנה לביטחון מדינת ישראל, ולא התעודות הביומטריות. מי שאומר שהתעודות הביומטריות הן סכנה לביטחון מדינת ישראל לא יודע על מה הוא מדבר, כי אין לו מושג ירוק על מה הוא מדבר.

כמי שהיה שם וראה, ויש לי כל התמונה, את המקרו של מה שקורה במדינת ישראל. אם אני אמרתי שחיים בארץ 350,000 איש, לפי נתוני המשטרה,

אדוני מוותר על התשובה למתווכחים? אני מסיים, אדוני. עוד דקה אני מסיים. אתה לא תשיב להם?

בקצרה, אני לא אשיב ארוכות. אתה כבר משיב להם לפני, לא לא, בסדר. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, תדע לך שבנתונים הללו שהמשטרה אומרת,

שכל כך הרבה אנשים יכולים בקלות להיכנס לארץ עם דרכונים מזויפים, עם תעודות מזויפות. זאת סכנה לביטחון מדינת ישראל. אני לא יכול לסיים, אדוני, בלי להגיד תודה לכל אלה שעמלו על החוק.

כל הארגונים שנכחו בכל הדיונים, בניגוד לאנשים שבכלל לא היו בדיונים ורק באו בסוף להתנגד. גם חלק מחברי הכנסת באו לדיונים, גם השר מיכאל איתן וגם דוד רותם וגם חברי הכנסת יעקב אדרי ואריה ביבי ואיתן כבל הגיעו לדיונים,

אבל גם לכל הארגונים שהיו: האגודה לזכויות האזרח, שהשתתפו בכל הדיונים, ואגב העירו הרבה הערות, שאת חלקן קיבלנו, ושינינו את החוק בהשוואה למה שהיה כשנכנס. חבר הכנסת הורוביץ, שהיה בחלק של הדיונים, דב חנין,

אז כמובן, הזכרתי את אלה שהיו. אני רוצה להודות לצוות של הוועדה, ולאברהם מיכאלי. סלח לי, לאברהם מיכאלי, שהיה באמת מתמיד בדיונים, לחבר הכנסת אזולאי, שבא לחלק מהדיונים כיושב-ראש ועדת הפנים, הוא בא לכבד אפילו שהוא איננו חבר מן המניין של הוועדה. אני מודה לכולם על השותפות, כי עשינו הרבה ישיבות בהרבה שעות. אני רוצה להודות לצוות הוועדה,

לענת ולרועי, וליועצת המשפטית של הוועדה, שאיננה כאן אתנו, ואני מאחל לה

היא באה במיוחד בשבוע שעבר כדי להשלים את החוק ולגמור את הניסוח, ואני מודה לה מאוד על הסיוע ועל העזרה שלה בכל ההכנה. בלעדיהם לא היינו מגיעים עד הלום,

אדוני היושב-ראש, שאנחנו מגיעים היום לסיכום של החוק הזה, ואני מקווה שנוכל להשלים את זה היום. תודה, אדוני. רבותי חברי הכנסת, הואיל ואני קבעתי שלא יכול להיות מצב שבו אנשים יסתייגו, ישמיעו את הסתייגותם וההצבעה תהיה ביום אחר, אלא אם כן הם הסכימו, לכן ההצבעה תתקיים היום וגם על ההסתייגויות. אבל הואילו בטובם חברי הכנסת אשר הסתייגו, לחלק את עצמם לשלוש קבוצות. אחת היא קבוצת חד"ש, שבה ידברו חבר הכנסת דב חנין וחבר הכנסת חנא סוייד, אחרת היא קבוצת מרצ, שבה חבר הכנסת ניצן הורוביץ ידבר, וחבר הכנסת איתן כבל, שהוא הקבוצה השלישית, קבוצת רותם-כבל.

הבנתי, הבנתי, אבל זאת הקבוצה. חבר הכנסת כבל, אנחנו הסכמנו שלכל קבוצה תינתנה 25 דקות, אבל לאחר מכן ביקשו לחלק את הזמן בדרך אחרת, ולהלן הדרך שבה יחולק הזמן: לקבוצת חד"ש יהיו 35 דקות. ברגע שקבוצת חד"ש תעלה, אני אפעיל את השעון. רק בזמן שהם יתחלפו, אני אעצור אותו. יהיו לכם 35 דקות נטו. לאחר מכן, קבוצת מרצ, יהיו לה 15 דקות.

אנחנו מסכימים. לאחר מכן, קבוצת כבל, 20 דקות. אם חבר הכנסת ניצן הורוביץ, שתרם עשר דקות לקבוצת חד"ש, יצטרך עוד שתיים-שלוש דקות, לא נעמוד אתו בחשבון. אבל לפני כן, נציג הממשלה לעניין זה הוא השר מיקי איתן, וכתוב בתקנון ששר בממשלה, שמייצג את הממשלה בעניין זה, יכול להתערב בכל שלב משלבי הדיון, ומתי שהוא רוצה. הוא מבקש בשלב זה כבר להתערב.

הואיל ואתה אמרת שאתה הסרת, אז הוא נשאר. על כל הזמן? כי אנחנו בהתחלה חשבנו שיש לנו רק שתי קבוצות,

אתה רוצה, תדבר עם איתן כבל, הוא רוצה, היום אתה לא מופיע יותר במסתייגים, לצערי הרב. לכן יש לי קושי. השר איתן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני ביקשתי את רשות הדיבור כדי להעמיד דברים על דיוקם, לפחות מנקודת הראות שלי, בניגוד לדברים שאמר כאן יושב-ראש הוועדה הנכבד. אני רוצה להתחיל בתיאור מצב החקיקה, כפי שהוא היה בצד הפורמלי, ואני שמח שהדברים שלי מגיעים לאוזניו של יושב-ראש הכנסת. יושב-ראש הוועדה היה יוזם הצעת החוק הממשלתית, וכפי שהוא אמר, הוא היה בתפקידו כשר הפנים, אדם שלקח את החוק הזה, הריץ אותו, האמין בו ודחף אותו ככל שהוא היה יכול. החוק הזה הגיע לכנסת, בינתיים הכנסת התפזרה, הוחל דין רציפות, והנה החוק הזה בהמשך החקיקה מוצא את מקומו אצל שר הפנים לשעבר, שגיבש את הצעת החוק ויש לו תפיסת עולם שמייצגת את מעמדו כמי שמייצג את מעמדה של הממשלה. כולנו רוצים את טובת המדינה, אבל טובת המדינה, בסופו של דבר,

החקיקה בה, כאשר הכנסת יודעת לאזן את הצרכים של הממשלה מול נקודות מסוימות שנוגעות בעיקר בזכויות הפרט, בזכויות אדם, בצרכים של הפרט, כשבזה באופן טבעי, אוי ואבוי אם היה אחרת, יש מתח מסוים בין הכנסת לבין ממשלה. ואני יודע, מתפקידי כיושב-ראש ועדת החוקה, הרבה מאוד פעמים, כאשר הממשלה הביאה דברים לכנסת, ואני הצגתי את הבעייתיות מנקודת, לא היעילות, אלא מנקודת הזכויות, הממשלה לקחה צעד אחורה ואמרה: כן, צריך להביא בחשבון את הדברים האלה, וטוב שאתם מתקנים, ויש תהליך שבו אנחנו מנסים להגיע לפשרות. כאן, במצב הנוכחי, מה קרה?

שהאמין בכל מאודו ובכל נפשו שהצרכים, והוא גם אמר את זה כאן, איך הוא אמר קודם? קיבלתי המון התקפות, אבל אני מאמין שאני עושה דבר טוב למדינה, ואני מאמין שהוא אומר נכון, אבל הוא עושה דבר טוב למדינה מנקודת ראות של שר הפנים ומשרד הפנים. אז הוא ממשיך את זה בכנסת. ועם כל הדברים שלו, שזה השתתף וזה השתתף וזה השתתף, לא היתה השתתפות, לא באשמתו, הוא פתח את הישיבות, זה לזכותו ייאמר, אבל הכנסת לא נענתה מספיק. הוא העביר את החוק בסופו של דבר על-פי מידותיו, על-פי מידותיו. הוא העביר את זה בהכנה לקריאה שנייה וקריאה שלישית עם הצבעה שלו, ולא היה לו נעים לבד, אז הוא ביקש מחבר מפלגתו, שלא היה חבר בוועדה, יעקב אדרי, לבוא אתו. אבל אם אנחנו מסתכלים מי הצביע בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, מיקי, נו באמת, עכשיו אתה מטעה את כולם. סליחה, עם כל הכבוד, אולי אני 1.64 מטר ולא ראו אותי, אבל הייתי, ודיברתי, והשתתפתי, והגשתי הסתייגויות, חבר הכנסת איתן כבל, חבר הכנסת איתן כבל, זה לא התעכב רק כי מאיר שטרית כל כך, חבר הכנסת איתן כבל, למיטב זיכרוני, אתה התלוננת שקבעו את הישיבה ביום, אני כבר לא זוכר מה בדיוק, אני התלוננתי על משהו אחר.

חבר הכנסת שטרית, כשהוא רוצה להעביר משהו, הוא נהיה חרוץ מאוד. והוא בודק, טוב, זה לא משנה. חבר הכנסת איתן כבל, אני אחראי למה שאני אומר, אבל אני, מאחר שאתה מצהיר קבל עם ועולם שהיית שם, בהצבעה הסופית, כבוד השר. על העברת הנושא בוועדה לקריאה שנייה וקריאה שלישית, ואם אתה אומר, אז אני קצת לוקח צעד אחורה ואני אבדוק את עצמי,

אבל אני מבטיח לך, אני 1.82 והוא לא ראה אותי.

1.82. אתה רוצה לדעת כמה אני שוקל? אני הייתי שם. חבר הכנסת. חבר הכנסת, תראו, חברים, אני לא יכול להתמודד נגד אנשים שאומרים בביטחון כזה גדול: אני הייתי שם. תלוי באיזה שלב, נו. אני הייתי שם, וזה אומר שהוא גבוה והשני אומר שהוא נמוך,

אני אשאל את יושב-ראש הוועדה, ואם הוא יגיד, אני אקבל את זה.

לי יש שאלה. האם זה נכון, אדוני יושב-ראש הוועדה, נכון מה שאני אומר? היו גם הם בהצבעות. בהצבעה האחרונה השתתפו אתה וחבר הכנסת יעקב אדרי.

אברהם מיכאלי, איתן כבל. אני הייתי, מה, באמת. בישיבה האחרונה? אני מציע לך ללכת לאופטומטריסט. אז אני אבדוק את זה. אני אבדוק, אם כולכם אומרים, אבל יש לי רושם, יש לי רושם שיש כאן איזו חבירה לא נכונה. רק רגע, רק רגע. כבוד השר,

עכשיו אני אחזור לעניין,

כבוד השר, אני גם נמצא פה, ואני רוצה להצביע. ואני רוצה להבין מדבריך דבר אחד. קודם כול, התקנון לא מונע מחבר כנסת שהיה קדנציה קודם לכן שר, להיות יושב-ראש ועדה.

והתקנון לא מונע מהכנסת, על-ידי כך שהיא מצביעה על שתי ועדות, להעביר זאת לוועדת הכנסת שהיא תקבע. והכנסת יכולה לשקול את כל השיקולים. לא קיים תקדים מחייב האומר שמי שהיה וראה את העניין מהצד של הממשלה, מוטב שלא יהיה בגלל קונפליקט של אינטרסים,

משום שחבר הכנסת צריך לראות את זאת לעומת הממשלה וכמפקח על הממשלה, גם כשהוא מסכים אתה, שתהיה לו היכולת לעשות את זה. מה עוד שזה חוק, אין, הדבר הזה לא קיים.

אני רק רוצה להבין מכל הדברים האלה, האם עמדת הממשלה כתוצאה מכך היא שלא לאשר את הצעתו של חבר הכנסת.

מה שאני אמרתי, זה הדבר הכי חשוב. אדוני היושב-ראש,

אני מאפשר לך.

מה שאני אמרתי הוא שאני רוצה להביא את הדברים לאוזניך, ישבו על המדוכה, לא בעניין הזה. אני לא אמרתי במלה אחת שנעשה כאן משהו בניגוד לתקנון,

אמרתי: צריך לחשוב על זה, יכול להיות.

כשיש כאן מצב של ניגוד אינטרסים ציבורי, יכול להיות שצריך לפתור את זה. אני לא אמרתי, כן, אבל לא בעניין זה. ובכן, אני אחזור לענייני. אדוני השר, זה נכון גם להיפך? אם היית יושב-ראש ועדה, אתה לא יכול להיות שר באותו תחום? זה לא רלוונטי. למה לא רלוונטי? כי זה לא רלוונטי. החקיקה לא מתבצעת בממשלה. זה כמו הזאב והגדי. השאלה טובה, הדוגמה לא טובה. זה כמו הזאב והגדי. מה אתה שואל, אם הגדי יאכל את הזאב? הזאב יאכל את הגדי, לא משנה אם הוא היה מעל לנהר או מתחת לנהר. אז זה המצב. מה שלא רואים מכאן רואים משם כשאתה,

אבל אני חוזר לעניין שלנו: החוק הזה הוא חוק, שצודק יושב-ראש הוועדה, היתה התקוממות ציבורית רחבה נגדו והוא ראה אותה באינטרנט, הוא ראה אותה בוועדה. בוועדה השתתפו נציגים של ארגונים ציבוריים רבים שבאו ונזעקו. לא קם ארגון אחד, ציבורי, שאומר: אנחנו תומכים, החוק הזה הוא טוב. היחידים שתמכו בחוק היו נציגי הממשלה שהכינו את הצעת החוק. מומחים מהאקדמיה, בקריפטולוגיה, חתני פרס ביטחון ישראל חתמו,

אמרו: הדבר הזה מסוכן. אז בסדר, הם טועים. באו אנשים מהאגודה לזכויות האזרח, מאיגוד האינטרנט, אנשים שמתמצאים באינטרנט הם טועים. רק מאיר שטרית, למה מאיר שטרית?

תמכת, יכול לעמוד כאן, רק מאיר שטרית יכול לעמוד כאן, ולומר: הם משקרים, הם מפחידים, הם לא יודעים על מה הם מדברים. אז אני אומר: יכול להיות שהם טועים. יכול להיות שעשרות מומחים לקריפטולוגיה, להצפנה, מומחים לביטחון ישראל, יכול להיות שהם טועים,

אבל להגיד עליהם שאין להם מושג על מה שהם מדברים? לך יש מושג? כן. לך אין מושג. באמת, קצת צניעות.

האם אדוני רוצה לשלול את זכותו של השר לדבר? אתה מדבר דברים מופקרים. מופקרים. קצת צניעות. לי אין מושג על מה אני מדבר. לא, אין לך.

לעשרות מומחים באקדמיה אין מושג על מה הם מדברים. שלא קראו את החוק. שלא קראו את החוק. חבר הכנסת שטרית. רק מאיר שטרית, אנחנו דנים בהסתייגויות, חבר הכנסת שטרית,

אתה הצבעת בעד הממשלה, אני רוצה לדעת אם הממשלה שלו תמכה בחוק.

כבוד השר, אני מבקש לא להיכנס עכשיו לנושאים ברמה, אלא ברמה העניינית. אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש. כן, אני שומע.

שחוק שכבר היה מוכן לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, משכו אותו ועשו בו שינויים בהסכמת הממשלה. מאיר שטרית שמע לי. יושב-ראש הוועדה, ביקשתי ממנו לדון פעם נוספת, והוא אכן שמע לי. עכשיו, עם כל הכבוד, אני לא מתמצא בסיבה, התוכנית. עם כל הכבוד שמאיר שטרית, יושב-ראש הוועדה, עמד כאן וקורא לציבור רחב מאוד, שהחוק הזה נראה לו כחוק מאיים, כולל בעלי מקצוע מהמעולים במדינת ישראל, קורא להם, אדוני היושב-ראש, שהם משקרים, שהם מפחידים, שאין להם מושג על מה הם מדברים,

לא,

בעניין זה צודק השר. הם לא יכולים להתגונן. חבר הכנסת שטרית אומר שדעתם לא מקובלת עליו, שהוועדה שקלה את זה יכול להיות. והוא לוקח את כל מה שהוא אמר בחזרה. והוא מדבר כמו שר בממשלה? הוא מדבר כמו שר בממשלה? כן. אני מקבל את הערתו של אחד מבכירי חברי הכנסת, כמו מאיר שטרית וכמו מיקי איתן.

אני מוכן לקבל, היתה קבוצה ייחודית מאוד בליכוד שהיתה קבוצה של שניהם. אתם אל, אתם חברים טובים עוד.

השר צודק בעניין אחד: אנחנו לא יכולים מעל הבמה לבוא ולהטיל ספק, עכשיו זה לא זמן. לא הטלתי ספק. אתה אמרת שאין להם מושג ירוק. אם מותר לא בעדינות, נקבעה איזו מסגרת לדיון שמאוד הקפידו אתנו על חמש דקות. אז אם המסגרת הזאת חלה גם פה, אני כבר מסיים. השר איתן ביקש לדבר שתי דקות, ועד רגע זה ניצל דקה אחת.

יש לו, אני מייד מסיים, אבל שייתנו לי לדבר ולסיים את דברי.

אומר פעם נוספת: יש דרך לנהל ויכוח.

אני סבור שאנשים טועים. אפשר להגיד לאנשים מכובדים: אני לא מקבל את דעתכם.

בצורה הזאת, לעמוד כאן, ולמומחים הכי גדולים בארץ להגיד: לא יודעים, אין להם מושג על מה הם מדברים, והם שקרנים, והם מפחדים, מפחידים. אדוני, אני יכול להגיד לך, הוא לא אמר.

אם הוא אמר, הוא חוזר בו. אדוני, אני יכול להגיד כאן, מעל הדוכן הזה: המאגר הזה מהווה סיכון לא רק לזכויות הפרט במדינת ישראל, אלא גם סיכון ביטחוני למדינת ישראל. אני אומר את זה, ודעתי בעניין הזה, וידיעותי אינן נופלות מידיעותיכם. מאיר שטרית. בסדר, זכותך. רבותי, צודק חבר הכנסת אורון. אנחנו קבענו, אני רוצה לסיים במשפט אחד:

בעיני היא לא נותנת הכשר למאגר הביומטרי, אבל אני אתמוך בה, כי אני בפוליטיקה. ואם בשבוע שעבר עמדה להתקבל הצעת חוק גרועה פי-אלף, אני שמח שמביאים היום נוסחה שאני לא אומר שהיא טובה, היא גרועה, ואני מפחד מאוד שייעשה בה שימוש פסול, אבל היא עדיין נותנת מקום ותקווה שהמאגר הביומטרי לא יתקבל כפי שהיה מתקבל בשבוע שעבר. כפוליטיקאי, והסכמתי לפשרה, אני חייב לתמוך בה, לכן אני אתמוך בה. אני מקווה רק שמשרד הפנים לא ינצל את הפשרה הזאת כדי לחפש תרגילים לאכוף בכוח מאגר ביומטרי שלא קיים בשום מדינה דמוקרטית בעולם במתכונת המוצעת במדינת ישראל.

הוא רצה לומר מה שעל לבו, וגם לו יש לב. אז שהיה מתחיל,

אני חשבתי שמרצ נידבה עשר דקות לחד"ש,

זאת אומרת, גם למרצ יש 25 דקות. עשר דקות לחבר הכנסת אורון,

אני מזמין את ראשון המסתייגים, חבר הכנסת דב חנין. אני מבקש מאדוני להסתפק ב-25 דקות, כפי שסיכמנו, לא אקפיד על עוד שלוש-ארבע דקות, כדי שגם חבר הכנסת סוייד יוכל. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אדוני השר, צר לי על כמה מהביטויים שהושמעו כאן. גם אני חושב שלא היה להם מקום. אני אנסה לנהל את הוויכוח הזה ברמה העניינית ככל שאני יכול.

אדוני היושב-ראש, רוצה לפתוח דווקא בהערכה לבר-פלוגתא שלי בחוק הזה, חבר הכנסת שטרית. חבר הכנסת שטרית, כדאי שתקשיב, כי אני אומר כמה מלים לטובתך, אבל לא יהיו הרבה אחר כך בהמשך. אני רוצה, עמיתי חברי הכנסת, להביע הערכה לחבר הכנסת שטרית, שבאמת הפגין פה הרבה מאוד חריצות ומסירות, הוביל את החוק הזה בהרבה מאוד השקעה, היה בקי בפרטי החוק, ניהל את הוויכוח מתוך עניין ומעורבות. אני חושב שמעבר לוויכוח שקיים בינינו, וקיים בינינו ויכוח, אני חושב שראוי לציין לחיוב את המסירות, את החריצות, וגם את הידע. גם כאשר אני חולק עליך, חבר הכנסת שטרית, אני עושה את זה,

עמיתי חברי הכנסת, דרך ארוכה מאז הקריאה הראשונה. גם אז אני הצבעתי נגד הצעת החוק הזאת, והתנגדתי בדיוק בגלל אותה סיבה שאני נמצא כאן היום לפניכם. מאז עברנו דרך, עברנו דרך שבה היתה התעוררות, קודם כול מקצועית, מרשימה מאוד. אנשי מדע, אנשי מחשבים, אנשי משפט, אנשי אינטרנט, התגייסו לפעולה, התגייסו למחאה, התגייסו לעורר את הציבור, ויצרו התעוררות אזרחית, אדוני היושב-ראש, שאנחנו יכולים להיות גאים בה. הציבור הישראלי הראה, או חלק ממנו הראה שאפשר לצאת מהאדישות, אפשר להיכנס לוויכוח, אפשר לנסות להשפיע, אפשר לשלוח מיילים לחברי הכנסת,

אפשר להתייצב בוועדה, אפשר לכתוב מאמרים בעיתונים,

התקשורת הישראלית גם היא, בשלבים מסוימים, פתחה את הנושא הזה לדיון ציבורי, ובסופו של דבר, אני חושב שזה דבר שלפחות העלה את הנושא באמת לסדר-היום. אני רוצה לציין במיוחד את האגודה לזכויות האזרח, שבאמת, מייד לאחר הקריאה הראשונה, נכנסה למערכה הזאת. עורך-הדין אבנר פינצ'וק, שליווה את הוועדה לאורך כל הדרך, אני רוצה לציין את אותה התארגנות אזרחית שאפילו פתחה אתר אינטרנט שנקרא No 2 Bio, את עורך-הדין יהונתן קלינגר, שליווה גם הוא את עבודת הוועדה בהרבה מאוד מסירות והרבה מאוד מקצועיות. אני רוצה לציין את אותה קבוצה מרשימה של מדענים, מומחי אינטרנט, מומחי הצפנה,

כמו שאמר השר, גם חתני פרס ביטחון ישראל, שהופיעו בדיונים האלה, השתתפו בהם, הביעו בהם עמדות. אגב, הם הביעו עמדות מאוד רציניות ומאוד מקצועיות. אני אומר את זה גם לטובת הצופים בבית. חשוב להבין, הוויכוח הזה איננו ויכוח על ססמאות. הוויכוח הזה הוא ויכוח שמאחוריו יש שאלות רציניות, ערכיות וגם מקצועיות, מאוד מאוד רציניות. ותהיה דעתו של כל אזרח אשר תהיה, מהוויכוח אי-אפשר להתחמק. בעקבות ההתעוררות האזרחית הזאת, אדוני היושב-ראש, וגם זה דבר שאני רוצה לציין לחיוב, כשאני סוקר את רשימת הדברים הטובים שאפשר להתייחס אליהם, היתה גם חשיבה מחודשת במערכת הפוליטית, בממשלה ובקואליציה. אני חושב שחשיבה מחודשת היא דבר שצריך לברך עליו,

לחשוב מחדש על יוזמה. גם אתה תרמת, בכך שכתבת מכתב וביקשתי מחבר הכנסת שטרית לקיים דיון נוסף בנושא הזה.

אבל אתה נענית לפנייה הזאת. אני נעניתי וביקשתי, והוא נענה. וגם הוא נענה. וגם הממשלה, נוצרו אצלה ספקות וחשיבה מחדש.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה באמת לומר כמה מלים של הערכה מיוחדת לשר מיכאל איתן, שנמצא אתנו כאן. באמת, אני חושב שהוא נמצא במצב לא פשוט, כשר בממשלה, שמצד אחד נושא באחריות הקולקטיבית, ומצד שני, כאיש פוליטי וציבורי שגיבש לעצמו עמדה רצינית, מעמיקה, מקיפה, וניהל עליה מערכה ומאבק,

אדוני היושב-ראש, שזו דוגמה מאוד מאוד מעוררת כבוד. אני חושב שתרומתו של השר איתן בכל השלבים של הוויכוח על החוק הזה היתה תרומה חשובה ומאוד חיובית. במהלך הדרך היו גם שרים נוספים שהשתכנעו שיש כאן בעיה. היו גם חברים נוספים מסיעות שונות בקואליציה, גם מסיעת ישראל ביתנו, גם מסיעת הליכוד, שהעלו שאלות, ובשלבים מסוימים אפילו הסתייגו מהחוק. לכן בשלב מסוים היה גם דיון מחודש בממשלה, ובעקבותיו החוק מגיע בצורה שהוא מגיע כרגע. על מה בעצם הוויכוח? אולי לפני שאנחנו מתחילים את הוויכוח, נאמר על מה אין ויכוח. אין ויכוח על זה שאנחנו צריכים תעודות זהות, או תעודות בכלל, יותר טובות מאלה שיש לנו. אכן, התעודות הישראליות הן כנראה תעודות פרימיטיביות. מסתבר שקל לזייף אותן. אנחנו לא רוצים מצב שקל לזייף את התעודות, כי כולנו רוצים להשתמש בתעודות שלנו ולהזדהות בתעודות שלנו, ולא שאנשים אחרים יזדהו במקומנו. לכן, הוויכוח איננו על תעודות חכמות, והוויכוח גם איננו על זה שבתעודה חכמה יהיה מרכיב ביומטרי. על זה אין ויכוח. הוויכוח כולו התמקד בשאלה של הקמתו של מאגר ביומטרי, שבו כל הנתונים הביומטריים ירוכזו, ובו בעצם יהיה אפשר בסופו של דבר להשתמש. מה הם הנתונים הביומטריים שרוצים לרכז במאגר הביומטרי? רוצים לרכז במאגר הביומטרי נתונים משני סוגים: טביעות אצבע וגם תצלומי פנים. איך בעצם נולד הרעיון הזה להקים מאגר ביומטרי? הרעיון הזה נולד כנראה בגלל אותו מחדל מתמשך של משרד הפנים, שתעודות הזהות הנוכחיות הן מיושנות וניתנות לזיוף. החליטו להחליף אותן בתעודה חכמה, ובכל תעודה כזאת צריך להיות שבב אלקטרוני קטן עם הנתונים של בעל התעודה. אבל בהזדמנות הזאת עלתה ההצעה, שאם כבר הנתונים נכללים באותו שבב קטן שנמצא בתעודה, נכניס אותו גם למאגר גדול אחד, שיהיה שמור במשרד הפנים. הטענה היא כמובן שהמאגר הזה יוכל לסייע לממשלה לגלות אנשים שינסו להתחזות, ולהוציא לעצמם,

שתי תעודות בשמות שונים. השאלה הראשונה ששואלים אותי כאשר אני מעלה את העמדה הזאת, של חוסר התנגדות לתעודות חכמות אבל התנגדות נחרצת למאגר ביומטרי, היא: האם זה אפשרי? האם אנחנו יכולים שתהיינה לנו תעודות זהות חכמות עם נתונים ביומטריים בלי מאגר ביומטרי? והתשובה החד-משמעית היא: בהחלט אפשרי. התעודה החכמה, כאשר היא כוללת בתוכה נתונים ביומטריים, הערך שלה הוא בכך שאפשר את התעודה הזאת להשוות מול האדם שמחזיק אותה. לוקחים את התעודה, רואים את הנתונים של טביעת האצבע שלי, שנמצאים על התעודה, מבקשים ממני להציג את האצבע ורואים אם אני באמת האיש שמזוהה בתעודה. לא צריך בשביל הדבר הזה לכלול ולרכז את כל הנתונים האלה במאגר גדול. אני יכול לתת כדוגמה את גרמניה, שבה באמת לאזרחים יש דרכונים ותעודות זהות ביומטריות, אבל אין להם מאגר ביומטרי כמו שמוצע אצלנו. עכשיו מתעוררת שאלה נוספת: למה המאגר הביומטרי הוא בעייתי? מה כל כך בעייתי ברעיון הזה? הבעייתיות ברעיון של המאגר הביומטרי נמצאת בכמה מישורים. קודם כול, כמובן, נתחיל במישור העקרוני: המאגר הביומטרי הוא צעד ענקי לכיוון של חברת המעקב הטוטלית, שבה האח הגדול יודע עלינו הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים על עצמנו. לנו אין טביעות האצבעות של עצמנו, אבל לאח הגדול הן יהיו, וזאת כמובן טענה עקרונית. זאת טענה עקרונית, כי אנחנו רוצים לחיות לא בחברה של מעקב, לא בחברה של פיקוח, אלא בחברה של חירויות, בחברה שבה נשמרת לנו הזכות לפרטיות, לשמירת החיים שלנו, לשמירת הנתונים האישיים והפיזיים שלנו. אבל מעבר לטיעון העקרוני הזה, אדוני היושב-ראש, יש טיעונים מעשיים, והטיעונים המעשיים נוגעים גם הם בכמה מישורים. אומר לנו חבר הכנסת שטרית, והוא אמר את זה גם בוועדה כמה וכמה פעמים, שהמאגר יהיה מאוד מאוד מוגן. ואני מאמין לו שמבחינתו, ומבחינת אלה שיוזמים את המאגר, הם יעשו כל מאמץ שהמאגר הזה באמת יהיה מוגן. אבל אנחנו כבר בעלי ניסיון, ויודעים שמאגרים, גם כאשר הם מוגנים, ניתנים לדליפה, וניתנים לפריצה, גם אם לא תכננו את זה. הרבה דברים שנשמרו בקפדנות ובסודיות נפרצו. לפעמים אין לנו ברירה, לפעמים אנחנו צריכים לשמור נתונים מסוימים, ואין לנו ברירה, ואנחנו לוקחים את הסיכון שיפרצו אותם. אבל אם אנחנו לא חייבים, הסיכון הזה שיפרצו את המאגר הביומטרי הוא סיכון מיותר, שאנחנו צריכים להביא אותו בחשבון. מה יקרה אם יפרצו את המאגר הביומטרי? קודם כול, יגנבו זהויות. בעצם יגנבו זהויות של טביעות אצבע, יגנבו זהויות של נתוני פנים, ויוכלו גם להשתמש בזה. מדברים על המאגר הביומטרי ככלי נגד הפשיעה? אני רואה בעיני רוחי את החשש הגדול שדווקא ארגוני פשיעה שיוכלו לפרוץ למאגר הביומטרי, וישקיעו את המשאבים,

ואת הכשרון, ויהיה להם אינטרס לפרוץ למאגר הביומטרי, ישתילו מחר בבוקר טביעות אצבע של אזרח שאיננו קשור לשום עבירה במקום העבירה, ולך תסביר שהוא לא היה, ולך תסביר שזה לא טביעות האצבע שלו. השימוש בנתוני המאגר הביומטרי,

יכול בהחלט להוביל להפללה של אזרחים חפים מפשע.

מעבר לזה, אדוני היושב-ראש, הנזק בפריצה של מאגר כמו המאגר הביומטרי הוא למעשה נזק בלתי הפיך. כי אם את מספר תעודת הזהות שלי, ואפילו את תעודת הזהות שלי, אני יכול להחליף, אין לי שום יכולת להחליף את טביעות האצבע שלי, וגם לא את תווי הפנים שלי כנראה. תווי פנים זה אולי קצת יותר קל, אבל טביעת אצבע זה כנראה בלתי אפשרי. ולכן, הנזק מפריצה כזאת יהיה נזק בלתי הפיך. עכשיו, אומר, בכווייה טביעת האצבע משתנה? כן, בהחלט. זה אחד המקרים שבהם באמת יש בעיה עם טביעות אצבע, ולכן אפשר גם לנצל את זה, גם לעשות עם זה, ואני רוצה, אדוני היושב-ראש, להתייחס לנקודה נוספת שחבר הכנסת שטרית דיבר עליה. הוא הסביר בהרחבה את הצמצום שיש בשימוש במאגר הביומטרי באופן שבו החוק בנוי. אני אפילו לא רוצה להתווכח עם הדברים שחבר הכנסת שטרית אמר בהקשר הזה. אני רוצה לומר שיש סכנה מאוד גדולה של מה שאנחנו קוראים לו functional creep. אנחנו עלולים להגיע למצב שבו ייצרנו מכשיר מסוים, ולאחר שהוא נמצא כבר בידנו, הוא כבר ישנו,

קל יותר להחליט, בוא נשתמש בו גם לצורך הזה, ובוא נשתמש בו לעוד צורך,

ולעוד צורך, ומרגע שיש, כבוד השר איתן. חבר הכנסת כבל. כבוד השר איתן, אם יש לכם איזה דיון, נא לעשות זאת בשקט. הוא לא שומע. אל תדאג לשעונים. הנה אני עוצר, אני נותן לך עוד שלוש דקות, חוזר ל-14 דקות. רק תזכור שבחמש דקות אתה צריך לתת לחבר הכנסת,

אני רוצה לומר כך, ברגע שיש מאגר ביומטרי יהיו לחצים חוזרים ונשנים של גורמים ציבוריים ופרטיים שונים לאפשר להשתמש בו, חבר הכנסת כבל והשר איתן,

אל תתווכחו עכשיו. שר, הלוא זה אצלו כמו אש בעצמותיו. אבל לא יכולים לעשות, למה זה לא אש בוערת בעצמותי? למה, הוא מדליק משואה על זה? ודאי, לא אתה ולא הוא מעניין זה תדליקו משואה. אבל יש לכם סיכוי טוב להדליק משואה.

נאבקתי על זה לא פחות ממנו, ואם החוק הובא זה כי הממשלה החליטה בניגוד לעמדתו. אני מפרגן לו, אבל בסדר, נו אז מה? מביא את זה חבר כנסת, מה אתה רוצה מאתנו?

חבר הכנסת כבל, אני רוצה רק לומר לך, הוא נלחם מולי.

חבר הכנסת איתן כבל, אבל כל הדבר שאתה עכשיו אומר כקריאת ביניים,

כל הדבר שאתה עושה כקריאת ביניים, עוד מעט יהיו לך 20 דקות. דבר מעל הבמה, תסביר את מה שאתה רוצה.

כי בסופו של דבר אנחנו נביא לידי מצב שבו הכנסת תתכנס בשעה 22:00 רק להצביע על סעיף זה, ולאחר מכן יש לנו עוד סעיפים רבים. לא שאני נבהל מעניין זה, אבל צריך בכל זאת להתחשב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני, אני עצרתי את השעון אם שמת לב.

כן, תודה רבה, אדוני. לכן אני מאוד חושש מהמצב שמרגע שקיים מאגר ביומטרי יהיו לחצים של גורמים כאלה ואחרים, והשימושים במאגר הביומטרי ילכו ויתרחבו, ילכו ויתרבו, ואנחנו יצרנו מכשיר שאיננו צריכים אותו, ובעתיד ישתמשו בו גורמים רבים, הרבה יותר מאלה שאנחנו מתכוונים שישתמשו בו היום. אדוני היושב-ראש, מדברים על מאבק המשטרה בפשיעה. בשלב הזה בעצם הופכים את כל אזרחי מדינת ישראל לחשודים בכוח. מייצרים מנגנון שיגרום להטרדה של אנשים רבים גם כשהם חפים מפשע. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר גם כמה מלים על המתכונת של הדיון, נושא שדובר בו. השר איתן, אתם מפריעים לחבר הכנסת חנין

הוא רוצה לדבר על העניין הזה.

אני עוצר. אדוני היושב-ראש, גם העובדה שהדיונים בחוק הזה התנהלו לא בימי כנסת, היא עובדה מאוד בעייתית, היא עובדה שלא אפשרה לכולנו להשתתף בדיונים בצורה ראויה ומספקת. חלק מהדיונים התנהלו במקביל לחקיקה אחרת. הכול התנהל בבהילות, בקצב דרמטי ומהיר שלא ראוי, אדוני היושב-ראש, לחקיקה כל כך חשובה וכל כך יסודית. ואני בהקשר הזה רוצה דווקא לומר את דבריך, כפי שצוטטו בעיתון, אדוני היושב-ראש. אני חושב שאלה הם דברים נכונים ומדויקים, ואמרת אותם בהקשר הזה. ואמרת כך: "תפקיד הכנסת הוא לקיים את הדיון המהותי והרחב, ובעניין הזה אין שום קיצורי דרך. מי שחושב שמדובר רק בפרוצדורה, אינו אלא טועה. זוהי פרוצדורה שיורדת למהות". ואני חותם על כל מלה.

דברי אמת. גם שטרית הסכים, גם יושב-ראש הוועדה.

ולכן אני חושב שראוי היה שחבר הכנסת שטרית, כיושב-ראש הוועדה המשותפת, למרות רצונו ואפילו הייתי אומר להיטותו להעביר את החוק הזה, ראוי היה להאט את הקצב, לאפשר דיון יותר בשום שכל, יותר בשיקול דעת, לשמוע את הדעות השונות. פחות להט לפעמים עוזר לדיון ועוזר למשתתפים בדיון לקבל החלטות יותר נכונות. אגב, גם בפתיחת הדיון, אפילו המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מר מלכיאל בלס, סיפר לנו על הלבטים הקשים שהיו לו ולחבריו בנוגע לחוקתיות של החוק הזה. ישנן כאן שאלות משאלות שונות בכל מישורי החיים שלנו, וחבל שבנושא כזה הדיון היה כל כך מהיר. אני חושש, אדוני היושב-ראש, שעם כל הבעיות הרבות שגילינו בחוק, יסתבר לנו במהלך העבודה ששלבים קריטיים בתהליך הטיפול בנתונים הביומטריים לא לובנו עד הסוף ולא עוגנו בהצעה כמו שצריך. אני חושש, אדוני היושב-ראש, שאם היה לנו זמן נוסף, היינו יכולים לברר שאלות נוספות, להעלות שאלות נוספות ולהציג בעיות נוספות, ואולי גם היינו יכולים לתת להן פתרונות יותר טובים ממה שניתנים בסופו של דבר בהצעת החוק. כל אחד מהפרטים בחוק המוצע עלול להשליך בצורה מהותית על מידת הסכנה והפגיעה בזכויות שיהיו לחוק הזה בעת יישומו, ועל האיזון בין הזכויות האלה לבין אותן תועלות שיוזמי החוק מבקשים להשיג. ובמיוחד לא ראוי לקדם את הצעת החוק בצורה כל כך בהולה כאשר הממשלה עצמה הגיעה למסקנה שיש לה ספקות לגבי הצעת החוק והסתבר לה שבהצעת החוק ישנם חסרים מהותיים. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לציין לחיוב את העובדה שבמהלך דיוני הוועדה התקבלה הסתייגות מהותית אחת חשובה, שאני הצעתי, ועל-פי ההסתייגות הזאת בוטל עונש המאסר על מי שמסרב לתת טביעות אצבע או תווי פנים. אני חושב שעונש המאסר הזה היה עוד החמרה קיצונית וחמורה, מיותרת לחלוטין, בהצעת החוק הזו. אבל מעבר להסתייגות הזאת, אדוני היושב-ראש, הבעיות העיקריות שהמאגר הביומטרי מייצר לא נפתרו ולא שונו, למרות התיקונים שאני מייד אתאר אותם. הדיון וההתלבטות שהיו בממשלה הובילו להחלטה שאני מברך עליה, ואני מצטט: "להבחין בין הליך הנפקת תעודות זהות חכמות ודרכונים ביומטריים לבין סוגיית הקמתו של המאגר הביומטרי". אני חושב שההבחנה הזו היא החלטה נכונה, החלטה מתבקשת, החלטה ראויה, והממשלה החליטה בכיוון הזה להשהות את הקמת המאגר הביומטרי לתקופה בת שנתיים שבמהלכה יוקם מאגר וולונטרי. אני מברך על ההחלטה הזאת, אבל, אדוני היושב-ראש, מה שקרה בפועל זה שגורמים שהעיקרון הזה של ההבחנה לא נראה להם, בעצם דחפו לפתרון שעלול להחזיר לנו את המאגר הביומטרי דרך החלון, עלול להחזיר את המאגר הביומטרי בדלת האחורית. אחד הנימוקים, אדוני היושב-ראש, שהיו מקוממים במיוחד, הוא הנימוק שאומר שסכומי כסף מאוד גדולים שכרוכים בהקמת מאגר וולונטרי יתבזבזו לשווא אם לא תימצא הדרך לכפות על אזרחי ישראל להכליל את נתוניהם במאגר הוולונטרי הזה. זה נתון שהוביל בעצם לניסיונות לגרום למאגר הוולונטרי להיות לא כל כך וולונטרי. איך עושים את זה? עושים את זה בדרך שבה אומרים, שמי שרוצה לקבל למשל שירותי ממשל זמין באינטרנט, יצטרך לתת את הנתונים שלו למאגר הביומטרי, עושים את זה בדרך שאומרת, שמי שיצטרך בעתיד,

דרכונים שאולי יידרשו באומות העולם, שיש בהם נתונים ניתנים לזיהוי ברמה גבוהה יותר, במדינת ישראל מי שירצה תעודה כזאת, שהוא יוכל בעזרתה להיכנס לארצות עולם, יצטרך בעצם להירשם במאגר הביומטרי. זה מנוגד לעיקרון שאומר שאנחנו מפרידים. אם אנחנו מפרידים, אז תנו לאנשים תעודות חכמות ואל תכלילו אותם במאגר הביומטרי. ואם אתם רוצים מאגר ביומטרי, תגידו לציבור בגלוי: אנחנו רוצים מאגר ביומטרי. נקים מאגר ביומטרי, כי יש לנו נימוקים טובים. אבל אל תעשו את שני הדברים ביחד, אל תגידו: אנחנו מקבלים את העיקרון, מאגר ביומטרי מאוד מאוד מסוכן, אנחנו מפחדים ממאגר ביומטרי, ובדלת האחורית תחזירו לנו את המאגר הביומטרי. אני חושב שדרך כזאת פשוט איננה ראויה.

הוויכוח הוא על העיקרון, וזה הנושא שחלק גדול מההסתייגויות שלנו נוגעות בו. העיקרון שאנחנו דורשים הוא, שמי שלא מסכים להיכלל במאגר הביומטרי לא ייפגע לחלוטין מבחינת הזכויות שלו ומבחינת המעמד שלו. ומבחינתי, ממשל זמין הוא זכות של האזרח. תאר לך, אדוני היושב-ראש, שמחר היו באים ואומרים: זכות לממשל זמין נמצאת לכולם חוץ מלאזרחים חרדים. היית מתקומם על זה, היית אומר: מה זאת אומרת? אם יש ממשל זמין, גם לי יש זכות. לך יש זכות, ולכל אזרח ישראל, גם אם הוא חרדי, להשתמש בממשל הזמין הזה. אבל אם ממשל זמין לא אפשרי למי שאיננו מסכים להיכלל במאגר הביומטרי, אנחנו פוגעים בזכות שלו, וזה מנוגד לאותו עיקרון שנכון שנכלל באותה פשרה. אני חושב שאתה קצת הרחקת לכת. אני נותן דוגמה מחיי העולם, אני לא יודע. הרי זו התוצאה. אתה משער שאולי המצב הזה יביא, לא. מי שלא יסכים לתת את הנתונים שלו למאגר הביומטרי, בעצם לא יוכל לקבל שירותי ממשל זמין באינטרנט. השאלה היא האם זה פוגע בזכויותיו. כן, זה פוגע בזכויותיו. אם היו שוללים את זה מהחרדים או היו שוללים את זה מהערבים, כולנו היינו מתקוממים. זה פגיעה בזכויות. אם שוללים מאנשים את הזכות לקבל תעודות זהות חכמות, אז זו פגיעה בזכויות שלהם, בוודאי. לכן, אדוני היושב-ראש, המטרה שלנו בהסתייגויות היא לצקת תוכן לוולונטריות של המאגר הוולונטרי, שזה באמת יהיה מאגר וולונטרי. אני הייתי מעדיף שלא יהיה בכלל מאגר. הממשלה רוצה מאגר וולונטרי? אז בואו נעמוד מאחורי זה, שזה יהיה באמת מאגר וולונטרי, ולא נכניס את החובה מהדלת האחורית ונפגע במי שאיננו מסכים לתת את נתוניו הביומטריים, כביכול, למאגר הביומטרי. לכן צריך להרחיב את הגדרת אותה זכות, שאסור לפגוע בה במקרה שאדם סירב להיכנס למאגר הביומטרי. צריך לקבוע שגם שלילת הטבה כמו ממשל זמין היא פגיעה בזכויות. צריך לקבוע שלא רק מניעה להיכנס לארץ זרה, אלא כל פגיעה בחופש התנועה מחייבת את השר להנפיק דרכון בסטנדרט בין-לאומי נדרש גם למי שמסרב לתת את נתוניו למאגר הביומטרי. אדוני היושב-ראש, עוד הסתייגות אחת חשובה שלנו נוגעת לזה שאנחנו רוצים שכל הנושאים שקשורים בחוק הזה יידונו בוועדת החוקה של הכנסת. הניסיון של הוועדה המשותפת במקרה הזה, אני חושב שלא היה נכון. בסופו של דבר היתה פה ועדה מאוד מצומצמת: שלושה חברים מוועדת הפנים, שבמקרה שלושתם לא התנגדו בתחילת הדרך למאגר הביומטרי, ושלושה נציגים מוועדת המדע. אני חושב שנכון היה, דווקא חוק כל כך עקרוני וכל כך משמעותי, לדון בו בוועדה של הכנסת בהרכב מלא. אני לא חושב שמשהו היה נפגע בדבר הזה, אני חושב שלהיפך, הדיון היה רק מתעשר ומתחזק. בסיכום הדברים, אדוני היושב-ראש, ההצעה הזאת היא אחד הנושאים המשמעותיים ביותר שעומדים על סדר-יומה של הכנסת הזאת. יש לנו הצעה שבסופו של דבר פוגעת באופן משמעותי בזכויות ובחירויות בסיסיות. יש לנו הצעה לייצר מנגנון שבעתיד, אני מזהיר מכך, ישתמשו בו גם שימושים נוספים. קל מאוד להפעיל את הגולם הזה אחרי שכבר הקמנו אותו. ולכן אני פונה אליכם, חברי הכנסת, קואליציה ואופוזיציה, ומבקש ברגע האחרון: בואו נחשוב מחדש, בואו נקבל את ההחלטה הנכונה, שבעצם רובנו כבר הבנו שהיא נכונה, בואו נימנע מהקמת מאגר ביומטרי, שהוא גם מיותר וגם מסוכן, ולחלופין, בואו נקבל את כל אותן הסתייגויות, שהופכות את המאגר הביומטרי למאגר באמת וולונטרי, ומונעות מלהכניס אותו בדלת האחורית ככלי של שלטון, שבעתיד יוכל להשתמש בו למטרות פסולות, בעייתיות, מסוכנות ואפילו נוראות. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת דב חנין. המסתייג הבא מאותה סיעה, חבר הכנסת חנא סוייד. לרשותך חמש דקות. הזמן שנותר בעצם כשש דקות. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, בואו נזכור לרגע

כולנו מציינים בכנסת את יום זכויות האדם. אני רוצה להזכיר לכולם שבעצם אי-אפשר לחשוב במנותק מהחוק הנוכחי, המאגר הביומטרי, על יום זכויות האדם. אנחנו מדברים על חוק שיש בו פוטנציאל גדול לפגיעה בזכויות אדם מאוד בסיסיות, וזאת צריכה להיות נקודת המוצא שלנו. אני חושב שהצעת החוק הזאת היא דוגמה מצוינת לכך שהמטרה מקדשת את האמצעים. בשביל להשיג איזו מטרה מסוימת, שאני לא כל כך השתכנעתי בחשיבות שלה ובעליונות שלה, יש פה פגיעה בזכויות בסיסיות, ובאמת צריך בסופו של דבר לעשות את השיקול הנכון, את המאזן הנכון, בין המטרה שאנחנו רוצים להשיג לבין ההפסדים, לבין האפקטים השליליים שינבעו מהחוק הזה. כאן אני רואה לנכון להזכיר דוגמה שהיא מאוד ידועה, מהפילוסופיה, על הגישה של מה שנקרא ה"יוטיליטריאניזם" שהמטרה מקדשת את האמצעים,

ארבעה אנשים שנקלעו לסירת הצלה בים. אין אוכל, אין מים, ומחליטים לשחוט מישהו, החלש מביניהם, כדי לשתות את הדם שלו ולאכול אותו, כדי שהשלושה האלה יחיו. וזה לא סיפור בדיוני, זה סיפור אמיתי, שהיה באנגליה, ואחר כך שפטו אותם,King versus Bagley and Stevenson, נדמה לי, משהו כזה. בשביל כאילו לשמור הרוב, במקרה הזה שלושה, הם שחטו, הם אכלו והם שתו את הדם של המיעוט.

בשביל איזו מטרה מסוימת, אפשר לנקוט כל אמצעי אחר. ובסופו של דבר אנחנו צריכים לעשות את המאזן הנכון: האם בשביל איזו מטרה ערטילאית, או אפילו מטרה רצינית, האם אפשר בסופו של דבר לנגוס

הבסיסיות של בני-אדם? אני חושב שבמקרה הזה אנחנו לא מדברים על רוב ומיעוט, לא רק המיעוט ייפגע. אני חושב על הפגיעה דווקא ברוב, כי בסדר, יש גנבים, ויש אנסים, ויש אנשים שהם בלי תעודת זהות, אבל בסופו של דבר אלה המיעוט, ומי שחושש מהחוק הזה זה דווקא הרוב. לכן אנחנו צריכים לחשוב, האם המטרות שהחוק הזה עומד להשיג הן באמת מטרות ראויות? האם כדאי לפגוע בזכויות? ועל איזה זכויות אני מדבר? אני מדבר על זכויות מאוד בסיסיות, זכויות של צנעת הפרט, של פרטיות. למה כל אזרח במדינת ישראל צריך להיות חשוף בפני פריצות, בפני מישהו, גוף כזה או גוף אחר, או עבריין כזה, שיהיה באפשרותו לגשת, לפרוץ למאגר הביומטרי הזה, ולקבל משם אינפורמציה שיכולה להזיק להרבה אנשים בסופו של דבר? אני חושב שהכוונה העיקרית של הצעת החוק היא תעודות חכמות, אבל עם מאגר ביומטרי, כי בלי זה אני לא מבין את הקונץ. דיבר חברי דב חנין כאן על כך שאפשר להנפיק תעודות חכמות, אבל בלי המאגר הזה. המאגר הזה הוא המסוכן יותר, וזה הדבר שאני יוצא נגדו. אני כאן רוצה גם להצביע על בעיה מסוימת. דיברו כאן על כך שיש מאגרים, שהם מסונפים, שהם סודיים, של השב"כ, של המוסד, אנחנו כאן מדברים על מאגר ממוחשב. מה אפשר לחשוב שהכי מוגן בעולם? זה הפנטגון. אנחנו ידועים כולנו שפרצו למחשב של הפנטגון, ואנחנו לא מדברים שם על קלסר עם ניירות. זה מאגר ממוחשב.

עם מהירויות הורדה,

מה שנקרא היום, של 200 ו-300 ו-400 קילובייט בשנייה, אפשר בפריצה אחת, לא צריך לחשוב הרבה, בפריצה אחת אפשר להוציא כל כך הרבה אינפורמציה. זה לא לגנוב איזה נייר מקלסר אחד, אלא כאן מדובר באפשרות של עשיית download למאגר כזה.

מי יבוא להגן על הרעיון המסוכן הזה? זה רעיון מסוכן, זה מנוגד לזכויות בסיסיות של אזרחים, דווקא אזרחים ישרים, ולכן חשוב מאוד שהכנסת תצביע נגד ותדחה את הצעת החוק הזאת.

תודה לחבר הכנסת חנא סוייד. קבוצת מרצ,

ראשון המסתייגים הוא חבר הכנסת ניצן הורוביץ. סך הכול יש לכם 25 דקות. אני מבין שזה נחלק בינך לבין חבר הכנסת חיים אורון. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה להצטרף לחברי חבר הכנסת דב חנין, אני רוצה גם להודות לו על תרומתו הגדולה בכנסת ומחוץ לה לקידום המאבק בחוק הביומטרי, וגם אני רוצה להצטרף לדבריו בעניין השר מיכאל איתן. השר מיכאל איתן עמד כאן קודם כנציג הממשלה, ואמר דברים כנים וישרים, שניכר בהם שיצאו מהלב, עד כמה מסוכן החוק הזה, עד כמה הוא מיותר, עד כמה אפשר היה להשיג את הפתרון של תעודות זיהוי ומסמכים חכמים בלי להקים את המאגר, עד כמה הוא יקר ועד כמה ההליכים בוועדה, בראשות חבר הכנסת שטרית, לא היו ראויים. השר איתן אמר את הדברים כנציג הממשלה. אני חותם על כל מלה, ובעצם, אחרי דברים כאלה מצד נציג הממשלה, מתבקש לדחות את

אבל בסוף דבריו אמר השר מיכאל איתן שהוא בפוליטיקה, ולכן למרות כל מה שאמר, ועל אף כל מה שהסביר, עד כמה החוק הזה מסוכן ומיותר, הוא יתמוך בהצעת החוק. אני רוצה להגיד לכם, חברי חברי הכנסת, אומנם אני בפוליטיקה זמן הרבה יותר קצר, אבל לא באתי לפוליטיקה כדי להצביע בניגוד לצו מצפוני. אדם, גם אם הוא איש פוליטי לא יכול להתכחש לצו מצפונו, ולכן אני אתנגד לחוק הזה. כי אני לא חושב שצריכה להיות לנו פוליטיקה שבה אדם עקב לחצים ותכתיבים פוליטיים צריך להצביע באופן כה מפורש בניגוד לצו המצפון שלו, ואני חושב שהדברים שאמר כאן השר איתן, ראוי להם שייקראו ויישמעו בעיון ובתשומת לב רבה. לגופו של עניין, חברים, החוק הביומטרי נוצר מרצון טוב כדי למנוע זיוף של תעודות זהות רגילות, כי הן באמת קלות לזיוף כיום. יש בישראל,

עשרות אלפי תעודות זיהוי מזויפות, גם דרכונים ישראליים מזויפים, וזה דבר שכמובן פוגע בכולנו. הרעיון היה להמיר את המסמכים האלה במסמכים חכמים. בתעודת זהות חכמה יש שבב שמאפשר להשוות את המידע בין מה שנמצא טבוע בתוך התעודה לבין אותו אדם שניצב בפנינו. העניין העקרוני הוא שבתעודה כזאת, בניגוד למערכת המאגר שאותה מייסד החוק הזה, הפרטים שהם טביעת אצבע, צילום פנים וצילום רשתית העין, נמצאים ברשותו הפרטית של האזרח, ולא עוברים לרשות המדינה למאגר שבו הם נאגרים אחר כך. אנחנו אמרנו מתחילת הדרך, וכשאני אומר "אנחנו" הכוונה היא לא רק לחברי הכנסת שהתנגדו לחוק, אלא גם לארגונים הרבים מאוד שהתנגדו לו, למומחים, ציין כאן השר איתן את חתני פרס נובל, את המתמטיקאים, באמת אנשים מן השורה הראשונה, אמרנו, אין לנו בעיה עם תעודות,

אנחנו תומכים בתעודות זיהוי ובמסמכים חכמים. באמת אנחנו תומכים בכך כי יש בעיה אמיתית. אבל בין המסמכים החכמים לבין המאגר יש הבדל גדול מאוד, יש פער גדול מאוד. מומחים בעלי שם עולמי שהופיעו בוועדה הזאת וגם התראיינו בהרחבה, ואני שוחחתי אישית עם כמה מהם, שהם מומחים ישראלים לאבטחת מידע, כולל אנשים עם עבר ביטחוני, טוענים בתוקף שיש סכנה, שאחד מהם הגדיר אותה באוזני כסכנה ודאית, של דליפת מידע מהמאגר. אנחנו בסך-הכול יכולים ללמוד מהעבר: יש כבר מאגרים שהם ברשות משרד הפנים, והם דולפים כמסננת. אפילו כאן, אדוני היושב ראש, אני לא אראה את זה, אני לא מנסה לעשות כאן הצגות, יש לי דפים שהוצאתי היום מהאינטרנט, הם פרוצים לכל אדם, אתה יכול להיכנס, להוציא דפים ממאגר מרשם התושבים של משרד הפנים. זה פשוט מונח כאן לפני, אני לא רוצה להראות את זה כי בכך אני בעצם אשתף פעולה עם אותם אלה שפרצו את המאגר. אבל באמת הם פרוצים לכל דורש עם כתובות, עם מספרי זיהוי, שמות של כל בני המשפחה ופרטים נוספים על כל אחד מאזרחי המדינה. זה מאגר שהוא מאגר של משרד הפנים, אבל המאגר שאתה מדבר עליו הוא מאגר שגם המפלגות משתמשות בו לצורך בחירות או דברים אחרים. כך שזה לא איזה דבר חדש. אבל אני חושב שמידע כזה ומאגרים נוספים, בסכומים מאוד פעוטים, אפילו מישהו הראה זאת לי, אתה יכול להשיג פרטים מהתיק הצבאי שלך, מקופות-החולים, ממאגרים של משרד המשפטים וכו'. מה אני בעצם רוצה לומר, אדוני? שניתן היה להשיג את המטרה של הקניית תעודות זיהוי חכמות ודרכונים חכמים עם נתונים ביומטריים בתוכם בלי הקמת מאגר שהוא, ושוב אני מצטט את המומחים, בסכנה כמעט ודאית של דליפה. ושוב, אדוני, אפשר להסתמך על מאגרים קיימים שדלפו, ועמדנו על זה בוועדה, חבר הכנסת שטרית הודה בכך. הוא טוען שבמאגר הזה,

כי הוא יהיה יותר בטוח. אמרו את הדברים גם על מאגרים קודמים, והניסיון שלנו בעניין הוא לא טוב.

שבמאגר הזה יהיו פרטים שעד כה לא נאגרו במאגרים אחרים.

ברגע שיש צילום פנים ביומטרי שלך במאגר, אתה בעצם מתהלך כשהשם שלך רשום לך על המצח. בעזרת צילום פשוט שלך, נאמר במצלמת תנועה באיזה צומת אפשר לדעת מי אתה, אפשר לדעת מה פרטיך משום שהצילום הזה ייחודי לך. תאר לך מצב שבו אזרח ישראלי מסתובב בחו"ל וניתן לדעת שהוא ישראלי בלי שום מסמך מזהה, פשוט על-פי צילום פניו.

סכנה גדולה מאוד. הסכנה היא כפולה. אני חושב שלמדינה יהיה מידע רב ביותר, רב מדי על האזרחים.

האזרחים הופכים כאן למין סוג של "חפים מפשע על-תנאי".

ואני שמעתי את הטענה הזאת, אם אתה לא פושע, ואין לך מה להסתיר, אז מה אכפת לך שידעו איפה היית. יש פה זכות בסיסית מאוד לפרטיות. זכותי, וזאת זכותי היסודית כבן-אדם, לשלוט על תנועותי ולהחליט מתי אני רוצה שידעו איפה אני נמצא, ומתי אני רוצה שלא ידעו. זה הדבר הבסיסי ביותר. ברגע שהמאגר הזה יקום עם הנתונים הביומטריים,

נתונים גופניים של גוף האדם: טביעות אצבע, פנים ועיניים, אנחנו מוותרים באופן גורף מאוד ובלתי הפיך על הפרטיות. זה לקחת מאזרחים באופן בלתי הפיך את הזכות לפרטיות ואחר כך להגיד להם:

אם אתם לא עשיתם שום דבר או אם אתם לא פושעים אין לכם מה לפחד, זאת טענה מאוד עלובה. צר לי על היום הזה שבו זה קורה. מעבר לזה, בגלל סכנת הדליפה מהמאגר יש פיתוי מאוד גדול לחברות פרטיות ולארגוני פשע למיניהם לשים את היד שלהם על מאגר עם נתונים כאלה. תארו לכם מצב שבו ניתן יהיה להוציא את טביעת האצבע שלי או שלך או שלה ולהשתיל אותה,

בזירת פשע כראיה. הרי אלה נתונים אישיים, הם נתונים גופניים. לכאורה בדיונים האלה, ואכן, השר איתן העיר על כך, ואכן הממשלה משכה את החוק לא כי אני או חברי דב חנין התנגדנו, אלא פשוט בגלל שגם הממשלה נוכחה לדעת שזה חוק מסוכן. הממשלה משכה אותו, והושגה פשרה בחוק הזה, וזה מה שמונח לפנינו. הפשרה היתה שההצטרפות למאגר היא באופן התנדבותי למשך שנתיים. אבל למעשה, ואני רוצה שהדברים כאן יהיו ברורים מאוד: מדובר למעשה בהכרח, זה לא הצטרפות בהתנדבות, משום שכל מי שירצה לקבל שירות יעיל יותר מהמדינה יצטרך להצטרף למאגר. זה לא באמת בחירה חופשית שעומדת בפני האזרח. מי שלא ירצה להצטרף למאגר ולא ירצה למסור את הנתונים האלה מכל שיקול שהוא, ייווצרו שני סוגים של אזרחים: אלה שמקבלים שירות משודרג ומהיר מתוך נתוני המאגר, על-פי התעודות שלהם, ואלה שייאלצו להמתין ארוכות בתורים. אני חייב להגיד שהפשרה נוסחה באופן כזה שמותירה בידי אנשי משרד הפנים את האפשרות להתנות ולהפלות בעלי תעודות זהות חכמות בהשתתפות במאגר משום שאחרת לא רבים מאזרחי ישראל מרצונם הטוב והחופשי יתנדבו למסור את הנתונים הללו למאגר. אמרו כאן שהמאגר הוא מסוכן ומיותר, ואני אוסיף גם,

המאגר הוא מסוכן, מיותר ויקר. במאגר הזה, וכדאי שגם את זה ידעו אזרחי ישראל, יושקעו מיליונים רבים של שקלים, וקשה לי לראות כיצד משרד הפנים לאחר הקמה של שנתיים של תוכנית פיילוט כביכול, יסכים לוותר ולהשליך את הפרויקט הזה גם אם יתגלו בו בעיות קשות ויוותר על ההשקעה העצומה שהוא עושה בפיילוט הזה. חשוב מאוד היום, יום לפני היום הבין-לאומי

להגיד כאן בכנסת שאין אף מדינה דמוקרטית אחרת בעולם שהקימה מאגר שכזה. ולא בכדי. אומנם אנחנו באמת חושבים שאנחנו הכי חכמים, ואנחנו יודעים את הכול, אבל אולי כדאי קצת ללמוד מניסיון של מקומות אחרים ולהבין שגם בהם, מדינות מתקדמות, משוכללות, עם מחשבים וגם דאגות ביטחוניות וביקורת גבולות הגיעו למסקנה שבגלל הסיכון שטמון במאגר הזה לפרטיות ולביטחון האישי של האזרחים כדאי לוותר עליו. ושוב אני אומר, רבותי, הדברים אינם תיאורטיים. אני מחזיק בידי עכשיו ממש מסמכים שהוצאתי ממאגרי משרד הפנים, זה זמין לכל דורש באינטרנט. החוק הזה מכיל בתוכו סוג של פשרה, שבה בעצם מוצגת לנו הקמת המאגר כעניין התנדבותי. אני רוצה להדגיש שוב: זה איננו כך. ההסתייגויות שאנחנו הכנסנו, קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ, בחוק הזה,

אם יתקבלו, ואלה הסתייגויות ענייניות, לא נגחניות ולא כל מיני המצאות וקשקושים, אלה הסתייגויות אמיתיות, שבאמת נועדו להבטיח שהמאגר הזה אכן יהיה וולונטרי, שלא ילחצו על אזרח שלא רוצה להצטרף למאגר באמצעות, למשל, הרעה בשירות שיקבל ממוסדות המדינה. ואני באמת קורא כאן לחברי הכנסת לגלות בגרות, ולבוא בגישה שהדריכה כאן את השר איתן וחברים אחרים בדיונים בוועדה, ולהבין שיש לנו כאן אחריות גדולה, כי הדברים האלה, להיזכר בדיעבד, אחרי שכבר יקום מאגר, והנזק יקרה, ותהיה דליפה, לבוא אחרי שנתיים, שלוש שנים או חמש, ולומר, אוי, טעינו, זאת תהיה חוכמה קטנה מאוד. באמצעות ההסתייגויות שאנחנו יכולים לקבל כאן הערב אפשר באופן הוגן, ואני לא מדבר כאן כנציג מפלגה או כפוליטיקאי, באמת למדתי את העניין, הקדשתי לזה שעות רבות. ההסתייגויות שלנו הן הסתייגויות טובות, ואם נקבל אותן נוכל להבטיח שאכן המאגר,

אני הייתי מעדיף שלא יהיה מאגר, אני יודע שלצערי הרב הוא יקום. אם נקבל את ההסתייגות האחרות, המאגר יהיה הרבה פחות מסוכן, והוא באמת יהיה מאגר וולונטרי, כך שבעוד שנתיים יהיה אפשר לבחון באורח אמיתי את התועלת או הנזק שלו.

אני שוב קורא לכם לקבל גם את ההסתייגות שמבטלת את המאגר ומשאירה לנו את האופציה הטובה לביטחוננו ולפרטיותנו, להצטייד בתעודות זיהוי חכמות, עשו את זה בעולם, ואנחנו יכולים לעשות את זה

בארץ. לסיום אני רוצה לדבר קצת על האופן שבו החוק הזה

יש לך דקה, אדוני.

אני רוצה לומר כך: היתה כאן קואליציה גדולה של ארגונים חברתיים, ארגונים לזכויות אדם,

הזכירו את עורך-הדין אבנר פינצ'וק,

אנשים מהרחוב, מה שנקרא, שהתגייסו מתוך אמונה שהם יכולים לשנות, והצלחנו במאבק משותף לא רק לעכב את החוק הזה, אלא להכניס בו שינויים חשובים ביותר. אומנם הוא יתקבל היום, ואת זה אני אומר בצער גדול, ואני גם מעריך שאת ההסתייגויות הראויות שלנו לא תקבלו, אבל המאבק הזה הוכיח שכשציבור אכפתי מתגייס, לרבות אנשים מאוד צעירים שפגשנו בהפגנות, ובאמת אנשים צעירים שבאו לזה מתוך איזה אידיאליזם, כשאנשים מתגייסים מתוך אכפתיות, אפשר לשנות דברים במדינת ישראל, ולכן אולי זאת חצי הכוס המלאה שאני מבקש כאן להציג לפניכם הערב.

תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. המסתייג השני מקבוצת מרצ, חבר הכנסת חיים אורון. נותרו עשר דקות לערך.

חבר הכנסת איתן כבל. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אדוני השר לשעבר ויושב-ראש הוועדה הנוכחית, אני הייתי פחות מעורב מחברי דב חנין ומחבר הכנסת ניצן הורוביץ, שעסקו בנושא הזה לפני ולפנים, ואני רוצה פחות לעסוק בשאלה הזאת. אני רוצה להתייחס לשתי נקודות, בכל זאת, מה קרה בין הוועדה ובין הכנסת. אני לא יודע מה קרה בתוך הוועדה.

אבל אני אומר שאני לא יודע, כדי לעבור קדימה. מה קרה בין הוועדה לבין הכנסת: לא היו מקרים רבים שהונח חוק מוכן לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, והנושא המהותי של החוק הזה, ואי-אפשר לברוח מזה, שונה במעבר משנייה ושלישית אחת

וזה קרה בהליך מאוד משונה, בהתערבות מאוד חד-משמעית של השר מיקי איתן, ובעצם בהתגבשות של הלחץ הציבורי, שעד אז לא התגבש. מה היה קורה לכנסת אם זה לא היה קורה? וכחוט השערה, יודע חבר הכנסת איתן, והוא גם אמר לי את זה, שזה היה איכשהו יכול לא לקרות.

ברוב אוטומטי, בניגוד לזעקות הגדולות של חלק מחבריה, היתה מחליטה על החוק. נוח לי להציג את הדוגמה הזאת, כי לכאורה מדובר פה פחות בחוק או בנושא שמחלק את הבית על-פי הפרמטרים הרגילים שלו,

דתיים וחילונים. אני תיכף אגיד משהו על זה, אבל זאת לא החלוקה הברורה

ואני פונה אל יושב-ראש הכנסת, וגם אל יושב-ראש הישיבה, כחבר נשיאות הכנסת, אנחנו חייבים להשגיח יותר על מעשה החקיקה שמתנהל בכנסת. אני בכלל חושב שאנחנו מגזימים בחקיקה. זה המשפט הבא שאני רוצה לומר. למשל, ועדת משנה של ועדת הכספים עוסקת כמה שבועות, גם כן קצת בלחץ שלא ברורה לי מהותו,

הפקעת קרקעות, אחרי פסק-דין של בית-המשפט העליון, שאמר: תעשו סדר, ונכנס חבר הכנסת ציון פיניאן, שהוא יושב-ראש ועדת המשנה, וועדת המשנה עוסקת ועוסקת בנושא הזה, מספר רב של ישיבות,

תתכנס מליאת הוועדה.

שיהיה קשר אמיתי בין מה שקרה בוועדת המשנה לבין מה שיקרה במליאה, ובין החוק כפי שיעלה. למה אני אומר את זה? הנושא שפה עומד על הפרק הוא המדרון החלקלק של שמירה על זכויות האדם. זה מה שמונח על כפות המאזניים. לו יתואר שצודק חבר הכנסת שטרית, והסכנה לא כל כך גדולה, לו יתואר שצודקים השר וחברי הכנסת ניצן הורוביץ ודב חנין, והסכנה מאוד גדולה, במצב כזה איזה צד אני תופס? על מה אני מוכן לוותר תמורת מה? ואני אומר בלי לפקפק, ופה כן יש מחלוקת מהותית, לא כאיזה חסיד שוטה של זכויות אדם משום שאלה זכויות אדם על-פי איזו ססמה של מישהו. אני מודע למדרונות החלקלקים שקיימים בפסיקה, בחקיקה, במינהל, שקשורים בהגנה על זכויות הפרט. הוא החלק החלש בדיון הזה. על מה צריכה הכנסת הזאת להתגייס ולהגן? על השמא ועל הסכנה שהשר איתן הגדיר אותה כמכפלה של סכנה פרסונלית עם סכנה ביטחונית? לי מספיקה אחת מהן. אני לא צריך את שתיהן בחזקה. רק האחת מספיקה בעיני. לו היית בא ואומר: יש פה סכנה ביטחונית שהמאגר ייפול לידי מישהו, או היית בא ואומר: יש פה סכנה לזכויות הפרט ומה שיקרה אתן. אתה אומר: יש פה בחזקה, האחד מעצים את השני. ואני אומר, במצב כזה, עצרו רגע, לאט-לאט, מה קרה? הרי אין מחלוקת מהיום הראשון, חבר הכנסת שטרית, על תעודות זהות ודרכונים ביומטריים. אני לא מכיר את המחלוקת הזאת. לא עם אנשים בעמדותי. כל המחלוקת היתה על המאגר. אז לעשות עכשיו את הווריאציה החלקית,

כי זו פשרה פוליטית? אני מבין את חבר הכנסת איתן. הוא אמר: תשמע,

בין להשיג 100 ולהשיג 20, השגתי 20, חיבקתי את ה-20. אני לא מחויב לזה, כמובן, אבל אני מבין את מה שהוא אמר. אבל אני שואל את הכנסת: מה הפשרה הזו, החשובה, כשאין דוגמה כזו בעולם?

חבר הכנסת שטרית, אתה חוזר ואומר לא נכון, ואנשי מקצוע מהבכירים ביותר חוזרים ואומרים: אין דוגמה. לא רק בכנסת. בריטניה היא מדינה מספיק מתקדמת? יש בה מאגר ביומטרי. עם עשר אצבעות, לא עם שתיים. לא מפעילים אותו. לא נכון.

זה לא נכון. ובספרד, בקנדה, באוסטרליה, מה? הם, בסדר. אחרי שאמרת, גם בשיחה בינינו, הלכתי ובדקתי פעם נוספת. לא בדקתי כמוך, פשוט שאלתי וקראתי אמירות של אנשים שאני מעריך את דעתם, והם אמרו: אין דבר כזה.

ואני לכן אומר, בשאלה הזאת, איזו פשרה, או איזו סכנה אני מעדיף, כאשר המטרה המהותית מתקיימת, והמטרה המהותית והמרכזית לא היתה המאגר, בשום שלב. המטרה המרכזית היתה תעודות זהות ודרכונים משוכללים יותר, עדיפים יותר, בלתי ניתנים או קשים יותר לזיוף, וכו' וכו'. זה ניתן,

אז למה היה צריך את המאבק הזה? למה היה צריך להיכנס לאותו מדרון חלקלק, שאני אומר לך, ואני אומר לכנסת באופן מפורש: כמה וכמה מאגרים כבר נפרצו. היושב-ראש אמר בקריאת ביניים לניצן הורוביץ: אבל אנחנו משתמשים במאגר השמות. היתה תקופה שהשימוש במאגר השמות פלוס מאגר הטלפונים היה עבירה. היא נפרצה לגמרי. היום כל אחד מחזיק בידיו מאגר שמות פלוס מאגר הטלפונים. למה צריכים להיות בידי כל מפלגה רשימת כל תושבי ישראל וכל הטלפונים שלהם? בכלל היום זה כבר לא רציני. כל הבוחרים.

כל הבוחרים וכל הטלפונים שלהם. מוצלבים ביניהם. ומחר, עוד כמה נתונים. למה זה צריך להיות?

רגע, רגע, אם לא צריך, וגם זה התחיל, אני זוכר כאשר בפעם הראשונה זה היה, היה מכתב. איימו על כולם, על המפלגות: מי שיצליב את הנתונים הללו, עובר עבירה פלילית. נכון, אומר חבר הכנסת שטרית. וזה לא עמד במבחן. לדעתי, היום אין ילד שאין לו המאגר הזה. ולכן, אני לא רוצה לגזול את זמנם של חברי הכנסת. אני אומר, במצב הזה, כאשר הסכנות קיימות, גם אם הן לא במאה אחוז, חובתה של הכנסת להגיד: עד כאן. בואו נעשה את המהלך המרכזי. גם הוא דורש מאמץ גדול, גם הוא הוצאה מאוד גדולה. נגיע לשלב שנאגור את המידע הזה במאגר רק אחרי שנבחן בחינה נוספת, נראה מה קורה, נשתכנע באופן יותר ברור שהיתרונות גדולים מהחסרונות, ולא נעשה את הקפיצה הזאת עכשיו. אנחנו, בכל מקרה, נצביע בעד ההסתייגויות, ובמידה שההסתייגויות לא יעברו נצביע נגד החוק. תודה לחבר הכנסת חיים אורון. המסתייג הבא, חבר הכנסת איתן כבל. לרשותך 20 דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, בפתח דברי אני רוצה לומר כמה מלים לפני שאכנס למהות העניין. קודם כול, לשר מיקי איתן, שוב, שנינו חברים מאוד קרובים. קודם כול אני מתנצל על האי-הבנה.

חשבתי על העניין, שנינו טעינו. אתה טעית כשאמרת שלא הייתי, ואני חשבתי, שלא הייתי בכלל. כי הרי יש כאלה,

אנחנו באותו צד, אני מתנצל בפניך.

עכשיו נעשה מזה, אצלנו אומרים "יום לימודים ארוך"? התנצלתי בפניך, ואני יכול לומר בפירוש שהייתי מאלה שהיו פעילים ביותר בנושא הזה של חוק המאגר הביומטרי, למרות התרגולות שעשה לנו השר לשעבר,

ייאמר לזכותו, ואני אומר את זה כאן, מעל לבמה, לשיטתך, עשית עבודה יוצאת מן הכלל. הראית שאפשר לעשות עבודה פרלמנטרית, ואני חולק עליך בחלק מהדברים, וזה לגיטימי, אבל כעבודה פרלמנטרית ייאמר לזכותך שעשית אותה בצורה מכובדת ובאופן שהרבה חברי כנסת יכולים ללמוד. לגופו של עניין, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, בסך הכול הכללי נאמרו כאן כל הדברים על-ידי עמיתי. הרי אין מחלוקת, חבר הכנסת מאיר שטרית, על הצורך בהחלפת התעודות. בשביל זה לא צריך את כל ההרצאות וכל הדיונים. יש הסכמה מקיר לקיר, תעודות הזהות ובוודאי הדרכונים. אבל עם זאת, יש בינינו מחלוקת גדולה וקשה בשאלת הצורך במאגר. ובוודאי, בוודאי, למה אנחנו צריכים למהר ולבצע את המאגר מייד?

כשאני מקבל מכתב, ואני שומע אותך ואני מכבד אותך, אתה בין חברי הכנסת שאני הכי מכבד, ואתה יודע את זה. כשאני מקבל מכתב שחתומים עליו פרופסור ישראל אומן, פרופסור עדה יונת, פרופסור יקיר אהרונוב,

אני בכל זאת, אני אומר לעצמי: בדרך כלל אינני מרגיש כאסקופה נדרסת למלומדי מורשת,

"עבד לעבדי ה'" כפי שכתוב אצל בשביס-זינגר.

אני לא עד כדי כך, אבל עם זאת, אתה יודע, אני אומר לעצמי, כשאני מקבל פנייה בנושא כל כך מקצועי, שהוא כל כך מעל למחלוקת פוליטית, כי השאלות כאן הן לא שאלות פוליטיות של ימין שמאל, דתיים חילונים, זו שאלה שנוגעת כמעט לכל חלקי הבית, ולא משנה מאיזו מפלגה הם באים. והעובדה היא, חבר הכנסת שטרית, חבר הכנסת אקוניס, שמי שהוליך את החוק זה חבר כנסת מהאופוזיציה. חבר הכנסת אקוניס, זה מפריע לי, אני זקוק להקשבה. לכן, מה שאני אומר בנקודה הזו, ואני אומר את זה לשר מיקי איתן, במידה מסוימת, אני יודע שעשינו שינויים הרבה בזכותך, בזכות אותה פעילות שגרמה לכך שהחוק לא עלה בשבוע שעבר, אבל אני אומר לך דבר אחד שנגרע כתוצאה מכך,

אני אומר את זה בצער: בציבוריות הישראלית עד לפני שבועיים היה מומנטום שאולי היה יכול לשנות פה,

משהו.

רוב הציבור חושב שהחוק ירד מסדר-היום.

אם אתה עובר בין אזרחי מדינת ישראל, רובם המכריע יאמרו לך, אם לא כולם יאמרו לך, הודעתי שאני בא כאן היום להצביע על החוק ואומרים: מה, זה עולה? קראנו שזה כבר ירד מסדר-היום.

לצערי, לא הצלחנו לנצל את אותו מומנטום שהיה, מומנטום ציבורי. אבל אתה יודע מה? זה כבר מאחורינו. ולכן אני אומר את זה כך , כי אני יודע, חבר הכנסת כבל, על זה נאמר: צריך להמתין. חבי רגע עד יעבור זעם.

אבל זה כבר,

מעשה עשוי, לצערי, וגם החוק יעבור היום.

ותשמע, הם עשו אותו יפה, זה ייאמר לזכותם. חבר הכנסת מאיר שטרית יוכל לפתוח, לכשיפרוש בעוד 40 שנה מהכנסת, משרד לייעוץ בתרגילים.

איך כולנו לרגע, נדמה היה לנו, שהנה, הצלחנו ונכתבו כתבות והכול היה בסדר, אבל אף אחד כאן לא ידע שהיה כאן "חבר, אתה חופר".

מאחורי גבנו נעשתה עבודה שייאמר לזכותך שוב, אבל אני חוזר ואומר לך, חבר הכנסת מאיר שטרית, יש כאן הזדמנות לכנסת.

זה מסוג אותם דברים שכאשר הם יוצאים, זה לא עוד חוק כמו שכולנו פה כל יום רביעי נלחמים אם העברנו עוד חוק. זה מסוג אותם חוקים שברגע שהם נכנסים לספר החוקים, להתחיל לשנות אותם זה סיפור מאוד מורכב, מאוד מסובך, ואני לא בטוח שבבוא העת יימצא אותו משוגע שירצה לקום כמו חבר הכנסת השר לשעבר שטרית מן הצד הזה, או שיהיה מיקי איתן כזה שיהיה לו כוח להילחם מול הדברים האלה. ואני אומר לך, אוקיי, כבר הסכמנו, כבר אמרנו שנקים שני מאגרים, ואחר כך אמרנו שלא. אחר כך אמרנו שבמקום שני המאגרים, אפשר לפצל אותם לשני משרדים.

זה לא דבר שאני אוהב, אבל הוא ודאי יותר טוב מהמצב שרוצים להעביר. או לחלופין אמרנו, התנדבות, מה שנקרא "התנדבות בכוח". ראינו את זה, אוי ואבוי לך, כלומר אתה מתנדב, אבל תדע לך שאתה צפוי לא',

ו'; כלומר גם אם אתה רוצה, אין לך שום סיכוי בעולם שלא תיקח את הדרכון או את תעודת הזהות החכמה במתכונת שאתה מתכוון אליה, חבר הכנסת שטרית. אני רוצה רק לקרוא לכם, ובזה אני אסיים, כי קודמי דיברו הרבה, ודיברו גם לעניין, אני אוכל להשיב אחריו? אני מבין שאחריו צריך לדבר שר הפנים.

מבקש שזה יהיה קצר. ודאי, עד שיכניסו את האנשים. חברי חברי הכנסת, אני מוצא לנכון לקרוא לפניכם, כדי שיהיה בפרוטוקול לפחות, את מכתבם של חתני פרס נובל בעצומה נגד המאגר הביומטרי, שיהיה בפרוטוקול,

כבוד חברי הכנסת, מצורפת בזה עצומה של אנשי הטכנולוגיה והאקדמיה מהשורה הראשונה בארץ נגד הקמת המאגר הביומטרי בישראל.

החותמים גם זוכי פרס נובל פרופסור ישראל אומן ופרופסור עדה יונת. אני אקרא את העצומה: "אנו, החתומים מטה, אנשי מדע וטכנולוגיה ואנשי אקדמיה בישראל, מתריעים בפני חברי כנסת ישראל על הסיכונים הכרוכים באישור הצעת החוק להקמת מאגר מידע של אמצעי זיהוי ביומטריים. לפי החוק המוצע, המדינה תחייב כל תושב למסור טביעות אצבע וסריקת פנים, ואלה יישמרו במאגר מרכזי שיקום לצורך זה. קיום מאגר זה עלול לסכן את ביטחון המדינה ותושביה ואף יפגע בפרטיות ובכבוד האדם. המטרה המקורית של החוק, מניעת זיוף תעודות זהות, אכן ראויה וחשובה, אך אנו סבורים כי ניתן להשיג מטרה זו ללא הקמת מאגר, באמצעים טכנולוגיים זמינים, זולים יותר, בטוחים יותר וחודרניים פחות, כמקובל בעולם המערבי". מוזכר גם שהעצומה פורסמה בהרחבה ב"ידיעות אחרונות" ב-29 ביולי 2009. חברי חברי הכנסת, אני פונה אליכם שוב:

אכן יעבור היום, אבל לפחות את ההסתייגויות, אני פונה אליכם, אל כל החברים מכל סיעות הבית, ואני מקווה שההצבעה היום לא תגרום לנו, חבר הכנסת שטרית, להצטער בעתיד. תודה. תודה לחבר הכנסת איתן כבל. אני אתן לחבר הכנסת מאיר שטרית, יושב-ראש הוועדה, שהכין את הצעת החוק, ומייד לאחר מכן תתחיל ההצבעה על ההסתייגויות. אדוני היושב-ראש,

הייתי פה כל הדיון, ושמעתי בסבלנות את כל המסתייגים. ברור שיש חילוקי דעות רק בעניין אחד: בעניין המאגר. אנשים לא מבינים למה צריך מאגר.

להסביר במלים פשוטות למה המאגר נחוץ.

הרי אומרים שאפשר להפיק תעודות זהות ודרכונים ביומטריים בלי מאגר. המטרה של המאגר, אדוני, היא כפולה, ובלי המאגר כל העניין הזה ספק אם הוא כדאי ושווה למדינה. אגב, זו גם הסיבה שבכל המדינות שעשו דרכונים ביומטריים הקימו מאגרים, בניגוד למה שאומרים המתנגדים, אגב. הבאתי דוגמאות: ספרד,

שהעבירה עכשיו משאל-עם, בריטניה, קנדה, אוסטרליה,

ב-28 מדינות לרשיונות הנהיגה שם עשו מאגר. לא שזה מצדיק את זה, אבל טכנית אתה צודק. כל העולם עובר לתעודות ביומטריות, ובכל המדינות מקימים מאגרים, שלא תהיינה אי-הבנות.

אדוני היושב-ראש, אני אסביר למה המאגר נחוץ,

מה, סתם לעשות מאגר?

אדוני היושב-ראש,

למנוע הרכשה כפולה. נאמר שיש לך תעודה ביומטרית,

ואתה מאבד אותה. נניח שחבר הכנסת וקנין איבד את התעודה, ובא אדם אחר ואומר: אני יצחק וקנין, אני מבקש שתוציאו לי תעודת זהות חדשה. איך במשרד הפנים ידעו אם הוא יצחק וקנין או מישהו אחר? לוקחים ממנו טביעת אצבע. אם יש למה להשוות את טביעת האצבע ולוודא שבאמת אתה יצחק וקנין, ודאי הם יוודאו שטביעת האצבע היא שלך, ואז הם בטוחים שהתעודה שהם מוציאים לחבר הכנסת וקנין היא התעודה שלו. אבל אם מסתבר שמי שבא אליהם, טביעת האצבע שלו לא תואמת את הטביעה של יצחק וקנין שישנה במאגר, ידעו שהוא מזייף ומנסה לגנוב את התעודה שלך. זאת מטרה אחת שחלה בכל המדינות, מניעת הרכשה כפולה.

כל הסכנה בהפקת תעודות היא בזמן הנפקת התעודות. ההרכשה הכפולה היא הסכנה הגדולה ביותר, שאנשים יכולים להוציא תעודה מזויפת של מישהו אחר,

הדבר השני, כאשר מדובר בזיהוי אדם שאיננו מוכר, מוצאים, חלילה וחס,

שלא יודעים של מי היא, והמשטרה צריכה לזהות את האדם הזה כדי לדעת מי הוא, או במקרה שהמשטרה עוצרת חשוד, מה היום המשטרה עושה כשהיא עוצרת חשוד? היא שמה אותו במעצר, לוקחת את טביעות כל עשר האצבעות שלו ומתחילה לחקור ולחפש לזהות את האדם הזה, אם הוא לא רוצה להזדהות או לא יכול להזדהות.

ברגע שיש טביעת אצבע שלו, המשטרה תפנה לבית-משפט ותבקש אישור לפנות למאגר כדי לזהות את טביעת האצבע. קיבלה אישור, היא שולחת את הטביעה למאגר. במאגר בודקים אם יש טביעה כזאת. אם בחלק אחד של המאגר מוצאים טביעה כזאת, פונים לחלק השני של המאגר ומבקשים לדעת מי האיש. מוצאים מי האיש, אומרים למשטרה בטלפון שהאיש הוא פלוני אלמוני. אין למשטרה נגישות למאגר. אנשים לא תופסים כל כך את העניין. למה מאגר מרשם האוכלוסין

כיוון שהוא לא היה מוגן. הרי משרד הפנים העביר אותו לכל מפלגה, כל בחירות. מבחירות לבחירות. משרד הפנים העביר את המאגר הזה, והוא קושר אליו את הבנקים, ועכשיו גם את ההוצאה לפועל, חבר הכנסת כבל. אתה יודע שהבנקים קשורים למאגר האוכלוסין כדי לדעת לזהות את הכתובת שלך? גם עסקים, כרטיסי אשראי. עסקים. ודאי שהוא ידלוף. מאגר כזה, כפי שמקימים, חבר הכנסת כבל, נערך על-ידי מיטב המומחים לאבטחה בישראל. דרך אגב, המאגר הזה נעול, אין אליו שום גישה חיצונית, אינטרנטית. לאף אחד אין גישה. לא רק זה, אלא שעכשיו גם בודקים את האפשרות לעשות ערבול,

גם מי שיעבוד על המאגר יעבוד על בסיס נתונים מעורבל, שאין לו קשר למציאות באמת. זו שיטה חדשה באבטחה. חבר הכנסת כבל, הקראת מכתב של מדענים. אם מישהו חשב שהתכוונתי לפגוע בכבודו של מישהו, אני מצטער ומתנצל. דיברתי בעדינות, לא אמרתי שהם שקרנים. אני מצטער על זה שמישהו הטעה אותם, אין לי הסבר אחר, כי אני לא מבין, חבר הכנסת כבל, איך מדענים רציניים, שאני מכבד ומעריך מאוד, יכולים לחתום על מכתב כזה, שמישהו טרח להחתים אותם עליו. הם לא התנדבו בבוקר לחתום. ברור לך שמישהו הלך שם ועבר מזה לזה וביקש ממנו לחתום, והסביר לו דברים בלי שההוא טרח אפילו לשאול. הרי אותו מדען צריך היה, מן הנימוס, להתקשר אלי, כראש ועדת המדע,

הרי זו סכנה לביטחון המדינה. והייתי מסביר לו מה החוק אומר, איך מאבטחים,

איש מהם לא שאל. אני לא בטוח שהם קראו את החוק, אני לא בטוח שהם בכלל מכירים או יודעים, הרי אין להם מושג מהם באמת אמצעי האבטחה. הרי גם אותו אדם שפנה אליהם, ואני יודע מי זה, גם הוא לא יודע מהם אמצעי האבטחה.

חבר הכנסת שטרית, הייתי מבקש,

כי השר צריך לדבר אחריך. אני גומר. חבר הכנסת, איך אתה רוצה שאני אתייחס ברצינות לפנייה כזאת, כשלדעתי רוב האנשים האלה לא קראו את החוק, לא יודעים את צורת האבטחה ואין להם מושג מה אמצעי האבטחה שננקטו? לכן, חבר הכנסת כבל, אני אומר לך שאני מעריך מאוד את המדענים האלה, אבל אני חושב שמישהו פה הטעה אותם, ורק עשה להם נזק.

בתום ההצבעה היום אני מתכוון לזמן את כל המדענים הללו לוועדת החוקה, אני מקווה שהם יבואו, ואני אסביר להם מה כתוב בחוק. אני אזמין את המומחה של משרד הפנים שישב על המדוכה ויסביר להם מהם אמצעי האבטחה שננקטו, ואני לא משוכנע שרבים מהם לא ישנו את דעתם או יבינו שאולי הוטעו.

החששות שמא באמת תהיה פה איזה סכנה, הם חששות לדעתי מוגזמים, מוגזמים ביותר, חבר הכנסת כבל.

חבר הכנסת כבל, לא רק שלא תצטער, אתה שומע, חבר הכנסת כבל, לא רק שאתה לא תצטער על החוק, אני חושב שאתה תשמח שהמדינה סוף-סוף עושה חוק כזה ומבטיחה את ביטחונם של אזרחי ישראל. כי אני אומר לך: היום, ביטחונם של אזרחי ישראל לא מובטח בגלל העובדה שכל כך קל, בקלות בלתי נסבלת אנשים יכולים לחיות בארץ בתעודות מזויפות, להתחפש לאזרחי ישראל, לקבל קצבאות מהמדינה, לדעתי, אגב, ואמרתי את זה לא פעם אחת, בהיקף של מיליארד שקלים לשנה, אנשים שמקבלים אותן שלא כדין. הדבר הזה יתקן את זה באופן אוטומטי. לכן, חבר הכנסת כבל, אני אומר לך, על-פי מיטב שיפוטי, תראה, כל אדם כמובן יש לו מגבלות, על-פי מיטב שיפוטי כמי שהיה שר הפנים, עשינו את המיטב האפשרי גם בהגנה על המאגר, ועם מחשבה לעומק, חבר הכנסת מולה,

אם יש צורך במאגר או לא. התחבטנו עם משרד המשפטים. עובדה היא ששתי ממשלות שונות, הממשלה הקודמת אישרה את החוק פה-אחד, והממשלה הנוכחית אישרה את החוק פה-אחד, הרי גם זה אומר משהו, לא?

כל הממשלות לא יודעות מה הן עושות,

לא הממשלה הזאת, לא יודעים מה עושים, רק קבוצה של מתנגדים יודעים יותר טוב מהממשלה, מהמומחים,

לכן, אני אומר לך, חבר הכנסת, עם כל הכבוד לכל הספקנים, אני חושב שהפחידו את הציבור סתם, ואני באמת פונה לחברי הכנסת להסיר את כל ההסתייגויות ולהצביע בעד החוק. תודה ליושב-ראש ועדת המדע, חבר הכנסת מאיר שטרית.

סגן ראש הממשלה ושר הפנים,

להשיב בשם הממשלה. תודה.

מייד אחרי כן אנחנו מתחילים להצביע על ההסתייגויות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת צלצלו, אדוני. צלצלנו. אני חושב שמי שרצה באמת להבין את החוק הביומטרי, את החשיבות העצומה בתעודות זהות ודרכונים חכמים, והאינטרס הלאומי בהיבט הביטחוני של מדינת ישראל,

300,000 תעודות זהות מזויפות, ועוד שורה ארוכה של דברים, אני חושב שבאמת כל מלה שלי תהיה די מיותרת משום ששר הפנים לשעבר, חבר הכנסת מאיר שטרית, היום יושב-ראש הוועדה, עשה עבודה נפלאה ומלווה את זה הרבה הרבה שנים, וגם במסגרת תפקידו בוועדה ליווה את זה והוביל את הקו ואת דרכי הפעולה, והוביל את החוק עד שזה מגיע היום לקריאה שנייה וקריאה שלישית. ברור לי שיש חילוקי דעות,

אין נושא כמעט בעולם, אין נושא שמדינת ישראל או כנסת ישראל מנסה לקדם או לחוקק, שאין צד שמתנגד, ומסביר את ההתנגדות שלו. זה לגיטימי, זה הדמוקרטיה,

אפשר לקחת את הצד המתנגד ולהסביר ולהעלות על נס את כל ההתנגדות, וכמעט גם לשכנע הרבה מאוד מהציבור. לא פעם העבירו חוקים שהיתה פה בהתחלה התנגדות כמעט מקיר לקיר אליהם. לאחר מכן, עם השנים זה עבר, ואחרי שעבר אמרו: רבותי, תהיה פה קטסטרופה. יום אחרי שעבר, או חודש אחרי, או שנה אחרי, אלה שהתנגדו אמרו: איפה היינו, כמה זה דבר נכון. אני אומר דברים, אני קצת

בקצרה, היסטוריה לא רחוקה מאוד. וזה קורה, ואנחנו חיים את זה ביום-יום. אני מודע, אדוני היושב-ראש, לרגישות ולחששות מהמאגר. הסברנו אין-ספור פעמים, הסביר את זה גם יושב-ראש הוועדה

שיש במדינת ישראל, כמו בכל מדינה מתוקנת בעולם, דברים רגישים מאוד וסודיים מאוד, והם גם שמורים כמו שהם צריכים להיות שמורים. המהלך שאנחנו בעצם הלכנו פה במאגר הביומטרי, הגנה על הגנה על הגנה על הגנה. אפשרויות של הפרדת מאגר, ממונה על המאגר, יהיה צפון במקומות הכי רגישים של מדינת ישראל, אי-אפשר לעשות שימוש בלי אישור שר הפנים וראש הממשלה. וכל הגנה, כל הגנה, שתוצע לגבי המאגר, אנחנו בעד. למרות הכול, הממשלה ואנוכי הלכנו עוד כברת דרך, שבמהלך הפיילוט

אבל צריך גם לזכור דבר אחד,

מי שלא יהיה לו דרכון חכם לא יוכל לטוס לחוץ-לארץ. עם השנים, בצדק, יגבילו המדינות המפותחות את הטיסות לאותם אנשים שלא נכנסו למסלול החכם הזה. יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. רבותי, סגן ראש הממשלה עומד על הדוכן. כל מי שרוצה לשוחח, יצא החוצה, רק יזכור שבתום דבריו אנחנו עומדים להצביע. חברים, עשינו הרבה פשרות בעניין, באמת על מנת להרגיע את האזרחים שחוששים,

אני מוכרח לומר. חוששים, כתוצאה באמת מאמירות והפחדות מאוד מאוד חזקות, לכאורה. אם אותו קמפיין שמסביר למה לא נכון לעשות את זה, היה מסביר גם למה זה נכון בהיבט הביטחוני ולמה זה אינטרס של מדינת ישראל, אני מאמין שהיו אז פחות חששות. אבל למרות הכול, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בגלל החששות והספקות, וכפי שאתה אומר, חששות רבים של הציבור,

עוד כמה צעדים קדימה ואפשרנו לקדם את החוק הביומטרי,

וגם דרכונים, באופן כזה שמי שלא ירצה שהפרטים שלו ייכנסו למאגר ביומטרי,

במסגרת הפיילוט של כל החוק בעצם, הוא יכול לבחור שלא להיות בתוך המאגר. נצטרך לחזור לפה לכנסת עם תקנות או עם החוק עצמו, או תיקוני חוק בעתיד, אחרי שהשנתיים האלה יעברו, הציבור יהיה הרבה יותר רגוע.

אדוני היושב-ראש, הלכנו באמת עוד כמה צעדים קדימה משום שגם לי יש רגישות לחששות ולדאגות של אזרחי מדינת ישראל, גם אם אני חושב שחלק גדול מהדאגות והחששות, בחלק גדול מהמקרים,

באנו לקראת על מנת שבאמת יהיה קונסנזוס רחב יותר בנושא כה חשוב.

תודה רבה לסגן ראש הממשלה ושר הפנים, אשר תומך בהעברת החוק ואומר שהחוק הזה יימדד וייבדק במשך תקופה של פיילוט, כי אני מוכרח לומר, חברי הכנסת, שאני לא יודע אם זה מכוון או בהסתייגויות שהן יזומות על-ידי קבוצות, האס.אם.אסים והאימיילים שאנחנו מקבלים לכנסת הם רבים כחול אשר על שפת הים. אבל כמובן, חזקים עלינו דבריו של סגן ראש הממשלה ואנחנו מקווים ויודעים שסוף מעשה במחשבה תחילה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו כמובן הולכים להצביע על החוק בקריאה שנייה. הואיל ויש הסתייגויות, והמסתייגים מבקשים כמובן להצביע על הסתייגויותיהם, והואיל ולשם החוק אין הסתייגות, אנחנו מצביעים על שם החוק. נא להצביע, מי בעד, מי נגד שם החוק, מי נמנע. שם החוק נתקבל. ובכן, 41 בעד, תשעה נגד, אין נמנעים. אני קובע ששם החוק אושר, לפי הצעת הוועדה. רבותי חברי הכנסת, לסעיף 1 יש לנו הסתייגות של כמה קבוצות. הואיל וההסתייגות היא משותפת לכולם, אני מצביע על ההסתייגות האומרת שפסקה (2) תימחק, לפני שאני עובר לחלופין, כמקשה אחת. נא להצביע על ההסתייגות של חברי הכנסת דב חנין, מוחמד ברכה, חנא סוייד ועפו אגבאריה, קבוצת חד"ש,

ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 1 לא נתקבלה. תשעה בעד, 41 נגד, שני נמנעים. אני קובע שההסתייגות לסעיף 1 פסקה

קובעים שבפסקה (2), הסיפא, החל במלים "וקביעת השימושים" תימחק. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע.

לא להפריע בזמן ההצבעה. הנה, השר אטיאס לא הצביע, אתה לא הצבעת כי אתה מקוזז? לא, כי אולי חבר הכנסת גפני מפריע לו, השר אטיאס, אני אשמור עליך אם אתה רק תבקש ממני. חבר הכנסת גפני, נא לא להפריע לשר אטיאס בזמן הצבעה. אל תדאג, גפני, אני אגן עליך, גם שלא יפריעו לך. אל תדאג. עד שיהדות התורה מדברת עם ש"ס אתה רוצה להפריע? ההסתייגות (2) של קבוצת סיעת

שסעיף 7 נתקבל בקריאה שנייה, כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 8, הצעת קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ שהסעיף יימחק. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אפשר להצביע ידנית, לחסוך זמן. אני יכול לזרז הכול, אם הם יסכימו. יותר בזול מאשר לשאול ולהתווכח.

מאה אחוז, אין בעיה. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 8 לא נתקבלה. תשעה בעד, 42 נגד, נמנע אחד. אני קובע שההסתייגות לסעיף 8 לא נתקבלה.

הסתייגויות לחלופין. לחלופין הראשונה: מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. מי בעד ההסתייגות?

הואיל ובסעיף 8 נפלו ההסתייגויות, ולסעיף 9 אין הסתייגויות, אנחנו נצביע על סעיף 8 וסעיף 9, כהצעת הוועדה. נא להצביע, מי בעד? מי נגד?

חבר הכנסת זחאלקה, אתה מפריע לי.

יש לי הפרעות קשב רציניות. בעד, 44, נגד, 9, ונמנע אחד. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. לחלופין, האם זה היה סעיף 10? הצבעת על סעיפים 9 ו-10. סליחה, אתם צודקים. אנחנו הצבענו על סעיפים 8 ו-9, כהצעת הוועדה, ואכן הם עברו בקריאה שנייה ברוב של 44 נגד 9 ונמנע אחד, כך שסעיפים 8 9 התקבלו, כהצעת הוועדה. לסעיף 10, הצבעה אלקטרונית.

רבותי חברי הכנסת, לסעיף 10 יש הסתייגויות של קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ. הואיל וחד"ש וחבר הכנסת איתן כבל ביקשו הצבעה אלקטרונית, נצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת מרצ וחבר הכנסת איתן כבל לסעיף 10 לא נתקבלה. 11 בעד, 42 נגד, שני נמנעים. אני קובע שההסתייגות לסעיף 10 לא נתקבלה. יש לנו הסתייגות לחלופין. מי בעד, ירים את ידו. ההסתייגות לחלופין, מי בעד? נא להוריד. מי נגד? תודה.

מי נמנע?

נא להוריד. ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 10 לא נתקבלה. אני קובע שההסתייגות לחלופין לא נתקבלה. לסעיף 10 יש הסתייגות נוספת,

חבר הכנסת איתן כבל, קבוצת

44 בעד, עשרה נגד, שני נמנעים. אני קובע שסעיף 10 התקבל, כהצעת הוועדה.

הסתייגות של קבוצות חד"ש ומרצ ואיתן כבל. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.

מי נגד? מי נמנע? אחד בלבד. ההסתייגות של חבר הכנסת איתן כבל, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת מרצ

מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו.

מי נגד? מי נמנע? תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 11 לא נתקבלה. אני קובע

הואיל ולסעיף 11 אין הסתייגויות בתוקף, ולסעיפים 12 14 אין הסתייגויות,

מי בעד? מי נגד? מי

אני קובע שההסתייגות לסעיף 15 לא נתקבלה. יש הסתייגות לחלופין. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

ההסתייגות לחלופין הראשונה של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 15 לא נתקבלה.

מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

תודה. ההסתייגות לחלופין השנייה

לא ראיתי מי נגד. אני חוזר: הסתייגות לחלופין לסעיף 17. בפעם הבאה אודיע שההסתייגות התקבלה. תדעו את זה. אני לא צריך להורות לכם איך להצביע. מי בעד ההסתייגות לחלופין לסעיף 17, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

נא להוריד. ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת חד"ש

ההסתייגות לסעיף 17 לא נתקבלה.

יש של קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ. אה, אני רואה, זה לחלופין. יש הסתייגות נוספת. גם השר לביטחון פנים היה בהסתייגות הזאת.

קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ מציעות הסתייגות נוספת: "או לצורך חקירת עבירה מסוג עוון המנויה בתוספת השנייה". מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. להסתייגות זו יש הסתייגות לחלופין.

בעד ההסתייגות לחלופין, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 17 לא נתקבלה.

רבותי חברי הכנסת, הואיל ואין עוד הסתייגויות לסעיף 17, אנחנו מצביעים על סעיף 17 כהצעת הוועדה.

מי נמנע? סעיף 17, כהצעת הוועדה, נתקבל.

38, נגד,

2. אני קובע שסעיף 17 התקבל, כהצעת הוועדה. סעיף 18, קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ מציעות שהסעיף יימחק. נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 18 לא נתקבלה.

יש הסתייגות לחלופין. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 18 לא נתקבלה.

הואיל וסעיף 18 פנוי להצבעה לקריאה שנייה לפי הצעת הוועדה, ולסעיף 19 אין הסתייגויות, אנחנו, חברי הכנסת, נצביע על סעיפים 18 ו-19, בהצבעה אלקטרונית.

מי נגד? חכו. פה אני טעיתי במשהו.

36 בעד, נגד, 9, נמנעים, 1. אני קובע שסעיפים 18 ו-19 נתקבלו, כהצעת הוועדה. תודה רבה. סעיף 20, לקבוצת חד"ש וקבוצת מרצ יש הסתייגות. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? מי נמנע? תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 20 לא נתקבלה.

סעיף 20, כהצעת

41 בעד, נגד, 9, נמנעים, 2. אני קובע שסעיף

התקבל כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 21, קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ מציעות שהסעיף יימחק. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 21 לא נתקבלה. אנחנו מצביעים על סעיף 21, כהצעת הוועדה. נא להצביע.

סעיף 21, כהצעת

2. אני קובע שסעיף 21 נתקבל, כהצעת הוועדה. סעיף 22, קבוצת חד"ש ומרצ מציעות שמלים יימחקו שם. נא להצביע בהרמת יד.

מי נמנע?

אני קובע שההסתייגות לסעיף 22 לא נתקבלה. נצביע על סעיף 22, כהצעת הוועדה.

נא להצביע.

מי נמנע? סעיף 22, כהצעת הוועדה, נתקבל.

לא, זה "אחרי סעיף 22". 40 בעד, נגד, 9, נמנעים, 2. אני קובע שסעיף 22 נתקבל, כהצעת הוועדה. עכשיו יש לנו הסתייגות המבקשת להוסיף אחרי סעיף 22 את הסעיף הבא: תוצאות הזיהוי וכן אמצעים ביומטריים ונתונים ביומטריים, ובכלל זה תמונת תווי הפנים, שהועברו למשטרה או לרשויות הביטחון, לא ייאגרו באופן ממוחשב. רבותי חברי הכנסת, מי בעד הסתייגות זו? מי נגד? תודה. מי נמנע?

ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת מרצ אחרי סעיף 22 לא נתקבלה.

לכן, אחרי סעיף 22 לא מתקבל, כלומר סעיף 22 הנוסף, סעיף 22א,

סעיף 23, קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ מציעות הסתייגות.

תודה. מי נגד? תודה. מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 23 לא נתקבלה. אני קובע שסעיף 23 עומד להצבעה משום שההסתייגות נדחתה. אני מגוון כל הזמן. אפשר ידני. אלקטרוני. ידני, ידני. בסדר, גם את החוק, לא. רק הסתייגות, אה, אתם מורידים את ההסתייגויות? אני עכשיו מצביע על סעיף 23 עד 31, להסתייגות קודם,

מי שבעד, ירים את ידו. מי בעד כהצעת הוועדה? אני לא מצביע. מי בעד?

מי נגד? תודה.

תודה.

סעיפים 23 31, כהצעת הוועדה, נתקבלו. סעיפים 23 31 ועד בכלל נתקבלו כהצעת הוועדה, בנוסח הוועדה. סעיף 32, קבוצת מרצ מציעה כי סעיף קטן (ב) יימחק. מי בעד, ירים את ידו.

מי נגד? תודה. מי נמנע? תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 32 לא נתקבלה.

סעיף 32: מי בעד כהצעת הוועדה, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? תודה. סעיף 32, כהצעת הוועדה, נתקבל. סעיף 32 נתקבל כהצעת הוועדה. סעיף 33, קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ מבקשות להסתייג. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 33 לא נתקבלה. ההסתייגות לא נתקבלה. לסעיף 34 אין הסתייגויות. לכן, אני מצביע על סעיפים

ו-34 כהצעת הוועדה. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד?

מי נמנע? תודה. סעיפים 33 34, כהצעת הוועדה, נתקבלו. סעיפים 33 ו-34 נתקבלו כהצעת הוועדה. סעיף 35, קבוצת חד"ש מציעה. מי בעד הסתייגות חד"ש?

נא להוריד. מי נגד? תודה. נא להוריד. מי נמנע?

להוריד. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 35 לא נתקבלה. ההסתייגות לא נתקבלה. סעיף 37 כהצעת הוועדה, סעיף 36. ההסתייגות לסעיף 35 נפלה.

36, אין הסתייגויות. אני מצביע על סעיפים 35 ו-36 כהצעת הוועדה. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

נא להוריד. סעיפים 35

כהצעת הוועדה, נתקבלו. אני קובע שסעיפים 35 ו-36 נתקבלו כהצעת

37, יש לנו ההסתייגות של קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ: הסיפא החל במלים "ובו במקום" תימחק. מי בעד ההסתייגות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? תודה רבה. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 37 לא נתקבלה. אני קובע שהסתייגות לסעיף 37 לא נתקבלה. גם לסעיף 38 אין הסתייגויות.

לסעיף 41 מתוך ההסתייגות השלישית של הקבוצות לא נתקבלה. עכשיו נצביע על אותה הצעה לחלופין. אלקטרוני, כן? נא להצביע, מי בעד ההצעה לחלופין? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות לחלופין (1) של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת חד"ש וחבר הכנסת איתן כבל לסעיף 41 לא נתקבלה. תשעה בעד, 41 נגד, שני נמנעים. אני קובע שההסתייגות לחלופין לא נתקבלה. אנחנו עוברים באותו סעיף להסתייגות השנייה: "במקום פסקה (3) יבוא". מי בעד ההסתייגות הזאת? מי נגד ההסתייגות? מי נמנע?

ההסתייגות

של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת חד"ש וחבר הכנסת איתן כבל לסעיף 41 לא נתקבלה. תשעה בעד, 39 נגד, שני נמנעים. אני קובע שגם ההסתייגות השנייה לא נתקבלה. אנחנו עוברים באותו פרק להסתייגות השלישית לסעיף 41. נא להצביע,

מי

אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו מצביעים עכשיו על סעיף 41 לפי הצעת הוועדה. יש לנו גם הסתייגות 4: בפסקה (6), במקום "ארבע שנים" יבוא "שנתיים". רבותי, מי בעד ההסתייגות?

נא להצביע. ההסתייגות (4) של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת חד"ש וחבר הכנסת

אני מזמין את יושב-ראש הוועדה לברך על המוגמר.

היושב-ראש, אני רוצה להגיד תודה קודם כול ליושב-ראש הכנסת על ניהול ההצבעה, לחברי הכנסת שנשארו עד שעה מאוחרת בשביל להצביע על החוק הזה וליושב-ראש הקואליציה, הלילה עוד צעיר. שעשה מאמצים גדולים לאשר את זה. עוד הפעם, לעובדי הוועדה וליועצת המשפטית של הוועדה על התמיכה לאורך כל

יעלה ויבוא יושב-ראש ועדת הכלכלה. חבר הכנסת שאמה הוא מחליפו הקבוע. חבר הכנסת כרמל שאמה, אתה רואה את עצמך מוסמך?

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק התובלה האווירית (תיקון מס'

תודה לחבר הכנסת כרמל שאמה.

התובלה האווירית (תיקון מס' 2), התש"ע 2009. קריאה שנייה, מי בעד? מי נגד?

בשכר של בני משפחה של חברי משלחות דיפלומטיות או נציגות קונסולרית.

תודה למזכיר הכנסת.

אנחנו ממשיכים,

החלטת ועדת הכלכלה,

אם כן,

אנחנו עוברים להצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 13), התש"ע 2009, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את החוק יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 13), התש"ע 2009, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. הצעת החוק המונחת בפניכם באה להסדיר עניין שלכאורה אין צורך בהסדרתו בחקיקה, והוא מתן אפשרות לעובד לצאת להפסקות לצורך שימוש בחדר שירותים. בעת הדיון בוועדה התברר כי לחברי הכנסת המציעים ולגורמים נוספים הגיעו תלונות על פגיעות בעובדים בנושא הזה, דבר המחייב התערבות בחקיקה. הצעת החוק מתקנת את חוק שעות עבודה ומנוחה ואת מקבילו לעניין נערים עובדים, שהוא חוק עבודת הנוער, בשלושה עניינים: ההצעה קובעת את זכותו של העובד לצאת להפסקה לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו, ההצעה קובעת כי זמן הפסקה זה נחשב כחלק משעות העבודה, ההצעה מחייבת את המעביד לוודא כי במקום העבודה או בקרבתו קיים חדר שירותים שעומד לשימוש העובדים, שהוא גם תקין וגם ראוי. שר התמ"ת יוכל לקבוע בתקנות פטור מהחובה לוודא קיומו של חדר שירותים לגבי אותם מקרים חריגים ומיוחדים שבהם לא יוכל המעביד לעשות כן. ההצעה קובעת כי זכאותו של העובד תחול, כשמדובר בעובד של קבלן כוח-אדם או של קבלן שירות, הן כלפי המעביד והן כלפי המעסיק בפועל או מזמין השירות, וחובתו של המעביד לוודא קיומו של חדר שירותים. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת חיים כץ, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. רבותי, אנחנו עוברים להסתייגויות. לשם החוק, רבותי, אין הסתייגויות. אני מבין שבעצם כל ההסתייגויות נופלות, מכיוון שהשרים לא נמצאים פה. שר המסחר והתעשייה איננו ושר האוצר איננו. אם כן, רבותי, כל ההסתייגויות נופלות. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה. מי בעד, רבותי? מי נגד? סעיפים 1 5 נתקבלו. 29 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. רבותי, אם כן, אנחנו עוברים לקריאה השלישית. הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 13), התש"ע 2009,

יושב-ראש הוועדה,

מצביע בקריאה השלישית.

אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? קריאה שלישית. חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 13),

31 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, החוק נתקבל. אדוני יושב-ראש הוועדה, רוצה להודות, או המציעים? אני מוותר.

חברת הכנסת, רוצה להודות? בבקשה.

על זה נאמר: מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לחברי חבר הכנסת יצחק וקנין

וחבר הכנסת שלמה מולה מקדימה, שותפי לחוק החשוב הזה, חוק שיאפשר את קיומה של זכות בסיסית של אדם,

ואני מתביישת שהגענו למצב שיש צורך

אני רוצה לציין שני הישגים נלווים לחוק הזה: האחד, מנגנון חדשני של פיצויים לדוגמה, שמאפשר בכל מקרה, גם אם לא הוכח נזק, מתן פיצויים לעובד משום שלא נתנו לו לצאת לשירותים, או משום שלא היה מתקן שירותים נאות בסביבת העבודה שלו. והישג נוסף שהשגנו בחקיקה הזאת, ועל כך אני רוצה להודות גם לשר האוצר וגם לשר התמ"ת, שלא באו לנמק את ההסתייגויות שלהם, שכן לו עברו ההסתייגויות שלהם, החוק היה חל אך ורק על קבלנים במקרה שמדובר בעובדי קבלן, ולא על מזמין השירות.

בחוק הזה, בפעם הראשונה בעצם, נחקקה גם אחריות מזמין השירותים כלפי העובד שלו, וזה הישג ראוי לציון. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ.

רבותי, לסעיף מס' 8 בסדר-היום: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 115), התש"ע 2009, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ. ושוב, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 115), התש"ע 2009, הצעת חוק ממשלתית, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. חלק ניכר מהגמלאות המשולמות על-ידי המוסד לביטוח לאומי טעונות בחינה של מצבו הגופני של התובע. קביעת הליקויים הרפואיים ושיעור חומרתם נעשית על-ידי רופאים וועדות רפואיות שבהן חברים רופאים. מינוים של הרופאים, שנעשה על-ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים, מוסדר בתקנות שונות שהותקנו מכוח חוק הביטוח הלאומי. מינויים אלה אינם מוגבלים בזמן. הניסיון לימד שלא די בהכשרתם הרפואית של הרופאים, ויש להכשירם במיוחד לצורך מילוי תפקידם האמור, תוך התייחסות להיבטים הרפואיים והמשפטיים הייחודיים בקביעת אחוזי הנכות מכוח חוק הביטוח הלאומי.

הצעת החוק המונחת לפניכם נועדה לקבוע חובה על רופא ועל חבר ועדה רפואית שהוא רופא לעבור הכשרה ייעודית לתפקידם. הכשרה ייעודית זו תהא תקפה לעשר שנים, ולאחריהן יחויב הרופא לעבור הכשרות המשך מדי חמש שנים. הכשרות אלה הן תנאי למינוי או להמשך כהונתו של רופא לתפקיד שמונה לו מכוח החוק. רופא שלא יעבור הכשרה או שלא יעבור בהצלחה הכשרה, מינויו כאמור יפקע. התיקון המוצע אינו חל על רופאים שהם עובדי המוסד לביטוח לאומי או רופאים שהוסמכו על-ידי המוסד לביטוח לאומי שעוברים הכשרות מטעם המוסד לביטוח לאומי בנושאים הנוגעים לעבודתם בקביעת הליקויים ושיעור חומרתם. הצעת החוק מסמיכה את שר הבריאות לקבוע תנאים וכללים שלפיהם יכיר המנהל הכללי של משרד הבריאות בתוכנית הכשרה ובתוכניות המשך, לאחר שהאחרון התייעץ עם המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל. חובת ההתייעצות נוספה במסגרת דיוני הוועדה בהכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. אני פונה לחברי הכנסת בבקשה לאשר את הצעת החוק בנוסח שאישרה הוועדה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. תודה ליושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ. רבותי, להצעת חוק זו אין הסתייגויות. אם כן, אנחנו עוברים לקריאה השנייה. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 115), התש"ע 2009, קריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? סעיפים 1 4 נתקבלו. 23 בעד, שניים נגד, אין נמנעים, רבותי. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים לקריאה השלישית. אדוני יושב-ראש הוועדה, להצביע? אנחנו מצביעים בקריאה השלישית. רבותי, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 115), התש"ע 2009, קריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 115),

26 בעד, שני מתנגדים, אין נמנעים. רבותי, אם כן, החוק נתקבל. אנחנו עוברים לסעיף מס' 9 בסדר-היום: החלטת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת בדבר חלוקת הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט 2008. אם כן, יציג את ההחלטה יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ. ושוב, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת פיצול לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון)

תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים). חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח 2008, נחקק בכנסת השבע-עשרה והסדיר את העיסוק במקצועות ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בהפרעות בתקשורת וכן תזונה ודיאטנות. בהצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט 2008, מוצע לתקן חוק זה ולהסדיר בו מקצועות בריאות נוספים. מוצע להרשות לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להביא בפני הכנסת חלק מהצעת החוק האמורה, לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת, כך שבשלב זה תובא לקריאה שנייה וקריאה שלישית הצעת חוק שבה מוצע להסדיר את העיסוק במקצועות קרימינולוגיה קלינית, פודיאטריה, פודיאטריה ניתוחית וכירופרקטיקה. מאחר שטרם הסתיימו הדיונים בוועדה לגבי שלושה מקצועות בריאות נוספים הנכללים אף הם בהצעת החוק, מוצע לפצל נושאים אלו מתוך הצעת החוק ולהביאם במועד מאוחר יותר לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. פיצול זה יאפשר מצד אחד לקדם את הסדרת העיסוק במקצועות שהחקיקה לגביהם הושלמה, ומצד שני להמשיך ולדון בצורה מעמיקה בהסדרת יתר המקצועות. מליאת הכנסת מתבקשת לאשר

תודה ליושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חיים כץ. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על החלטת הוועדה. מי בעד? מי נגד? הצעת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר חלוקת הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט 2008, נתקבלה. 28 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, ההחלטה נתקבלה, וזה יועבר להמשך הכנת הצעת החוק. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים לסעיף 10: הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 67), התש"ע 2009,

שנייה ושלישית. יציג את החוק יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת,

יעקב אדרי ואנוכי. הצעת החוק המובאת בפניכם עניינה בחידוש הקלות המס שניתנו לבניינים להשכרה עד לשנת 2006 והחלתן מתחילת שנת 2009 לגבי בניינים שיוגדרו כבניינים חדשים להשכרה. ההקלות לבניינים להשכרה נקבעו בעבר בחוק כחלק מיישום דוח הוועדה הציבורית לרפורמה במערכת מיסוי מקרקעין, ועדת-רבינוביץ, שהוגש בנובמבר 2001. מטרת ההקלות היתה לעודד יזמים ולקדם בנייה להשכרה, וכן לתת מענה הולם לבעיית הדיור לאוכלוסיות המתקשות ברכישת דירה למגורים. אנו סבורים כי מטרות אלו קיימות גם כיום ואף ביתר שאת. לפיכך הצענו בהצעת חוק פרטית לחדש את מתן ההקלות בעת הזו. הבניינים שלגביהם יחולו ההקלות הינם בניינים להשכרה שאושרו כנכס מאושר, לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1959, מיום ה' בטבת התשס"ט, 1 בינואר 2009, בניינים להשכרה שאושרו כאמור לפני אותו מועד והושכרו לראשונה לאחריו, ובניינים שחלק מהם הושכר לראשונה לפני היום האמור לתקופה של לפחות חמש שנים, ואחרי היום האמור, ולאחר לפחות חמש שנים, הושכרה לא פחות ממחצית שטחו של אותו חלק לחמש שנים נוספות. הוועדה ראתה חשיבות מכרעת בשיעורי המס שיחולו על ההכנסה החייבת או על השבח הריאלי ממכירה או מהשכרה של בניין חדש להשכרה. לפיכך הוחלט להפחית את שיעורי המס שהיו קבועים בעבר כך שלגבי חברה יופחת שיעור המס ל-11%, ולגבי יחיד, ל-20%. שיעורי המס המופחתים יחולו על הכנסה, כאמור, שתופק החל משנת 2009 ואילך, גם לגבי בניינים חדשים להשכרה שאושרו ככאלה אף לפני תחילת החוק המוצע.

כי אישור שניתן לבניין חדש להשכרה לפי הדין הנוכחי ימשיך לעמוד בתוקפו. להצעת חוק זו אין הסתייגויות, ולפיכך אבקשכם לאשר את הצעת החוק המוגשת בפניכם בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. אני מבקש את תמיכת מליאת הכנסת, וכדי שלא אצטרך לעלות אחר כך, אני מודה לחבר הכנסת ציון פיניאן שיזם את זה יחד עם חבר הכנסת יעקב אדרי. אני לא מודה לעצמי, אבל גם אני חלק מהחבורה הזאת. אני מודה למנהל הוועדה טמיר כהן, ליועצת המשפטית שגית אפיק, לכל עובדי הוועדה, ליועצות המשפטיות,

אני מבקש את תמיכת מליאת הכנסת. תודה ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני. רבותי, מאחר שאין הסתייגויות לחוק אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? סעיפים 1 5 נתקבלו. 27 בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, אפשר להצביע בקריאה שלישית?

תודה.

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית: הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 67), התש"ע 2009, מי בעד? מי נגד? תרשום אותי בעד, בבקשה. חוק לעידוד

(תיקון מס' 67), התש"ע 2009, נתקבל. 26 בעד, אחד מתנגד, אחד נמנע. אם כן, רבותי, הצעת החוק עברה בקריאה שלישית. חבר הכנסת ציון פיניאן רוצה להודות. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק המאושרת הינה אור בקצה המנהרה לכל הזוגות הצעירים ואחרים שאין ידם משגת לרכוש דירה. אין אנו המציעים חושבים שהחוק המאושר יביא מזור לענף הדירות בארץ, אך זו התחלה טובה, ותמיד ישנה התחלה טובה, במיוחד כשהיא טובה. אני רוצה להודות לשותפים ליוזמת החוק. תחילה ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, שהקדיש ארבע ישיבות בוועדה לדיונים פוריים וממצים עד לגיבוש הצעה סופית שאושרה, לחבר הכנסת יעקב אדרי, למנהל הוועדה, ליועצת המשפטית, לאנשי האוצר שתמכו בחוק והיו שותפים להכנתו ולהגשתו. תודה רבה לכולם. תודה לחבר הכנסת ציון פיניאן. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום: בקשת ועדת החוץ והביטחון להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות, התשס"ח 2008. אם כן,

יש לנו כמה מתנגדים להצעת הרציפות של ועדת חוץ וביטחון. ראשון המתנגדים הוא אחמד טיבי. חבר הכנסת אחמד טיבי איננו. חבר הכנסת עפו אגבאריה מטעם סיעת חד"ש, לרשותך חמש דקות. אחריו, חבר הכנסת חיים אורון. ישנו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רואה בחוק הזה דבר שהוא באמת מאוד מקומם, מפלה ועושה איפה ואיפה בין אזרח לאזרח. אני מתכוון לזה שכשוועדת חוץ וביטחון רוצה לתת חנינה לאנשים פורעי חוק שהתנגדו לכוחות הביטחון, כמו שאתם אומרים, למה הם התנגדו? כי גירשו אותם מהבית. אז בגלל זה אני רוצה להגיד לך שכשבאים ומגרשים גם ערבים מהבית, אומנם המתנחלים האלה, שמי ששלח אותם להתנחל שם הוא שהוציא אותם. אז ביקשו מהם לצאת והם התנגדו, באופן חריף לפינוי שלהם. אתם אמרתם שזה התנתקות, וזה פינוי. על אחת כמה וכמה כשבאים ועושים את זה במגזר הערבי, כאשר בן-אדם מגן על הבית שלו כאשר באים להרוס את הבית שלו. למה באים להרוס את הבית שלו? הבית של זה שהיה בעזה או ברפיח לא היה חוקי בכלל, והאדמות שלו הן לא האדמות שלו, הוא קיבל אותן ממישהו. כבשו אותן, חבר הכנסת יריב לוין, ממילא לא שומעים אותך.

והתנחלו באופן בלתי חוקי, וכל העולם יודע על זה, שזה בלתי חוקי, ואתם בעקיפין הודיתם בזה שזה בלתי חוקי והוצאתם אותם משם, ובכל זאת הם התפרעו. אתם שלחתם אותם, אתם פיניתם אותם, והם התפרעו ועשו את כל ההתקפות נגד כוחות הביטחון, פרעו את החוק. אבל מה שאני רוצה לומר, שכשמדובר באנשים שבונים את הבתים שלהם באדמה שלהם, שהם לא רכשו את האדמה, ירשו את האדמה, דורות על גבי דורות, זה לא קיים אפילו לא במדינה אחת שאוסרים על בן-אדם לבנות באדמה שלו, שיש לו דורות על גבי דורות, ופתאום בגלל שיקולים, שהם לא שיקולים באמת כאלה מאוד נאורים או דמוקרטיים, מונעים ממנו לבנות. ובדרך זו באה הפרובוקציה של המשטרה, שבאה עם כוחות מוגברים, עם כוחות כאלה שכאילו באים לכבוש את המקום הזה על-ידי צבא ועל-ידי יס"מ ועל-ידי ימ"מ ואני לא יודע, כל מיני כוחות נגד אנשים שבסך הכול רצו מרחב מחיה, רצו קצת לנשום אוויר, שלא נותנים להם. ואתם יודעים את זה, ש-20 שנה כמעט ובאף כפר או יישוב ערבי לא פותחה איזו תוכנית מיתאר, אפילו לריבוי הטבעי. אנחנו מדברים על ריבוי טבעי, וזה מה שאתם מקדשים במקומות מסוימים, אבל לאוכלוסייה הערבית כאילו לא קיים ריבוי טבעי. והאדם שמגן על הבית שלו, אז הוא פתאום פורע חוק, ואותו אתם לא רק שלא חוננים, זה כבר שנים שהאנשים האלה משלמים קנסות, אוסרים אותם וכל מיני דברים שעושים להם, "חמאס" יוציא אותם.

"חמאס" לא יוציא אותם מתוך מדינת ישראל. אל תגיד לי על "חמאס", כי היד שלכם היתה גדולה וארוכה ב"חמאס", אז לא צריך להגיד לי מי זה "חמאס". אולי אתם יודעים יותר טוב. אז לא צריך להפחיד אותנו מ"חמאס", וגם אתם לא פוחדים מ"חמאס", ואני יודע ואתם יודעים את המשחק הזה. והם לא יוציאו אותנו, ולא "חמאס" הוציא את המתנחלים מעזה.

למה אתם נוהגים באיפה ואיפה? למה לאלה אתם רוצים לעשות חנינה? האם זה לא נותן את האור הירוק למה שעכשיו מתרחש

אתם מדברים על הקפאה, אז תראו מה הם עושים, האנשים שאתם רוצים לחון אותם. זה עידוד בשבילם, כדי שהם יעשו דברים, עוד יותר ממה שעשו בעזה, יעשו דברים כמו שנעשו ב-1994, כאשר מישהו לחץ על ההדק בעידוד של אנשים כאלה, שנתתם להם חנינה בעבר. לכן אני חושב שזה חוק רע, שבסוף הרע שבו יהיה גם עליכם, על הדמוקרטיה

השכם והערב מתפארת שהיא דמוקרטיה, אבל כנראה אפילו כשאתם אומרים שזה דמוקרטיה, זה לא דמוקרטיה לכולם, זה דמוקרטיה רק, אתה רוצה משטר של אידי אמין, ואל תגיד שאנחנו הדמוקטיה היחידה במזרח התיכון. אם היינו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אז אתה צריך להתנהג באופן דמוקרטי ולא באופן, רבותי, רבותי, תיתנו לו לסיים. הוא תיכף צריך לסיים. חבר הכנסת יריב. חבר הכנסת שאמה. תנו לו לסיים את דבריו. כאשר תכירו בזה שיש פה אוכלוסייה ערבית, והיא באמת שוות-ערך לכם, אז יהיה לכם שלום. תודה. רבותי, חבר הכנסת שאמה, הוא כבר סיים את דבריו. הזמן עבר. לעמוד, זה דבר אחד, אבל לעשות את זה בשטח, אני לא רואה. אבל קודם תגדיר מיהו יהודי, אל תנהל משא-ומתן אתם כרגע. אתה סיימת את דבריך. תודה לך.

מתנגד נוסף מטעם סיעת מרצ להחיל את דין הרציפות, חבר הכנסת חיים אורון, ינמק חבר הכנסת חיים אורון. אחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, מטעם סיעת בל"ד. לרשותך, אדוני, חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני נשארתי בשעה הזאת להביע את הסתייגותי מהצעת החוק שמוצעת כאן כדי שהדיון כאן לא יתנהל כאילו בין היהודים והערבים. מה מוצע כאן? מוצע בחוק שכל ההליכים שנפתחו כנגד מישהו, אגב, לא על-ידי חבר כנסת זחאלקה או אפילו לא על-ידי חבר הכנסת אגבאריה, אלא על-ידי המוסדות הרשמיים של מדינת ישראל, שזו סמכותם, לא כל האישומים.

האישומים הללו ייעצרו. אם הם מתנהלים עכשיו, ייפסקו. אם יש עליהם תוצאות, יבוטלו. אגב, אני מציע לכם ישר: למה תכתבו "התנתקות"? תכתבו ישר "הקפאה", כי העבריינים הבאים כבר עכשיו נמצאים בשטח. הם נמצאים יום-יום. אתם יודעים את זה. הרי אתם בדיוק אותו דבר. תבואו בעוד חצי שנה ותגידו: תשמעו, אלה, שהממשלה שלכם, לא הממשלה שלי. גם ההיא לא היתה שלי, והיתה שלך, ואתה נהנית מכל מנעמי השלטון. אני חשבתי שיש ממשלה לכל מדינת ישראל.

אתם תיקחו אחריות על זה. מייד תגידו עכשיו שהחוק הזה לא חל על כתבי-האישום. אגב, אני מציע לשכלל אותו, תכתבו: לא יוגש כתב-אישום כנגד מי שפגע בשוטר לא באופן אלים מאוד, כמו שכתוב פה, לא יוגש כתב-אישום כנגד מי שפגע בפקח לא באופן אלים מאוד, לא יוגש כתב-אישום אתם רואים שאתם כורתים את הענף שעליו אתם יושבים, כי מה שהופעל פעם כלפינו, כל פעם מופעל מחדש כלפיכם, רק זזים: פעם זה היה כנגד רבין המנוח, אחר כך זה היה כנגד שרון, ייבדל לחיים ארוכים, עכשיו זה כנגד ביבי. אבל תמיד ישנה קבוצת חברי כנסת, שתגיד בקריצת עין: אנחנו נגד אלימות, אבל אם תהיה אלימות, נסדר את זה.

נגד גירוש של יהודים מבתיהם, שלקחו להם את כל הזכויות הבסיסיות, ואתם שתקתם

אתה צודק מאוד. יש דרך נורא ברורה איך להיות נגד גירוש של אנשים מבתיהם, להצביע נגד. פשוט, אלמנטרי. אתה עורך-דין. אלף-בית של פרלמנטריזם. ולא לבטל כתבי-אישום, פסקי-דין, ולא לבטל כתבי-אישום ופסקי-דין של בתי-המשפט. אבל מה אני משחית את דברי לריק? הרי זה לא מעניין אתכם, זה לא מה שאכפת לכם. אתם תעשו את הגירוש, כמו שאת כל הגירושים אתם עשיתם. אתם גם תעשו את הגירוש, אתם גם תבטלו פסקי-דין וגם תרחצו בניקיון כפיים, אנחנו נאמני ארץ-ישראל. אתם מסכנים את ארץ-ישראל, זה מה שאתם עושים כל הזמן. תודה לחבר הכנסת חיים אורון. יעלה חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, וגם הוא ינמק את הבקשה שלו להחיל את דין הרציפות, מטעם סיעת בל"ד. לרשותך חמש דקות. כבוד היושב-ראש,

הכנסת, הנימוק היחיד להצעת החוק שאנחנו מציעים שלא להחיל עליה דין

הוא שמדובר במתנחלים. כאשר היתה נסיגה מסיני, רפאל איתן שפיקד על הפינוי מימית נהג בכפפות משי בצחי הנגבי וחבורתו שהתבצרו ובמתנחלים שנהגו באלימות. ואז שאלו אותו: איך אתה יכול מצד אחד לדרוש יד קשה כלפי ערבים, כלפי פלסטינים, ומצד שני אתה נוהג בכפפות משי כלפי מתנחלים? אז הוא אמר: זה לא דומה. המניעים שלהם לא דומים. אלה רוצים ישראל יותר חזקה, דואגים לביטחון של ישראל, ואלה עוינים את ישראל.

והנימוק להצעת החוק הוא נימוק אידיאולוגי. כי מי שהציע אותו נפשו עם המתנחלים. מתנחל או לא מתנחל, הוא מתנחל. מה רע בזה? מתנחל בפוטנציה תומך בהתנחלות, תומך בה אידיאולוגית, וחושב שיש להקל גם בענייני חוקים עם המתנחלים, כי הם מורמים מעם, יש להם פריווילגיות, ולמה שלא תהיה להם פריווילגיה בעניין הזה? אבל למה ללכת רחוק? הרי כל יום יש חנינה למתנחלים. לא צריך הצעת חוק. הם יורים, הם עוקרים עצי זית, הם מתעמרים בפלאחים הפלסטינים. יש כפרים פלסטיניים שמסיק הזיתים, תשתוק, תשתוק ותסתום את הפה. תסתום את הפה שלך. חבר הכנסת, רבותי. אדוני. הוא לא יסתום פיות. רבותי, תשמעו, אם אתם תמשיכו להפריע לו בצורה הזו, אל תתפלאו אם הוא יגיד לכם את מה שהוא אומר. אני מציע לכם, עוד דקה וחצי הוא מסיים. בשביל מה לכם להוציא אוויר? זה סתם מיותר, רבותי. אני חושב שגם הביטוי שלך לא פרלמנטרי. אנחנו נסתום לך את הפה. תרשום מה שאמר חבר הכנסת אקוניס, יושב-ראש ועדה. הוא מציע לסתום לי את הפה, אתה הצעת, רבותי. חבר הכנסת אקוניס, אני ממש מבקש ממך. רבותי, אני אוציא אתכם בחוץ. אני לא אתן לכם להפריע לי בניהול הישיבה, בשום פנים ואופן. מפריע לי. אם הוא היה רוצה, יש גם קריאות ביניים, רבותי, חבר הכנסת יריב, זו פעם אחרונה שאני מעיר לך.

אתה כל הזמן צועק.

לב. המתנחלים תוקפים את הפלאחים הפלסטינים, עוקרים עצי זית, אני מתנחל, מעולם לא תקפתי איש. מונעים מהפלאחים הפלסטינים את מסיק הזיתים,

זו זכותו להגיד את מה שהוא חושב. הצבא מתעלם. יש כאן באמת, הצעת החוק היא הצעה עלובה, על כל מיני דברים. אבל הדברים הכבדים שעושים המתנחלים, מעלימים עין. יש חנינה יומיומית, לא צריך חוק בשביל חנינה כזו. החנינה של המתנחלים היא הדרך של הממשלה. הגרוע שבמתנחלים, הגרוע שבהם, טוב מהטובים שבגיס החמישי. הגרוע שבמתנחלים. רבותי. חבר הכנסת שאמה. רשות דיבור כוללת את הזכות לדבר שטויות. אתה מדבר שטויות. יכול להיות, אבל עדיין זו אמת. ושטויות מהצד שלך חבר הכנסת שאמה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אדוני יסיים. כבוד היושב-ראש, החוק הזה נותן בעצם לגיטימציה חוקית למעשים שנעשים יום-יום, למעשים שהמתנחלים עושים יום-יום. ההבדל הוא שלפני כן הדבר נעשה בקריצת עין, עכשיו זה שחור על גבי לבן, ובחוק זה שחור על גבי כחול. אני חושב שצריך לפסול את החוק הזה. אני מציע לחברי הכנסת לפחות לתת מסר למתנחלים

וההתעמרות שלהם, ויש איזו כוונה בכלל לרסן אותם ולא רק לרסן את ההתנחלות. תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. אני מסביר איך תהיה ההצבעה על מנת שלא יהיו טעויות. הצבעה על בקשת סיעת חד"ש להתנגד לדין הרציפות:

מי שמצביע בעד, הוא מצביע בעד קבלת ההתנגדות ולא להחיל את דין הרציפות, ומי שמתנגד מבקש לדחות את ההתנגדות ולהחיל את דין הרציפות. אם כן, רבותי, אנחנו מצביעים על בקשת סיעת חד"ש. כל סיעה בנפרד. הצעת סיעת חד"ש שלא להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות, התשס"ח 2008,

נגד, 32, אין נמנעים. ההצעה נדחית. אנחנו עוברים להצעת סיעת מרצ.

באותה צורת הצבעה כפי שהסברתי: מי שבעד הוא בעד לקבל את ההתנגדות ולא להחיל את דין הרציפות, מי שנגד הוא בעד להסיר את ההתנגדות ולהחיל את דין הרציפות. הצעת סיעת מרצ שלא להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות, התשס"ח 2008,

אם כן, רבותי, 32 נגד, שלושה בעד, אין נמנעים. גם הצעת סיעת מרצ הוסרה. אנחנו עוברים להתנגדות סיעת בל"ד. מי בעד? מי נגד?

רציפות על הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות, התשס"ח 2008, לא נתקבלה. אם כן, 33 נגד, שלושה בעד, אין נמנעים. אם כן, גם הצעת סיעת בל"ד נדחית.

אני קובע שהכנסת קיבלה את בקשת ועדת החוץ והביטחון להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות, התשס"ח 2008. אנחנו מבקשים להעביר את המשך החקיקה לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

ועדת הכנסת תקבע היכן תימשך החקיקה בהצעה זו. רבותי, אומרים לי פה מהמזכירות שזה יימשך בוועדת החוץ והביטחון כיוון ששם זה התחיל ושם זה גם יסתיים. אלא אם כן ועדת הכנסת תחליט אחרת. חבר הכנסת דוד רותם, שב. אני מאפשר ליושב-ראש הקואליציה. הדרך לעשות את ההעברה זו פנייה רשמית של יושב-ראש ועדת החוקה ליושב-ראש ועדת הכנסת, ואז ועדת הכנסת תחליט אם היא עונה לפנייתו ומעבירה את זה לוועדת החוקה.

הצעת החוק תועבר לוועדת הכנסת, ושם יוחלט על המשך החקיקה. רבותי, אנחנו חוזרים לסעיף 6 בסדר-היום: החלטת ועדת הכלכלה בדבר תיקון טעויות בחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), התשס"ט 2009. יציג את ההחלטה יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת אופיר אקוניס. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי הכנסת, מונחת לפניכם הצעה לתיקון טעויות בחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), התשס"ט 2009. עניינו של החוק האמור ברפורמה המקיפה במינהל מקרקעי ישראל, ובכלל זה בהקמת רשות מקרקעי ישראל שאמורה לבוא בנעלי המינהל. חלק מסעיפי התיקון נכנסו לתוקפם 30 יום מיום פרסומו של החוק, דהיינו ב-9 בספטמבר 2009, וסעיפים אחרים אמורים להיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2010, וזאת בהתקיים תנאים כמפורט בחוק. בנוסח החוק, שהתקבל בכנסת ב-3 באוגוסט 2009 ופורסם ברשומות בספר החוקים התשס"ט, נפלו כמה טעויות טכניות והשמטות מקריות, שאותן אפרט כעת: ראשית, סעיף 12 לחוק קובע הוראת שעה שתחול בתקופת הביניים שמיום 9 בספטמבר 2009 ועד להקמתה הצפויה של הרשות החדשה, ב-1 בינואר 2010. בפסקה (3) שבו, המתייחסת לסעיף 4כ לחוק העיקרי, נשמטה ההחלפה הנדרשת של המלה "הרשות" במלה "המינהל" וכן נפלה טעות לשונית-טכנית.

בסעיף 31 לחוק, שעניינו תיקון עקיף לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות),

נשמטו החלפות נדרשות של המלה "המינהל" במלה "הרשות", וכן נפלה טעות לשונית-טכנית. נוסף על כך, בסעיפים 38 ו-39,

את חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג 1993, ואת חוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב 1991, נפלה טעות טכנית, כך שבמקום "מועצת מקרקעי ישראל" נכתב "מועצת הרשות". התיקון האחרון הנכלל בהצעת החלטה זו הוא סעיף 41 לחוק, שעניינו תיקון עקיף לחוק רשות פיתוח (העברת נכסים), התש"י 1950: התיקון העקיף אמור היה להתבצע בסעיף 3 לחוק רשות הפיתוח ולא בסעיף 3(10), כפי שמופיע בנוסח שהתקבל. בהתאם להוראות סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 1948, קבעה ועדת הכלכלה של הכנסת ביום 30 בנובמבר 2009, בהתאם להצעת יושב-ראש הכנסת, כי אכן מדובר בטעויות טכניות.

אבקש כי הכנסת תחליט על תיקון הטעויות.

תודה ליושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת אופיר אקוניס. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על החלטת ועדת הכלכלה בדבר תיקון טעויות בחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), התשס"ט 2009. מי בעד? מי נגד? החלטת ועדת הכלכלה

אין מתנגדים ונמנע אחד. אם כן, רבותי, נתקבלה החלטת ועדת הכלכלה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 108) (החמרת הענישה בעבירות שוחד), התש"ע 2009, קריאה ראשונה. יציג את החוק, בשם שר המשפטים, השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ. רבותי, אני פותח את הרישום. כרגע רשומים חברי הכנסת ג'מאל זחאלקה ונסים זאב.

חברי הכנסת, אני משיב בשם שר המשפטים. עניינה של הצעת החוק שבנדון הוא החמרת הענישה בעבירות השוחד, על מנת לסייע במאבק בשחיתות ציבורית. החמרת הענישה המוצעת היא הן באמצעות החמרת עונשי המאסר המרביים בצד עבירות מתן קבלת שוחד, והן באמצעות החמרת הקנסות המרביים הקבועים בצד העבירות. הצורך בהחמרת הענישה ובהגדלת הקנסות המרביים, בעיקר בנוגע לתאגידים, עלה גם מביקורת ה-OECD, שישראל נמצאת בתהליך הצטרפות אליו, בהקשר של עבירת שוחד של עובד ציבור. היום עונש המאסר המרבי הקבוע בצד עבירות מתן השוחד הוא שלוש שנים וחצי, ועונש המאסר הקבוע בצד עבירות קבלת השוחד הוא שבע שנים. מוצע להחמירם לעונשים של שבע ועשר שנים בהתאמה. החמרת עונשי המאסר נועדה לבטא את החומרה היתירה שאנו מייחסים לעבירות של שוחד, שהן עבירת השחיתות השלטונית במדרג החומרה הגבוהה ביותר, וכן להתאים את העונשים בעבירות השוחד לעונשים בעבירות אחרות המבוצעות על רקע כלכלי, ביניהן למשל העבירה של גנבה בידי עובד ציבור, שהעונש בצדה הוא עשר שנים. החמרת הענישה לעבירות מתן שוחד וקבלת שוחד משמרת את המדרג הראוי ביניהן. עובד ציבור המקבל שוחד פוגע בערכים מוגנים נוספים של טוהר המידות, אמון הציבור בשירות הציבורי ופעולתו התקינה של השירות הציבורי, ולכן ראוי שהעונש המרבי בגין עבירה זו יהיה גבוה מעונשו של נותן השוחד.

יש מצבים שבהם מתן השוחד נעשה בנסיבות מחמירות,

במצבים שבהם נותן השוחד הוא גורם חזק מבחינה כלכלית או פוליטית או אחרת לעומת עובד הציבור מקבל השוחד, או למשל במקרים שבהם מתן השוחד הניב או היה אמור להניב רווח כלכלי רב מאוד. קביעת עונש מרבי של שבע שנים למתן שוחד תאפשר לבתי-המשפט להטיל עונש ראוי במקרים כגון אלה. היום ניתן להטיל על נאשמים המורשעים במתן שוחד ובקבלת שוחד קנס מרבי בסך 202,000 שקלים. מוצע להחמיר את הקנסות ולקבוע אותם על פי-חמישה מהסכום האמור ליחיד ופי-עשרה לתאגיד. החמרה זו נועדה לפגוע במוטיבציה הכלכלית, העומדת לרוב בבסיס עבירות השוחד ומניעה אותן, ובכך לתרום להרתעת עבריינים פוטנציאליים.

קביעת קנסות גבוהים תואמת חקיקה בעבירות אחרות הנובעות ממוטיבציה כלכלית, כגון עבירות של הלבנת הון, עבירות מסוימות הפוגעות באיכות הסביבה ועוד. הכפלת הקנס המרבי לתאגיד נועדה להרתיע תאגידים מלנקוט דרכי שוחד על מנת להשיג תועלת כלכלית, בהתחשב בכך שקנס ולא מאסר הוא דרך הענישה העיקרית בנוגע לתאגיד. מוצע כי עבירות קבלת השוחד יידונו בבית-המשפט המחוזי בפני שופט אחד ולא בפני הרכב של שלושה שופטים, בדומה לעבירות נוספות שעונשן דומה. לפיכך מוצע תיקון גם לחוק בתי-המשפט.

תודה לשר לביטחון הפנים, השר יצחק אהרונוביץ. רבותי, אנחנו עוברים לדיון בהצעת החוק. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב. לרשות כל דובר שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת מעלה שאלה עקרונית שאנחנו דנים בה שוב ושוב. מוגשות הצעות חקיקה הן על-ידי הממשלה והן על-ידי חברי הכנסת להחמיר בעונש על עבירות שונות, אם על גנבה, אם על אונס, אם בשוחד, בעבירות רבות. חברי הכנסת וגם הממשלה כאילו עושים משהו בעניין הזה, הפתרון לבעיה הוא להחמיר בעונש,

שכל המחקרים בכל העולם, כבוד היושב-ראש, מוכיחים שחומרת העונש היא לא הדבר המרתיע. מה שמרתיע זה ההיתכנות של תפיסת העבריין. אז במקום שהמשטרה תילחם בשוחד, במקום שהרשויות יילחמו בשוחד, במקום שתתנהל מלחמה נגד הריקבון במערכות רבות, בשלטון המקומי, במינהל מקרקעי ישראל, ברשויות רבות, ויש דמויות שכל הציבור יודע שהן נותנות שוחד וקונות דברים בשוחד והמשטרה לא עשתה ולא תפסה אותן מעולם, באים כאן ומציעים פתרון: עשינו משהו. זה כאילו, לשחק בכאילו. אז אני מתנגד לעניין הזה, כי אני לא רוצה שייווצר מצב כאילו נעשתה פעולה נגד השוחד. אני רוצה שכולם יבינו שכאשר מציעים הצעה להחמיר בעונש, לא עשו כלום. מוטב שהמשטרה תתפוס עוד עשרה אנשים נותני שוחד או שביצעו עבירה של ירי או ביצעו עבירה של אונס או כל עבירה אחרת, במקום לבוא לכאן ולהציע הצעות להחמיר בעונש. זה לכסות על המחדלים, לא רק של רשויות המשטרה, של רשויות רבות שצריכות לטפל בעניינים האלה. אני חושב שכל המאמץ צריך להתרכז בלתפוס את העבריינים. זה הדבר המרתיע, ולא החמרה בעונש. החמרה בעונש נהפכה לטרנד כאן בכנסת, כל אחד בא ומציע את ההצעה הזאת. לכן, אני חושב שצריך להתנגד להצעה זאת. הדבר היחיד שטוב בהצעה הזאת, שזה שופט יחיד. זה יכול לזרז הליכים,

זה דבר ראוי, ולכן אני אמנע בהצבעה על הצעת החוק הזאת. תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. יעלה חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת אורי אריאל. לרשותך, חבר הכנסת נסים זאב, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לא ברור לי מדוע יש צורך בהחמרת העונשים. אני מבין שאנחנו צריכים להשתוות לארגונים בין-לאומיים, כפי שהזכיר השר. אנחנו לא צריכים בכל דבר לחפש את הגורמים החיצוניים ולהיות שווים אליהם בהחמרה כזו או אחרת. אם ההיגיון בא ואומר ששוחד שווה לגנבה, ואם בגנבה זה עשר שנים, אז גם בשוחד עשר שנים, יש בזה היגיון, אבל לא מובן לי: במתן שוחד היה העונש שלוש שנים וחצי ורוצים להעלות את זה לשבע שנים, ובקבלת שוחד, משבע לעשר שנים. אז אולי גם להכפיל? אם אתה מכפיל פה, תכפיל שם. זאת אומרת, משבע ל-14. אולי גם למאסר עולם.

בואו לא נגביל את בית-המשפט, שיחליט. חוץ מעונש מוות, מותר לעשות הכול ולהחמיר כמה שנים, לפי ראות עיניו של בית-המשפט. אני מאוד אכבד את זה. מיום עד 20 שנה. יש מדינות שבאמת רואות במתן שוחד דבר כל כך חמור,

מה שאני הייתי רוצה רק לומר: מי שהמשפט שלו תלוי ועומד, לדעתי צריך שזה לא יחול עליו, כי אנחנו לא נוכל להחיל רטרואקטיבית, ואני מתכוון בדיוק לראש הממשלה אולמרט, שמשפטו תלוי ועומד, וכל פרשת טלנסקי זה בדיוק מתן שוחד לזר, ואני חושב שלא היתה אולי כוונה להביא את זה עכשיו רק כדי להחמיר לגבי ראש הממשלה לשעבר. דבר נוסף, אני בהחלט מסכים שהענישה הזאת בעצם לא תשנה דבר וחצי דבר בשחיתות הקיימת, לצערי הרב, ובהידרדרות המוסרית שיש פה במדינת ישראל. לא בגלל זה לא צריך להעניש, אבל אני חושב שכן צריך לתת שיקול לבית-המשפט, שיקול פתוח יותר, ואת האפשרויות, ולא להגביל. אני מקווה שהחוק הזה גם לא מחייב, וזה גם לא, הייתי אומר, עונש מינימום שבית-המשפט חייב להתייחס אליו.

זה שיקול דעת לבית-המשפט אם לתת שנה או חצי שנה, או עד עשר שנים ולא יותר. אז אם כך, בוודאי אני גם אוכל לתמוך. מה שאני לא מסכים, לגבי שופט יחיד, אדוני השר. לא יכול להיות, שאין דן יחיד אלא אחד. גם אין דן יחיד אלא אחד, אבל מעבר לכך, אם אנחנו רוצים כבר להחמיר כל כך ולהעמיד את זה על עשר שנים, שגורלו של האדם תלוי ועומד וחייו תלויים בעניין הזה, איך אפשר להפקיר משפט כזה ביד דן יחיד?

שזה לא נכון, שאסור לעשות את זה. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אורי אריאל, גם לרשותך שלוש דקות. מייד אחרי כן ניגש להצבעה. ברשות היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, הצעת החוק הזו היא הצעה ראויה, אני אתמוך בה. חבר הכנסת זאב, אחרי שדן שופט יחיד אפשר לערער ויש ערכאות,

כולם מסכימים שהתופעה, לצערנו, הולכת ופושה במקומותינו. ונכון, חבר הכנסת זחאלקה, לא רק הענישה תשפר את זה, בעיקר הנורמות החברתיות, החינוכיות, התרבותיות. אבל גם הענישה. גם הענישה,

וזה מה שמוצע לפנינו. ואדרבה, יציעו חברי הכנסת הצעות נוספות. דא עקא, שאין בחוק, אדוני השר, התייחסות, חבר הכנסת יריב לוין, אין התייחסות להונאת דברים. אנחנו עוסקים במטריאליות, ב"סטפות", ב"ג'ובות",

אז נניח שאדם עושה הונאת דברים, מבטיח דבר אחד ועושה דבר הפוך לגמרי, ובזה גורם בעצם לעיוות של מערכת שלמה, הייתי אומר, אפילו מדינה שלמה. נניח שהוא אומר שהוא בעד סוציאליזם, ויום לאחר בחירתו הוא בעד קפיטליזם. אז אצלנו אומרים: טוב, הציבור ישפוט אותו בפעם הבאה. בינתיים הוא גונב את הקופה, והולך אתה הביתה, עושה מה בראש שלו, כמו שאומרים הצעירים. חבר הכנסת ציון פיניאן,

איחולי על החוק שהעברת היום,

וזה בהחלט מגיע לך. נדמה לי שבתורתנו הקדושה, הונאת דברים, דבר חמור ביותר. ב-23 דיינים. חמור ביותר. הרב יכול להרחיב בזה. אני נזהר, כי אני לא רב ולא רוצה להגיד דברים ככה פסוקים, אבל אני רוצה להגיד לשר ולחברי הכנסת: הונאת דברים, הגמרא בסנהדרין אומרת: דיני ממונות בשלושה, גזלות וחבלות בשלושה, דברים ב-23. הונאת דברים, זה דבר חמור ביותר. אני יכול להגיד, למשל, אם יורשה לי, לגבי השר שיושב פה אתנו. אני לא מכיר שהוא עשה הונאת דברים.

מותר להגיד מקצת שבחו של בן-אדם בפניו. אבל השר שותף,

אני אגיד את זה בזהירות רבה, נדמה לי שהוא שותף להחלטות של ראש ממשלה, שהוא כל יום כמעט, מעת לעת הוא לוקח הפסקה, עוסק בהונאת דברים. בא בן-אדם לבוחרים, אומר: אני כזה, בדיוק כזה. יום אחרי שהוא נבחר,

אני מאפשר לך עוד דקה, ואבקש לסיים בדקה.

ויום אחרי הבחירות, הוא בכלל שם. אתה מסתכל לשם, הוא בכלל שם. עכשיו אני שואל: לפחות חברי הכנסת, שבידכם, הבוחר אמר את דברו והלך הביתה עד הבחירות הבאות, למה ראש ממשלה, שלא מתייעץ אתך כמו שהוא לא התייעץ עם רוב השרים, הוא לא מתייעץ עם המתיישבים, הוא לא מתייעץ עם אף אחד, עם עצמו ועוד שלושה, במחתרת גונב החלטה, אני מסיים במשפט הבא. אתם מחליטים בקבינט, אתה חבר הקבינט, נכון? אתם מחליטים.

שההחלטה הזאת תתקבל מעת פרסומה. ההחלטה טרם פורסמה, זה החלטת קבינט, קרי החלטת ממשלה, אבל אלוף הפיקוד מחליט שזה מיום חתימת הצו. ואתה, כשר משטרה מפעיל את כל הכוחות,

אני מבקש לסיים. ואני רוצה לפנות אליך פה עכשיו,

אני מבקש ממך שתבדוק את העניין של מעת פרסומו ומעת חתימתו, כי הצו הזה איננו חוקי והוא בגדר הונאת דברים. תודה לחבר הכנסת אורי אריאל. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 108) (החמרת הענישה בעבירות שוחד), התש"ע 2009, קריאה ראשונה, מי בעד, מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 108) (החמרת הענישה בעבירות שוחד),

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. עשרה

בעקבות עבודת מטה מקיפה שנערכה במשטרת ישראל, נמצא כי יש צורך בשינויים בהסדרים הקיימים בחוק. לאור האמור, גיבש המשרד לביטחון הפנים, בשיתוף עם משטרת ישראל ושירות בתי-הסוהר,

שמטרתה עיגון בחקיקה של עבודת המטה האמורה. בין היתר, מבקשת הצעת החוק לבטל את עיטור השירות במשטרה וכן לבטל את עיטור ההתנדבות במשטרה ובשירות בתי-הסוהר. במקביל, מבקשת הצעת החוק לקבוע כי תתווסף האפשרות להעניק את עיטור הגבורה ועיטור המופת גם ליחידה במשטרה או בשירות בתי-הסוהר, כאשר עד היום היתה אפשרות להעניק עיטורים אלו לאדם בודד, וכן מבוקש להרחיב את האפשרות להעניק עיטור אזרחי לאדם שאינו שוטר או סוהר, כך שתתאפשר הענקת עיטור גם לאזרח אשר פעל בגבורה ובאומץ לב למניעת פיגוע חבלני אף אם אינו בא בגדר אסון ציבורי. אבקשכם לאשר את הצעת החוק המוצעת בקריאה ראשונה ולהניחה על שולחן ועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. תודה לשר לביטחון פנים, השר יצחק אהרונוביץ. ראשון הדוברים, חבר הכנסת נסים זאב, לרשותך שלוש דקות. אחריך, חבר הכנסת אורי אריאל. אחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר מאפשר להעניק עיטור גם לאזרח מן השורה, ואנחנו עדים למקרים שבהם היו פיגועים, ואזרחים מנעו זאת בגופם, במסירות נפש,

סיכון חיים, אם הטרקטורים שהיו ברחוב יפו ואם מקרים אחרים, הרצח שהיה, המתועב, בישיבת "מרכז הרב" תמיד ראינו שבפיגועים רבים אזרחים החליטו להיכנס ולנטרל את אותו מחבל, וזה היה בהצלחה רבה. ואם חלילה וחס היו מחכים למשטרה, שלא נמצאת באותו רגע בסביבה ובאזור, אז בעצם הם מנעו אסון כבד וגדול. לכן אני חושב שהעיטור הזה, לאפשר למשטרה כמשטרה לבוא ולתת לאזרח הזה את העיטור הזה, זה מוסיף באמת כבוד, גם למדינת ישראל, גם לאותו אזרח שמקבל את העיטור באופן רשמי, מגוף, ולא איזה סתם, כאילו, לחפש איזו דרך בצורה עקיפה, ואני יודע שעד עכשיו זה נעשה לא בצורה חוקית או, לא היה צריך בחוק, אבל חשוב שזה יהיה מעוגן בחוק, כדי שתהיה רשמיות לעניין. אני רק רוצה לומר לך דבר אחד, אדוני השר, בנושא שהזכיר קודמי: יש חוסר בהירות לגבי העניין של הצווים שמחולקים ביהודה ושומרון, בעניין של אכיפה של אותו צו שלא מאפשר המשך בנייה, ונשמעו גרסאות שונות. כששאלתי היום את ראש הממשלה בוועדת החוץ והביטחון,

שזה לא חל על אלה שכבר קיבלו אישורים והיתרים. אבל בפועל אני מבין שהחלטת הממשלה היתה אחרת. שגם אותם שקיבלו אישורים בעצם לא יכולים להמשיך ולבנות או להתחיל בנייה, וזה דבר שחייב לקבל הבהרה, וגם, תודה. רק אני מסיים. אי-אפשר שתהיה סתירה בין החלטת הממשלה לאותם פקחים שמעבירים צווים גם כשרואים התחלת בנייה. זה דבר שחייבים להבהיר אותו בצורה ברורה ביותר. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. יעלה חבר הכנסת אורי אריאל. גם לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר לביטחון פנים, גם הצעת חוק זו היא הצעה נכונה, ראויה.

בתוקף תפקידי, הייתי עד והמלצנו באמת למשטרה לתת איזה ציון לשבח לאזרחים, וראית שכולם רוצים, ממש כולם רוצים,

וטוב שנפל בחלקך, והלוואי ולא נצטרך לזה. אבל אנחנו חיים פה וגם לעתים דברים אזרחיים, זה לא מחויב להיות עניין של טרור. קורה שאזרחים עושים גם בתחומים אחרים דברים מצוינים ומצילים חיים, ובהחלט ראויים להערכה. אני רוצה לפנות אליך בעניין אחר, בעניין שבו אנחנו עסוקים בעת הזו, לצערי הרב, בעניין חלוקת צווי ההקפאה שאתם מלווים.

צריך להגיד שברוך השם, לא עושים את זה חיילי צה"ל. ואולי מישהו הבין, למד, שזה לא תפקידם, וזה בהחלט כן תפקיד של המשטרה ושל משמר הגבול, גם אם זה לא נעים, לא להם ולא לאזרחים. יחד עם זאת, אני רוצה לפנות אליך מתוך הערכה, בהיכרותי אותך, והמצב הזה הוא מצב רגיש מאוד. סך הכול מה שקורה פה, שזה לא היה יכול לקרות בתוך מדינת ישראל, כי אם ממשלה היתה רוצה לעשות משהו דומה לדבר הזה,

היא היתה צריכה לעשות חקיקה ולשמוע את האנשים. מה שנעשה פה זה, קודם השתמשתי במלה "במחתרת", כי לא נעשתה,

בדיקה עם משרד האוצר, שהוא ודאי משרד רלוונטי, כמה זה יעלה. עכשיו, ההערכות באוצר, לא שלי, נעות בין 400 ל-700 מיליון שקל. נו, זה דבר שאפשר לעשות אותו ככה?

סליחה? אני לא יודע שהאוצר יש לו כבר הערכות. יש פקידים באוצר. זו לא הערכה רשמית, תודה על התיקון, זו לא הערכה רשמית. יש פקידים באוצר שעוסקים בתחום הזה, שזה מה שהם אומרים.

בוא נניח שזה אפילו לא 400. זה "רק" 200. הרי מחר יעשו flat, ויקצצו בתקציב המשטרה, לצורך העניין, 20 30 מיליון שקל. הרי לא התייעצו אתך, לא נתנו לך את זכות הדיבור בעניין, לא לי,

לא נתנו לכנסת לדון על זה, לא עשו שימוע לראשי המועצות, שהם נפגעים מיידיים. לא עשו הוראות מעבר. אדוני השר, אתה מכיר חוק שאין לו הוראות מעבר? יש פה כשל תודה, אדוני. אני סיימתי. ולכן גם בזה אני רוצה את בדיקתך, בתחומים הכל כך פשוטים האלה, ולא להתנפל, אני לא מדבר עכשיו דווקא על המשטרה, אלא לעשות את הדברים שאתם יודעים שאני ודאי לא מסכים להם מכול וכול, אבל גם יש שאלה איך עושים ואיך הדברים נראים.

תודה לחבר הכנסת אורי אריאל. יעלה חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, אחרון הדוברים. מייד אחרי כן אנחנו ניגשים להצבעה. גם לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר,

אני חושב שעיטורים ממריצים,

הופכים להיות סמל ודוגמה לאחרים, וזה דבר שאנחנו עובדים עליו כהורים לילדים כבר מגיל ממש ממש צעיר. אנחנו שמים על המקרר אצלנו פתק עם מדבקות, וילד ששם את הנעליים במקום מקבל מדבקה, וכן הלאה. כך אנחנו מעודדים לעשות דברים טובים, ומי שאוסף עד סוף השבוע כך וכך מדבקות וכו'. העניין של העיטור הוא דבר חשוב,

הוא גמול נאות.

כמו שאתה יודע, אני מכיר את שירות בתי-הסוהר. יש לי תחושה ששני עיטורים חסרים בין העיטורים האלה שמנית. אחד מהם זה עיטור של תבונה, ובנוסף, עיטור של רגישות. אני מכיר את שירות בתי-הסוהר, ומכיר את בתי-הסוהר לא מהיום, לא מאתמול,

אני מכיר אותו למעלה מ-25 שנה. יש הרבה דברים שנעשים שם כהוגן, אבל יש הרבה דברים שצריך לנער אותם נער היטב. התחושה של אנשים שנמצאים מעבר לחומות, שהם נתונים ללא ביקורת, ללא גבולות. אין מישהו שיכול להעיר להם. ואם אסיר יעיר להם, הוא אחר כך נתון למשיסה, מבלי יכולת מגננה כלשהי, שלא לדבר על המשפחות. אני רוצה לדבר על דבר אחד שאני במשא-ומתן אתך ועם הנציב, דבר שלא עולה על הדעת,

אסירים מילדיהם בביקורים. הדבר הזה הוא כנגד כל חשיבה הומניטרית. יצחק קדמן כתב נגד זה באופן חריף. שירות בתי-הסוהר היה יכול להתנהג בתבונה, היה יכול להתנהג ברגישות כלפי הילדים, לא כלפי האסירים. זה לא נעשה, למרות תחנונים, למרות בקשות, למרות הסברים, למרות מכתבים, למרות חוות דעת. המצוקה הזאת היא מצוקה מאוד קשה. כשאני אראה שבמסגרת שורת העיטורים האלה נקבל גם כן עיטור במקום הזה, דווקא במקום הזה, עיטור של תבונה ועיטור של רגישות, אני אצביע בשמחה רבה. במצב הנוכחי אני נאלץ להתנגד לחוק הזה. תודה לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אם כן, רבותי, הצבעה. הצעת חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקון מס' 4), התש"ע 2009, קריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק העיטורים במשטרת

לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, 7, נגד,

נמנעים, אין. אם כן, הצעת החוק נתקבלה. הצעת החוק תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה,

רבותי, הודעה לסגנית מזכיר הכנסת.

חבר הכנסת יריב לוין.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, שלוש הודעות, אחת מהן

הודעה ראשונה: ועדת הכנסת קבעה את הוועדות הבאות לדיון בהצעות לסדר-היום, כדלקמן: ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעה לסדר-היום בנושא: מניעת אלימות במשפחה, הגדרת בן-זוג, אשר הוסבה להצעה לסדר-היום מהצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון, הגדרת בן-זוג), התשס"ט 2009, הצעת חברת הכנסת רונית תירוש, פ/846/18.

הרווחה והבריאות תדון בהצעה לסדר-היום בנושא: מיגור תופעת ההשמנה בקרב בני-נוער, אשר הוסבה להצעה לסדר-היום מהצעת חוק למיגור תופעת ההשמנה בקרב בני-נוער (תיקוני חקיקה), התשס"ט 2009, הצעת חברי הכנסת משה מטלון, רחל אדטו ונחמן שי, פ/1553/18. הודעה שנייה: אני מודיע בזאת על חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לעניין חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו 2006, מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, במקום חבר הכנסת יריב לוין יכהן חבר הכנסת כרמל שאמה. הודעה שלישית, אדוני היושב-ראש, שמחייבת הצבעה. הכנסת החליטה בישיבתה ביום שלישי, כ"ג בחשוון התש"ע, 10 בנובמבר 2009, להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט את הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2), התשס"ט 2008, מ/412, לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. יושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה ביקש להעביר את הצעת החוק הנ"ל לדיון בוועדת המדע, מן הנימוק שנושא ההצעה נמצא במסגרת סמכותה של ועדת המדע. יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט נתן הסכמתו להעברת הצעת החוק לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות החלטתה ולהעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת החוקה, חוק ומשפט, לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה, לשם הכנתה לקריאה שנייה וקריאה שלישית. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו. תודה.

אנחנו מצביעים על ההודעה השלישית של יושב-ראש ועדת הכנסת, על העברת הצעת החוק מוועדת החוקה לוועדת המדע והטכנולוגיה. רבותי, מי בעד? מי נגד? הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2),

מוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועדת המדע והטכנולוגיה נתקבלה. חמישה בעד,

אין, נמנעים, אין. רבותי,